שלום, צהריים טובים וחודש טוב לכולם. אני פותח, אני מבקש שקט. אני רוצה שתתרגלו, הישיבות כאן בוועדה הזאת הן שקטות וענייניות בדרך כלל ואני מקווה שגם הישיבה הזאת תהיה כך. אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר היום הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - הזכות להיבחר), התשפ"ג-2023. פ/3343, של חבר הכנסת עמית הלוי וקבוצת חברי כנסת. אני מבקש מחבר הכנסת עמית הלוי ומציעי ההחלטה, מציעי הצעת החוק, להציג את החוק בבקשה. תודה אדוני יושב הראש. צהריים טובים, חודש טוב. אז אני בקצרה אחזור על הרציונל העיקרי ועל התשובות לטענות שהועלו כנגד הצעת החוק על ידי גורמים שונים, האופוזיציה ואחרים. הרציונל העקרוני של הצעת החוק הזאת היא הסרת, בפועל מה אנחנו עושים? אנחנו מסירים את המגבלה שהטילה הכנסת ב-2008, צמצמה למעשה את היכולת, את הזכות לבחור של תושבי רשויות שבהן יש ועדה ממונה.

באה המדינה, אמרה המצב הכלכלי או המצבים הרלוונטיים שיש בחוק הרשויות המקומיות, אנחנו מתערבים לשלטון המקומי וממנים לכם על הראש מישהו שלא בחרתם, כיוון שהיא הגיעה לחוסר תפקוד, כיוון שהגיעה לתוכנית הבראה, אי העברת תקציב והדברים האחרים. מועצה לעומתית וכו'. ואנחנו גם מונעים מכם, אחר כך אם תרצו לבחור בו בהמשך, אנחנו מתערבים פעם שנייה, שזה מה שעשה חבר הכנסת מרציאנו ב-2008, מתערבים עוד פעם ומונעים מכם את הזכות שלכם לבחור. אז אני אומר, הרציונל של הצעת החוק הזאת, ברוך השם, במדינת ישראל, אנחנו בחברה חופשית, הבחירות הן חופשיות. והצעת החוק הזאת באה לאפשר את מקסימום החופש לתושבי רשויות מקומיות. אם הם רוצים לבחור בראובן, יבחרו בראובן, אדוני יושב הראש. קוראים לו בועז, לא ראובן. גם אם הם רוצים לבחור בבועז, יבחרו בבועז. אם רוצים לבחור באדם שהיה ממונה - - - טעות סופר. אם אדם - - - אמרתם בועז. סליחה, לא מדברים באמצע ועדה. לא יודע מי אדוני, לא מדברים באמצע ועדה. חברי כנסת לפעמים זה עובד. אבל מי שעדיין לא חבר כנסת, אז לא. אז זה הרציונל הכללי. ולכן השם האמיתי, המרכזי והנכון של החוק הזה, הוא הרחבת הזכות לבחור. ולמעשה החזרה של מה שהיה נהוג עשרות בשנים במדינת ישראל, שתושבי רשויות יכולים לבחור את הטוב בעיניהם. ומבלי להתייחס לרשויות הרלוונטיות,

בהקשר של ראש רשות מקומית, או שלוש כבר, נכון לעכשיו. והמועצות הממונות שגם אליהן התייחס החוק, אני אומר כאן למען הסר ספק, אני מאחל הצלחה לכל המועמדים.

אם יידרש לזה, אני לא בטוח שאני בכלל אדרש לזה. אין לי עמדה לגבי מועמד כזה או אחר, כן יש לי עמדה נחרצת שתושבי הרשויות המקומיות שמונה להן ראש ממונה, ראש מועצה ממונה, יכולים לבחור את הטוב בעיניהם. זה הדבר העיקרי. עכשיו עוד הערה אני רוצה להתייחס לדברים שעלו, מבחינת הטענות. היו פה שלוש טענות, אדוני יושב הראש, כנגד הצעת החוק הזאת. לשלושתן ראוי להתייחס ברצינות, כיוון שהן טענות ענייניות. צעקות וכל מיני עניינים מרושעים וזה אני שם בצד. אני משתדל גם לא להתייחס אליהן בעבודה הציבורית שלי. אבל טענות ענייניות ראוי להתייחס אליהן. היו שלוש טענות: טענה אחת הייתה טענה שהרציונל של החוק ההוא הייתה כדי לשחרר ראש מועצה ממונה מאינטרסים קצרי טווח, כיוון שהוא נדרש להבריא את העיר. אז אני מעיר כאן שאני, ומעלה כאן גם בוועדה את עמדתי, שאני חושב שזה ראוי להכליל את הרציונל הזה. אמרתי את זה גם לך כמדומני. אני חושב שראוי להכליל את הרציונל הזה ולקבוע בחוק,

בקריאה הראשונה,

איזה שהוא מדד שרק ראש מועצה ממונה שאכן הבריא את העיר, ואני יודע שיש מדדים מאוד מקצועיים ומדויקים - הוא זה שיוכל להתמודד. אני בעד העמדה הזאת כדי לכלול את הרציונל. אני חושב שזה גם יהפוך ממילא את המינוי לתמריץ להיטיב עם העיר ולהבריא אותה. זו הערה ראשונה. הערה שנייה שעלתה על ידי שר הפנים לשעבר גדעון סער וחבר הכנסת אלקין כאילו זה יהיה מסלול להצנחה של מועמדים חיצוניים. אז תיקנתי גם פעם שעברה את השר לשעבר - לא מדובר על מאות מקרים ולא אלפי מקרים. מקום המדינה מדובר על עשרות בודדות. וכמובן רק במצבים מאוד קיצוניים. אז לטעון שהחוק הזה ייצר מסלול מראש ששר פנים יידע שהבן אדם שייכנס יהיה לו באיזה מקום יהיה בעיה ובבעיה הזאת הוא יכניס בן אדם. זה מבחינת הסטטיסטיקה זו טענה קיצונית בעיניי. היא לא עומדת בנתונים. זה נכון שיש יתרון למועמד הזה, יתרון שהוא קיבל מכוח המינוי. אבל כמו כל ראש עיר,

הטענה הזאת לא עומדת לעצמה, כיוון שכל ראש עיר בסופו של דבר,

יש לו יתרון על פני מועמדים אחרים. כן, אבל הוא לא נבחר פשוט.

אז אני אומר, אני חוזר על הטענה הקודמת נאור. זה לא, הטענה עצמה, לכל ראש עיר יש יתרון. זה שהוא התמנה בדרך אחת, זו טענה. אבל היתרון הזה מכוח זה שהוא נבחר, זה חשוב.

ועדיין זה לא הופך את היתרון למשהו מושחת. לא, אם הוא ממונה ומקבל יתרון זה יתרון

לא, היתרון עצמו הוא לא מושחת. היתרון, כשאתה ממונה ואתה מקבל את היתרון, זו השחיתות. אבל אנחנו נדבר על זה כשתסיים את הצגת החוק המדהים. כל אחד יציג את שלו.

גם כלפי זה - - - אני רק רוצה לומר, שנייה. הסברתי מקודם שחברי כנסת יכולים להתפרץ, אז בטח יושב ראש יכול להתפרץ מידי פעם. אבל אני רוצה רק לומר עוד דבר אחד, באופן כללי. שלהיות ראש עיר מכהן זה לא רק יתרון. זה גם חיסרון. מה פירוש חיסרון? שוב, בסוף את ההחלטות הקשות או דברים שאתה צריך לעשות או גבייה שאתה צריך לעשות או עוסק הנכסים שאתה צריך לעשות או דברים כאלה, ואומר לכם את זה ראש עיר שעשה את זה. לפעמים,

אתה עומד למבחן על ביצוע, לא על הבטחות ועל דיבורים ועל הכל. ולכן זה גם, זה גם חיסרון וגם יתרון.

סטטיסטית זה די ברור שמי שמכהן, יש לפחות 20%-30% שזה פעל גם לרעתו. מה לגבי היבט הרטרואקטיבי של החוק שאתה מציע?

הוא יגיע, תן לו. גם בהקשר של הטענה האחרונה, אני רוצה לומר שבדיון שהיה אצל היועץ המשפטי של הוועדה, כבר עלה כמדומני על ידי שר הפנים, שגם אפשרות של צינון כדי לצנן את הטענה הזאת של היתרון, של אדם בא עם, אתה יודע, עם צוות הלשכה שלו והרכב וכל התנאים שיש לו כראש עיר, אל תוך קמפיין הבחירות של אותם 60 יום או 60 וכמה יום של הקמפיין, גם זה לפי דעתי בא בחשבון והוועדה צריכה לשקול את זה. וזה כבר עלה. אז אני אומר שזה בהחלט ראוי לשקול צינון מהסוג הזה. שתי ההערות האחרות נוגעות לפרסונליות וזה יש לי מחלוקת חריפה. חוק שהוא א', נוגע גם בהווה ליותר מאדם אחד. שתיים, הוא כללי, במהותו הוא כללי. זה לא שאנשים שניסו לקדם פה חוק על ראש ממשלה עם תנאי מסוים כשהיה רק ראש ממשלה אחד כזה בהיסטוריה של מדינת ישראל up to date. אז זה נקרא חוק פרסונלי, חבריי באופוזיציה. מה, חוק המתנות? חוק שהוא כללי. אתה האיש לחוקים הפרסונליים. למשימות מיוחדות. למשימות מיוחדות וחקיקה פרסונלית. פרסונלי ורטרואקטיבי. זה יחול מיד. שמת לב, למה? אני בטוחה, חבר הכנסת הלוי, שלא בשביל זה הגעת לכנסת ישראל המבורכת. אל תהיי בטוחה. לא כדי להיות האיש למשימות מיוחדות וחקיקה פרסונלית. את תאבדי את הנאום של אחר כך, חכי. אני מחכה לזה. אני הגעתי לפה בתור אזרח שאכפת לו מהעיר ורוצה לדבר. לא פוליטיקה צוללות ומתנות. איזו עיר?

קודם כל, ברוך הבא לאזרח. אתם מדברים על הכל טכני. לא זה, כן זה. שיתנו לנו לדבר.

ברוך הבא לאזרח, אבל כאן בחדר הזה, גם בחדרים אחרים, אנחנו מדברים עם רשות וכולם ידברו. כולם ידברו, תבדקו את הרזומה שלי כאן בוועדה, כולם מדברים, מכל הקצוות.

אז ההגדרה הזאת היא חוטאת לכל הגדרה מקובלת. החוק הזה הוא כללי. הוא גם נוגע לכמה וכמה מועצות נכון להיום. אבל בוודאי שהוא כללי וצופה פני עתיד. אז להגדיר אותו באופן מהותי כחוק פרסונלי, חוץ מכל מיני רכילויות מרושעות, שאין מקומן כאן על השולחן. אז כשלעצמו זה לא נכון. גם לגבי חוקים אחרים, הגב' לזימי, אם היית קוראת אותם אני בטוח שהיית מתייחסת אליהם אחרת. אני מעריך שלא קראת.

לא, לא לענות, נעמה.

מלמד עלייך זכות שלא קראת. ואם קראת, בטח היית עייפה בזמן שקראת. כי אחרת לא היית מגדירה אותו כמו שהגדרת אותו. אתם משכתם את חוק המתנות כי הוא חוק בזוי. אז זה לא קשור. לגבי מועד החקיקה, תיקון, לא משכתי כלום.

משכתם אותו אתם. רק לומר את האמת, לא כי הייתי עייפה. כי החוק הזה הוא בושה.

ולא כי לא קראנו את החוק. קראנו יותר טוב ממך כנראה את החוק.

לא סתם הורדת אותו מסדר היום.

הנושא הובהר. כמו נשיא ארצות הברית, אנחנו בקיאים בחומר. אבל הוא מתייחס אליי, הוא אומר שהייתי עייפה.

חבר הכנסת הלוי, תטען את הטיעונים. עזוב את המצב הטכני של כל אחד מתי הוא קרא. לא, הוא גם בא ללמד אותנו לקרוא. פתאום הוא דואג לנו למצב העייפות שלנו. ואתה יודע, כבוד יו"ר הוועדה, כשעייפים יש קפה, הכל בסדר.

היה מישהו,

השבוע שאמר שבגלל שהוא לא שתה קודם הוא אמר מה שאמר.

אל תכניסי משהו אחר. הרצפה הייתה עקומה שם. את לא באירוע הזה. אני אומרת לא להתראיין בכלל אם אתה לא שותה קפה.

נעמה, הערה אחרונה, לא להפריע לו. תמיד תבחני, נעמה,

צדק - - - עזוב אישי. אתם משכתם את חוק המתנות כי הוא חוק מביש.

לא שמעתי אותך צועקת בוועדה כשגילית ש-90,000 עובדי מדינה יכולים לקחת מתנות ללא הגבלה, ללא שקיפות.

גם מהכפופים אליהם, לא אמרת מילה יוראי, מילה לא אמרת. אתה מכשיר שחיתות. אתה האיש לחוקי שחיתות. אתה האיש משפחת נתניהו למשימות מיוחדות. אתה מכשיר שחיתות. תודה רבה. עמית, אתה מכשיר שחיתות,

מילה לא שמעתי מכם, מילה.

מאחר ואני רוצה לשמוע, רוצה לשמוע את האנשים האחרים שאסור להם להתפרץ, זה יבוא על חשבונכם בזמן.

אני רוצה לשמוע את כולם.

אדוני ממהר לאן שהוא? אדוני ממהר עם החוק לאן שהוא? אני עם האופוזיציה יודעים, אתם לא רוצים שנעשה דיונים על חשבון מליאה או על דברים אחרים, אז אני ממהר,

הערה אחרונה לגבי מועד החקיקה. גם היא טענה שיש בה היגיון מוסרי. אני מקבל את הטענה כשלעצמה, שלא משנים את כללי המשחק תוך כדי המשחק. רק השאלה הרלוונטית היא שאלה מה מועד, מהו מועד שריקת הפתיחה. אנחנו, אדוני יושב הראש, אנחנו אפילו לא באצטדיון. כיוון שהזמן הרלוונטי הוא מינוי מועמדים. חסר בושה. לרשימת המועמדים למעשה לרשות המקומית. כידוע לך, גם אם חבר הכנסת אלקין רוצה להיות ראש עיריית טבריה עכשיו או חברת הכנסת לזימי או כל מי שיש לו זמן באופוזיציה ושוקל להיות ראש עיר יכול עכשיו לעבור, להעביר כתובת. נאור שירי, גם אתה. לכל מקום אחר להתמודד יש לך עוד עשרות ימים לעשות את זה. לכן בהקשר הזה גם המועד הרלוונטי - - - חבר הכנסת הלוי, רק לומר, יש מועד העברת כתובת. יש עוד זמן. יש עוד זמן. לא נכון, המועד הוא סוף אפריל.

אז תכיר את הרשויות המקומיות.

המועד להעברת כתובת כדי להתמודד סוף אפריל לרשות עיר,

רגע, עוד משפט אחרון. חברת הכנסת לזימי כבר קיבלה רשות דיבור. לא, לא, משפט אחרון. המועד הזה עוד לא הגיע,

תבדקי שוב בחוק. עוד לא הגיע, טרם הגיע המועד הזה. יש עוד עשרות ימים עד שהוא יגיע. הערה אחרונה, מה שפתחתי בו. העיקר זאת מהות הדמוקרטיה. ומהות הדמוקרטיה זה המקסום של בחירה של הדמוס, של הציבור. ומה שאנחנו עושים בתיקון הזה אנחנו מחזירים למה שהיה עד 2008 ואני בניגוד לחבריי לא נכנס לשיקולים שהיו ב-2008. חוקקה הכנסת חוק, חוקקה. אנחנו מחזירים לציבור, לשלטון המקומי, אנחנו כשלטון מרכזי לא מתערבים לשלטון המרכזי. לא כופים עליהם. הבחירות במדינת ישראל חופשיות, מאפשרים להם את מקסימום הבחירה לפי רצונם, למועמד הטוב בעיניהם.

אוקיי. אני רק אומר לכל הנוכחים, שמי שמעוניין לדבר שיגיד למנהלת. יש רשימה, אבל יכול להיות שיש עוד מישהו. אז כדאי שנדע את זה קודם, כי אני ככה מחלק גם את הזמן. אנחנו נתחיל עם חברי הכנסת. בבקשה, גדעון סער. תודה אדוני יושב הראש. אתמול מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הארכת כהונת הרבנים הראשיים חודשיים לפני תום כהונתם. היום מביאים לוועדת הפנים ארבעה חודשים לפני הבחירות המוניציפליות הצעת חוק לשינוי בזכות לבחור ולהיבחר. זה הזכיר לי את הניסיון שנכשל בשעתו, ערב הבחירות לנשיאות ב-2014, לשנות, לדחות את הבחירות לנשיאות ועל ידי כך להתערב בבחירות עצמן חודש לפני שנתקיימו, ניסיון שנכשל כזכור. התייחס המציע למה שקרה ב-2008 והזכיר את שם המציע. אני רוצה לחדד שב-2008 הכנסת חוקקה פה אחד, לא הייתה בה מחלוקת שצריך לשנות את הכלל. היא גם לא החילה את השינוי בכלל בתחולה מיידית. הוא נכנס לתוקף למעשה שנים אחר כך. בא מרכז שלטון מקומי ומגלה לנו שהוא מתנגד בתקיפות להצעת החוק. לא הרבה שנים אחר כך, שנתיים, משהו כזה. ארבע שנים. ארבע או חמש.

לעניין העיר הרלוונטית זה היה מיד. מיד. החקיקה הייתה ב-2008. כן, היא הייתה לקדנציה אחר כך. והבחירות המוניציפליות אחרי זה היו ב-2013. לא בעיר המדוברת. באותו מקום. אני מכיר את זה, גם הייתי שר הפנים. אני הוצאתי את לו"ז הבחירות, זה היה ב-2013 והשינוי של החוק היה ב-2008, רק חמש שנים קודם. לכן אלה העובדות. העובדות, אתה טועה. גדעון, אתה טועה. תעמיד אותי על טעותי.

הממונה היה אילן הררי והוא מונה ב-2007, כן? מתי הוא הפסיק? 2013? לא, התשובה היא לא. הוא היה אמור להפסיק, אגב, עוד לפני כן. אי אפשר למנות יותר מאשר עד ארבע שנים. אני בהלם מהניסיון להטעות את הוועדה בדברים שקל לבדוק אותם. ואני אסביר.

הררי אכן כיהן עוד כמה שנים, אבל אחריו כיהן גם מאיר ניצן כראש ועדה קרואה.

ובלוד הייתה ועדה קרואה עד 2013. זאת אומרת, החוק שונה ב-2008 והבחירות בלוד היו ב-2013. אה, ידעו ב-2008 שלא יהיה בחירות. ידעו הפוך, ידעו שאי אפשר להאריך. אדוני, אתה מספר סיפורי "גריינדמייזר". סיפורי "גריינדמייזר", אבל אני מציג עובדות. עכשיו אדוני יושב הראש, בא מרכז שלטון מקומי. רגע, מה זה "גריינדמייזר"? זה בקואליציה מכירים. לא חשוב, לא חשוב. עובדה שלא הכרתי.

לא למדתי ליבה. זה דווקא מאלה שלומדים ליבה. בכל מקרה, אדוני יושב הראש, בא מרכז שלטון מקומי ומדבר בצורה מפורשת על הקניית יתרון לא הוגן לפקיד שמשמש כמנהל של רשות מקומית שמבקש להיבחר וביטול של איזון שנוצר ב-2008 בחקיקה באמצעות הנחתה. הרי יש פה, תראו מה האמת. נכון, לכל ראש עיר שהוא בא יש יתרון. ציין יושב ראש הוועדה, שגם היה ראש עיר, שיש גם חיסרון. אבל לרוב, בגדול, לראש העיר יש יתרון.

יש יתרון במשאבי הציבור, יש יתרון ב-name recognition, יש יתרונות. אבל פה השלטון המרכזי מקנה את היתרונות לאדם, לא התושבים שבחרו בו. והוא מקנה אותם בשני אקטים: אקט ראשון, מינוי של שר הפנים. אקט שני, התערבות בחקיקה כמה חודשים לפני הבחירות. זאת אומרת, זה בדיוק הפוך מהמצג הפאסדו-דמוקרטי שמנסה, מציע הצעה ליצור. יש פה תחולה שהיא פרסונלית, שהיא רטרואקטיבית. אם הייתה מחלוקת לשם שמיים אני עדיין חושב, אדוני יושב הראש, שגם לגוף העניין, מהטעמים שמציין מרכז שלטון מקומי ומטעמים רבים אחרים שלא נכון לתקן את החוק ולאפשר לראש ועדה ממונה את ההתמודדות. הוא צריך לקבל גם את הכוח, אגב, יש הרבה מגבלות שחלות על נבחר ציבור שלא חלות על פקיד ממונה. אתה יודע, אפילו בפרסומים היום, ועדת הבחירות מטילה על ראש רשות מקומית המון מגבלות של שימוש במשאבי ציבור שלא חלות על פקיד ממונה. אז הפקיד הממונה, לדעתי, לא נכון שיוכל להתמודד. אבל נגיד שהתפיסה של חבר הכנסת הלוי היא שונה והוא אומר אני חושב שזה יותר נכון לתת את מקסימום אפשרויות הבחירה לתושבי הרשות. אם היינו מחילים את זה לא באופן מיידי, אם היינו מכניסים למשל הוראת צינון. הוראת צינון של שנה, של שנתיים, אפשר לדון כמה. אז היינו מנטרלים את המרכיב שכולנו מרגישים שהוא לא הוגן ולא ראוי. ואז הוא יהפוך מחוק שהוא חוק שנוי במחלוקת בכל מקרה, לחוק שיכול לעמוד בביקורת שיפוטית אחר כך. לחוק שאין בו מרכיב פרסונלי, רטרואקטיבי, בלי התערבות בבחירות שכבר מתקיימות. ולכן אני אומר, אדוני יושב הראש, בסופו של דבר החוק הזה, הצעת החוק הזאת היא לא תשיג את תכליתה. הערכתי שאם הוא יחוקק, ואני לא יודע, אני לא נביא. אבל אם הוא יחוקק קשה לי לראות איך הוא עומד במבחן של ביקורת שיפוטית. לכן אני מציע לנטרל את המרכיב הבעייתי בהצעת החוק. ואז כל אחד יכול לבוא ולהציג באמת תפיסה עקרונית,

זה מעבר לתחושה לפי דעתי.

ואני רוצה גם את זה לציין לסיום, אדוני יושב הראש. אין לי שום דבר נגד בועז יוסף.

אני אמרתי ואני חוזר ואומר, למיטב התרשמותי כשר שהוא עבד מולו וחברי מפלגתי עבדו כשרים מולו הוא היה ראש ועדה ממונה טוב. אני לא רוצה לקחת את זה ממנו. גם אני התרשמתי ככה בסיור שלי. ואני לא רוצה לקחת את זה ממנו. אבל לא זו הדרך להיבחר. אתה רוצה להיבחר? בבקשה, תקופת צינון, תתמודד. הוא עדיין יושב על הכיסא כרגע בזמן שאנחנו מדברים עכשיו. אפילו בכל תפקיד כמעט שהוא מקבל את המשאבים מהציבור אנחנו גוזרים איזה שהיא חובת התפטרות. אכן יושב אדם, מחכה לראות האם הכנסת תעשה בשבילו את העבודה ואז הוא יואיל בטובו להגיד אני מועמד. כפי שראינו לא מזמן באחד השידורים. לפי דעתי ראוי ולא נכון. אפשר שאלה רק, הבהרה רק?

חבר הכנסת סער, מבחינתך הנושא הבעייתי זה רק הממד שזה חל על הבחירות הללו? זאת אומרת, אם הוא לא יהיה? אמרתי, עמדתי העקרונית היא לא לאפשר לאדם שמונה על ידי שר הפנים, אני גם לא רוצה ליצור מן מסלול כזה שאדם, תחשוב מה קורה. אדם ממונה, אומר חבר הכנסת הלוי, אני נוטה להסכים איתו, אין יותר מידי ראשי ועדות קרואות. אבל אני עדיין זוכר תקופה שהיו הרבה יותר. אבל שר הפנים בעצם בהחלטה שלו, אם אנחנו בונים היום את המסלול הזה, יכול לייצר מסלול של אדם שהוא מקבל יתרון לא הוגן, כפי שמציין מרכז השלטון המקומי. אבל זה מה שנקרא בפרקי אבות 'מחלוקת לשם שמיים'. כשמוסיפים לוויכוח העקרוני את הממד של המיידיות של התחולה והעדר צינון זה כבר הופך להיות משהו שלהערכתי,

אני לא אמרתי, אני לא נביא לא יכול לעמוד בביקורת שיפוטית. ולכן אני מציע, אם רוצים לחוקק, לחוקק את זה לבחירות הבאות. או נחוקק את זה בתוספת הוראת צינון סבירה. ואז אתה מנטרל את הדבר שהוא מייצר תחושה כאילו החקיקה,

נמצא עוד ועדה ממונה אחת, עוד שתי ועדות ממונות. כולם יודעים, וחבר הכנסת הלוי עצמו בא ובגילוי לב וביושר אמר בוועדת הכנסת, אני קיבלתי את הרעיון לחוקק את החוק בסיור בטבריה. כולם יודעים למה כלה נכנסת לחופתה וכולם יודעים למה החוק הזה מחוקק. אז בוא, בעניין הזה ננטרל את - - - שקיים. אוקיי, חבר הכנסת נאור שירי. חבר הכנסת סער, השארת לנו משהו לומר? אני הולך לפי הרשימה של מנהלת הוועדה. אתה רשום, ודאי. טוב, תודה רבה. אני תוהה למה רק עכשיו, או למה רק בחוקים הפרסונליים האלו נזכר חבר הכנסת עמית הלוי בתושבי ותושבות טבריה. למה אין דיון, או אחרי

הוא באמת ארכיאולוגי,

תקן אותי אם אני טועה, שערכת בטבריה, למה לא באה הצעת חוק שבאה ואומרת אנחנו כמחוקקים, בטח ובטח אם אנחנו מדברים על ועדת הפנים, מקדמים עכשיו מתחמים להתחדשות עירונית בכל טבריה. באה המדינה ואומרת אנחנו, המדינה, לוקחת אחריות בנושא שהוא לא כלכלי ליזמים הפרטיים ומקדמים מתחמים של תכנון ובינוי. זה מה שקרה פה בחודשיים האחרונים. לא, לא מדויק.

פרומו לא יקרה, לא קרה. בשעות שאתה היית אולי לא. לא, לא, לא קרה.

הנושא הזה של, אותם עשרה ישובים, 90% מהזמן זה היה. לא רק זה, אני מפנה אותך היום לכתבה בעיתון שכבר מדברת על מה שפה הבטיח מנכ"ל משרד האוצר, עם ממונה על תקציבים. הנושא של הורדת מיסוי כדי להפוך את זה כלכלי. להגיד שזה לא היה פה, לך, לא מתאים. אז היה מאבק על זה, אבל תוצאה עדיין אין. אני יכול לחזור לזה? אני יודע אותה, כי כבר הולכים לעשות אותה. זה את הנושא של המשכת הפיילוט שאתה התחלת. בסדר, להמשיך זה לא חוכמה.

שתיים, אתה יודע טוב מאוד, ואני חייב רגע לעצור גם בעלייה. אני כבר בנסיגה. ואתה יודע טוב מאוד. ואם אני אקח רק את הפרוטוקול כמה זמן דיברנו על זה, ולא רק על טבריה כמובן, דיברנו על כל הישובים שיושבים על השבר הסורי אפריקאי. נכון, כעשרה ישובים. ופריפריה בכלל, במעגל הרחוק שלה. 80% מהזמן זה היה סביב זה. הוועדה לא התכנסה להצבעות. אתה באת לשאול אותי למה אין הצבעה, כשהיה לנו כבר הסכם שההצבעה תעבור בצורה מסוימת וחלקה. התנגדתם. ולא יכולתי אפילו, או בעצם כן הסברתי לך.

אמרתי לך, אני מחכה להצהרה שלהם שהם הולכים עכשיו ללכת על נקיטה של כמה חלקים: אחד, המשכת הפיילוט, וזה הולך להיות בשבועות הקרובים,

ואני אחראי לזה.

לא יהיו פה ישיבות נוספות שמשרד האוצר יבקש ממני.

שתיים, בנושא הזה שבא לכאן המנכ"ל, על דעת שר האוצר ועל דעת הצוות המקצועי, כולל אגף תקציבים. ולא רק שהם אמרו, אלא גם מתקיים עכשיו צוות שבודק הורדת מיסוי ודברים כאלה. היה כבר צוות. כן, הכול התחיל אצלך, זה בסדר. לא, לא קשור איפה התחיל. היה צוות מקצועי.

אלקין, עזוב. אתה יודע שאני יודע לתת לך כבוד במה שמגיע גם לך. עכשיו, יכול להיות שהיה והפסיק,

הגיש מסקנות. בסדר. אז אני אומר לך שמהמסקנות האלה שהיו לא יצא כלום. אז אני לא רוצה להגיד את זה על התקופה שהייתה קודם. לא, כי פה הצלחת להעיר אותי. אני כבר הלכתי להירדם בשלב מסוים והצלחת להעיר אותי. ובסוף, לא משנה, אתה התחלת, אני המשכתי. דבר אחד אי אפשר להגיד, בדיונים שהיו פה על הנושא הזה התחדשות עירונית, והיו הרבה דיונים, הנושא הזה של הפריפריה ובמיוחד עשרה ישובים האלה, לא ירד שנייה מסדר היום. ואני מודיע לך גם לא יירד שנייה אחת מסדר היום.

עד שיבוצע. אגב, עדיף על החוק הזה. יעזור יותר לטבריה. גם בתחום הארכיאולוגי. עכשיו אני מבקש, דיר באלאק מי שמפריע לנאור. אני כבר לא זוכר מה אמרתי.

אתה רצית לשאול בכל הדיונים האלה על טבריה מה עשה עמית הלוי, כמה פעמים הוא לקח חלק. תודה חבר הכנסת אלקין, הכנסת אותי לתלם. היו במקום לתלם אנחנו חוזרים לנתיבי השייט. האיש הזה אוהב שלום, רודף שלם. אז תודה על החזרה לנתיב השייט, קפטן ואטורי, שאני גם רואה שעדיין קפטן ואטורי חלק מיוזמי החוק. אז תודה שהחזרת אותי לנתיב השייט על מנת שאני אוכל להמשיך בדבריי. אז אני רוצה לתת פרומו, או ברשותך יושב הראש, מדינת ישראל לא תממן מתחמי התחדשות עירונית בטבריה, כפי שהיא לא עשתה בעשורים האחרונים. כפי שהיא לא עושה בתחום התיירות בטבריה. כפי שהיא לא עושה בתחום החינוך בטבריה. כי צריך לומר את האמת, ב-20-30 שנה האחרונות טבריה לא כל כך מעניינת. וצריך להודות באמת. מספיק לעשות פעם אחת סיבוב בטבריה בימי שישי-שבת, ומחילה, כי אנחנו תושבי המרכז אנחנו מגיעים בחופשים לטבריה. אני לא יודע מה באמת קורה בטבריה באמצע שבוע. אבל לראות עיר שלא כל כך מעניינת את המדינה. במקום שעמית הלוי - - - מעניין איפה היית,

אחרי זה אני יכול לשאול איפה, אתה רוצה שאני אשאל איפה הייתי, זה בסדר. אני פה חצי שנה.

לא נכנסים. אתה תדבר ואז תזכיר לו את זה. אחרי זה תזכיר לי, אין לי בעיה.

אני לא פוגע בתושבי טבריה, הם לא אשמים. מדינת ישראל אשמה. כי את טבריה, מדינת ישראל לא מעניין אותה.

ועמית הלוי, במקום שיחזור מסיור ויגיד בואו נראה איך אנחנו עוזרים לעיר, הוא חוזר מסיור והוא רואה איך הוא עוזר למועמד. ואין לי שום בעיה גם עם אותו מועמד. ומה שהכי מצחיק אותי בך, או בטיעונים שלך, עמית הלוי, זה הניסיון שלך לייצר איזה טיעון לוגי מורכב בדמות הדמוקרטיה ואיך אתה שוב מחזק את הדמוקרטיה. כמו שחוק המתנות זה דמוקרטיה.

גם שם הסברת לנו כמה יש אי שוויון. ואתה מדבר ואומר יש עשרות של ימים שיכולים עדיין מועמדים ומערכת הבחירות לא התחילה. ואנחנו יושבים פה מסביב לשולחן עם איזה ניסיון מוניציפלי קטן ואומרים אין לך מושג. ולסיום. אין לך מושג. אני עוד לא סיימתי. ולסיום. לא, עוד לא סיימתי. למה איך לך מושג? כי אתה חושב שהבחירות הן עוד ארבעה חודשים ואתה לא יודע מה זה מועמד שבא ואומר אני רוצה להיבחר לרשות עיר. כמה כספים הוא מוציא, כמה ימי עבודה יש בכלל בארבעה חודשים האלה. אין לך מושג. במקום סיור ארכיאולוגי, היית צריך לבוא לעשות יום עיון או קורס מבוא בשלטון מקומי במדינת ישראל. שנסביר לך מה זה מערכת בחירות. ואיך אתה פוגע לא רק בזכות לבחור אלא גם בזכות להיבחר. בזכות לבחור אתה פוגע. אתה פוגע. אל תפריע לי גם עכשיו, בבקשה.

אתה בז לתושבי טבריה. אתה בז לתושבי רשויות מקומיות. אני בז לך.

אני בז לך.

מכיוון שאתה לא נותן להם את הזכות הבסיסית והדמוקרטית.

אני בז לך על כל חקיקה - - - בסיסית ודמוקרטית.

כל חקיקה שהבאת לשולחן הכנסת,

אני בז לה. אני בז לחוק המתנות, אני בז למתנות. אני בז לחקיקה הזו.

אתה טעית בהבנת החוק. לא קראת אותו.

אתה קורא הכול.

אנחנו עייפים, אתה קורא הכול, מבין הכול. ואנחנו, מה לעשות? חוטבי עצים ושואבי מים.

לא, אני, אתם הפרעתם לי בעלייה, מה לעשות? לא מפריעים בעלייה. נאור, אל תנצל את החביבות שלי. אני רוצה לומר שאני בז, אני בז להצעת החוק הזאת, כמו שבזתי להצעת חוק המתנות. כמו שכולם,

מהייעוץ המשפטי לממשלה, לכנסת, למשרד הפנים, כולם בזים להצעות חוק האלה. ואני בז לקואליציה. שאתם נתתם לדבר הזה פטור מחובת הנחה. איך אתם נותנים לדבר הזה פטור מחובת הנחה? על מה ולמה אתם נותנים לזה פטור מחובת הנחה? וזה פטור שני שהוא כבר מקבל. גם חוק המתנות, שהוא לא קשור והוא לא פרסונלי והוא לא נועד להכשיר שום העברת מתנות או כספים כזו או אחרת לראש ממשלה בכל מדינה אחרת גם זה חוק פרסונלי. ויושב פה מגיש הצעת החוק, משפט אחרון, ועושה את כולנו חסרי מושג. אנחנו לא קראנו את החוק. נעמה לזימי, הבעיה בי ובך, שאנחנו פשוט לא קראנו את החוק. אנחנו לא יודעים מה זה דמוקרטיה, רק עמית הלוי יודע.

לכן עכשיו, בזמן שיהיה לכם זכות הדיבור, אני אקרא את החוק. אולי בסוף הדיון אני אתנגד.

תעדכן אותי קודם. יוראי, בבקשה. כן, תודה רבה לך אדוני יושב הראש. תסתכל שנייה מי יושב סביב השולחן הזה, בעיקר בעלי עניין מטבריה. ואני שואל את עצמי למה? כי משנים פה חוק מדינה בשביל לעזור לבן אדם אחד, יושב ראש הוועדה הקרואה של העיר טבריה. מקורבו של אריה דרעי. זו האמת ואין בילתה. עכשיו, איך אני יודע את זה? איך אני יודע את זה? אמר את זה חבר הכנסת סער ובצדק. ב-2008, כששינו את אותו חוק, את החוק הזה שאנחנו מדברים עליו, הכנסת דנה תשעה חודשים שלמים. יום אחרי יום, תשעה חודשים. ואז קבעה שהוא גם יחול חמש שנים אחרי שהתיקון עבר.

עכשיו רוצים - - - שקר. אל תפריע לי, עמית.

עמית. עכשיו מה רוצים לעשות? לוודא צ'יק צ'ק שהדבר הזה עובר בשיא המהירות, בחופזה, כדי שבועז יוסף יוכל להתמודד לרשות עיריית טבריה.

זה לא רק חוק פרסונלי, זה גם חוק רטרואקטיבי. עכשיו,

אדוני יושב הראש, אני שם לב שמתפתח אצלכם איזה שהוא הרגל מגונה. לחוקק חוקים פרסונליים ורטרואקטיביים. הבאתם את חוק דרעי 1, את חוק דרעי 2, את חוק המתנות ועכשיו את חוק המקורב של דרעי. אני לא מצליח להבין מה קורה אתכם. באמת, יעקב, זו ועדה עניינית. אתה מנהל את הדיונים פה בצורה עניינית. ואני חושב שזה מבזה לא רק אותך, אותם, את חברי הוועדה הזו, שחוק מגונה שמגיע ממניעים פסולים, משיקולים זרים, חוק שהוא חסר תום לב לחלוטין מגיע לשולחן הוועדה. זה אות קין. גם על המצח שלך וגם על המצח של כולנו. לא לכבודנו של החדר הזה לדון בהצעה הזו, שהיא פרסונלית, היא רטרואקטיבית ומושחתת.

עמית הלוי, אני רוצה להגיד לך, אני מצטרף לחברי פה. אתה בכנסת הזו הפכת להיות האיש המיוחד של משפחת נתניהו לקידום חוקים מושחתים. את חוק המתנות ועכשיו חוק המקורב לדרעי. מה נסגר? אתם הופכים את המקום הזה, את כנסת ישראל, שאמורה לעזור לאזרחי ישראל ביוקר המחייה, במשילות,

בתעסוקה, בחינוך למקום שבו מקדמים רק חוקים שעוזרים לפוליטיקאים. מה נסגר אתכם? העם בחוץ קורס ואתם עוסקים בעצמכם ובמקורבים שלכם. תתביישו לכם. תודה רבה. אני רק רוצה לומר דבר אחד.

כן, כן, לא, זה בסדר. אני נתתי לך להתרגז ואפילו לא עצרתי אותך בעלייה. אבל אני אומר, היו פה כבר חקיקות בבניין הזה, לפחות שאני זוכר, שהן נגעו לממשלה שהולכת לקום,

כשדיברת, הבאת דוגמאות נוספות. לא רק דיברת על כל מה שהוצע כאן על השולחן. אז היה חוקים של ממשלת חילופין ואחר כך חוקים, הנורווגי שפתאום אתם ביקשתם להביא מה שהתנגדתם כמה שנים קודם. זה הכול אפשר לקרוא לזה פרסונלי. אולי לא לדעת לסמן בדיוק מי יהיה נורווגי או לא, אבל גם לכם, אני לא אומר לטיעונים שלך בסדר גמור. אנחנו בחוק נורווגי התכוונו לחבר הכנסת עמית הלוי.

זה ברור, זה על השולחן. אף אחד לא מסתיר. על זה אני מתלונן עכשיו. זה ברור לי.

תסתכל על השולחן. נעמה לזימי, בבקשה. תודה כבוד יו"ר הוועדה. ואני קודם כל אומר שההצעה הזו היא ההצעה שפוגעת בזכות לבחור ולהיבחר. ואת זה אני רוצה רגע להסביר. דמוקרטיה היא לא מונח שטוח, נטול כל הקשר. דמוקרטיה היא גם האיזונים והבלמים שמאפשרים אותה להיות מיטיבה. אני גדלתי במגדל העמק, אני אומרת אליכם. וטבריה הייתה העיר שתמיד הייתי נוסעת אליה בשמחה רבה. וראיתי כבר בתור נערה את ההידרדרות שלה. זאת אומרת, אני חושבת שטבריה היא טרגדיה של אומה. לרגע אני לא מורידה מזה בשום צורה. לצד זאת, יש דברים שאנחנו מחויבים כמדינה, ככנסת לעשות, אבל לא להכשיר שחיתות. טבריה צריכה לקבל הרבה מהמדינה הזאת. היא לא צריכה את אות הקין הזה. אני כן רוצה לומר יו"ר הוועדה. בוא נעשה רגע דמיון מודרך.

בוא נשרטט רגע מה אומר ההליך הזה בהסתכלות שהיא לא פרסונלית, נקודתית, בגלל מקורב, בגלל חבר, אלא מה החוק הזה אומר. שר הפנים היום הוא שמחליט מי יהיה ראש הרשות בוועדה קרואה. סמכות שניתנה לו. האם זה נכון? האם אולי עדיף שזה יהיה ועדה חיצונית? אני זורקת פה עוד איזון ובלם שצריך להיות בדמוקרטיה, אבל זה לא המצב. שר הפנים הוא הקובע. זה יכול להיות מקורב שלו?

זה יכול להיות איש שהוא רוצה לסדר לו את התפקיד היוקרתי הזה?

ככה זה בנוי. עכשיו אנחנו משרטטים,

אני רוצה להסביר עיקרון. - - - שהוא יכול למנות. זה לא אומר שהוא לא מכיר אנשים מוכשרים. אני לא אמרתי את זה. בכל מצב הוא יכול למנות. מצב שהעיר נקלעה למשבר.

טוב, עמית, אל תפריע. אני בתוך הדמיון המודרך, רבותיי רגע. אני יודעת שקשה לך עם זה, כי זה כמובן יבהיר את הסיפור. עכשיו, ההחלטה למנות ועדה קרואה היא גם החלטה הרת גורל. שלא פעם אנחנו מנסים מאוד להימנע ממנה. אני היום גרה בעיר חיפה, לא צריך להגיד לכם איזה בלגן יש אצלנו,

שכמעט הגיעה למצב הזה. אם אנחנו יוצרים מנגנון, את מנגנון תפירת הג'ובים הזה, אנחנו בעצם יכולים להיות עם יד קלה יותר על ההדק לעצם כינון ועדה קרואה. מה שאומר פגיעה בזכות הבחירה של אנשים. כי פה אנחנו בעצם יכולים להיות קלים עם ההחלטה הזו שפוגעת בבחירה שאנשים עשו. בגלל אותו מנגנון שהופך להיות עוקף. הרי כדי להביא אדם רציני אפשר גם להגיד לו עזוב, תיכנס עכשיו בוועדה הקרואה במסלול העוקף הזה. יהיה לך אחר כך 20 שנה ראש רשות. ואז אנחנו רואים את המגמה הגדולה יותר.

אבל כל הצעה כזו, מושחתת כזו, היא עוד מהפגיעה בדמוקרטיה. יצירת המנגנונים של השלטון המקומי, שגם הוא יהיה אותו חלק מהחברת התשתית הדמוקרטית של ישראל. החוק הזה הוא לא רק חוק שאנחנו נוגעים באותה פריזמה צרה שבה אנחנו מסתכלים עליו. החוק הזה הוא חוק שיהפוך את כינונן של ועדות קרואות למשהו רציף יותר ותכוף יותר. הוא חוק שגם ככה היכולת הזאת של שר הפנים לייצר את זה שזה אישר שהוא מכיר יהיה יו"ר ועדת קרואה תהיה גם משהו שכנראה יהפוך להיות עם עניין עתידי יותר. ובעצם אנחנו פוגעים בכל מנגנון הבחירה העתידי של הרשויות המקומיות. כבוד יו"ר הוועדה, אתה היית ראש רשות, אתה מבין מה אני אומרת. החוק הזה הוא מורכב ומסוכן הרבה יותר ממה שאנחנו מבינים עבור עתיד המקום הזה.

אי אפשר להשתמש בכאב של טבריה ובהזנחה של עשרות שנים של עיר שצריכה להיות עיר תיירות המופתית החשובה ביותר ברמה הלאומית ולשים את הכול על החוק הזה. החוק מושחת. זה אות קין על עיר שצריכה להיות עיר דגל. אני עצובה על זה. והחוק הזה צריך להיעלם במהירות מהרדאר. הוא עוד חלק משחיקת הדמוקרטיה, מהפגיעה בדמוקרטיה במונחים העתידיים. אז אני קוראת לכם רגע להתעשת ולהבין את השלכות הרוחב הקשות של החוק הזה. תודה רבה יו"ר הוועדה.

חבר הכנסת אלקין, בבקשה. תודה רבה אדוני יושב הראש. אני חושב שקודמיי הבהירו כאן בצורה ברורה וחדה, שאין גם הרבה מה להוסיף לזה, למה הצעת החוק הזאת היה מוטב לא להביא לעולם ובטח לא בתקופה הזאת. אני חותם על כל מילה שנאמרה כאן, גם לגבי הפרסונליות של החוק וגם לגבי עצם הסיטואציה, שאני לא חושב שהיא נכונה. אבל אני רוצה לשים את הדגש על כמה נקודות שבעיניי חשובות להמשך הדיון במידה ובכל זאת תחליט לא להסיר את זה מסדר היום אלא להמשיך לדון בהצעת החוק הזאת. קודם כל, בדיונים שהתקיימו בוועדת הכנסת על פטור מחובת הנחה חברת קואליציה מסוימת - - - לא מסוימת, טלי גוטליב. חברת הכנסת טלי גוטליב, נצטט אותה בשמה. ישללו לה את אישור הכניסה למשכן עכשיו אם אתם זה. שמע, הדאגה שלך לאחרונה לגב' גוטליב מתחילה לרגש אותי. האמת, כולנו מודאגים. לא, היה שינוי משהו בעניין, נכון? זה חוק הכלים השלובים. הלאה חברים, יש לנו מצב רוח, בואו נמשיך. אפשר? לא, אני רציני עכשיו. מפריעים לך מהאופוזיציה. לא, הוא מחזיר לי על מה שהפרעתי לו. חס וחלילה. אז הודיעה חברת הכנסת גוטליב, ממקורותיה, שמתקיימת חקירה פלילית במקרה של הגשת הצעת החוק הזו. אני המקור, סליחה. אבל אני המקור להגשת התלונה. מי זה, מה זה? אני אחד המתמודדים מטבריה ואני יכול לחזק את מה שהוא אמר פה.

רגע, דקה, דקה. יש ועדה שנקראת הוועדה לביטחון לאומי, שהיא אחראית על נושא המשטרה והדברים האלה. הייתה פעם בתוך הוועדה הזאת, כרגע לא. אתה תקבל תכף את יומך ותוכל להגיד מה שאתה רוצה. יוראי. כן? שנייה, אני אסביר למה אני מכוון. במידה והדברים נכונים, כן? הגשת תלונה זה בסדר, שמענו כאן עכשיו, זה הרי לא מיד מוביל לחקירה פלילית. אבל במידה וצדקה חברת הכנסת גוטליב, ומתוקף עיסוקה המקצועי הקודם יתכן שיש לה מקורות כאלו או אחרים, אין לי יכולת לבדוק. במידה וזה נכון חשוב לנו לדעת כחברי ועדה. אני אסביר גם למה. הרי הבית הזה כבר חווה חוויה מסוימת עם יושב ראש ועדה מסוים על הצעה - - - למה מסוימת? חיים כץ, הכול כולם - - - יוליה, תודה שאת עוזרת לי. היום פשוט לא יודע מה הייתי עושה בלעדייך. לא, תשים דברים על השולחן. שנייה, שנייה. אני רציני עכשיו. אני חושב שגם לך כיו"ר ועדה, גם לחברי הוועדה, זה נתון שאנחנו חייבים לדעת אותו לפני שאנחנו בכלל ממשיכים עם הצעת החוק. האם זה נכון, האם זה לא נכון? ברור שאין לנו לא צורך ולא רצון להתערב בחקירה הזאת, על נסיבות היווצרות של הצעת החוק. אבל אם הדברים הם נכונים ויש פה תהליכים, אולי חשש לתהליכים פסולים ואינטרסים זרים, בקידום הצעת החוק, חברי כנסת - - - אני בטוח שמאז שאמרה את זה גב' גוטליב, ואני שוב, רוצה לציין את מערכת היחסים הטובה שקיימת בין הקואליציה לאופוזיציה, שכל מילה שאומר חבר כנסת או חברת כנסת מהקואליציה, אופוזיציה חושבת שזה - - - לא, לא אמרתי אם זה נכון או לא, אני שאלתי. רגע, רגע, רגע, אני עונה לך עניינית. אני רוצה לדעת אם זה נכון. אני עונה לך עניינית. אני בטוח שבדקת או שתבדוק, תוציא שאילתה למי שאתה רוצה ותבדוק. לא, אני פונה אליך. זה לא קשור מבחינתי.

אני פונה ליועץ המשפטי לוועדה בהקשר הזה. אה, בבקשה, בסדר. כי פנית ליושב הראש. לא, אני פונה אליך ולייעוץ המשפטי של הוועדה.

היות וכבר היה תקדים שעיסוק בהצעת החוק שנוצרה לפי טענה אחר כך בנסיבות לא נכונות, הוא הפך לאירוע מורכב שהוליד חקירה פלילית, אני חושב שחברי ועדה שנמצאים כאן ומשתתפים בדיון הזה, במידה וכן קיימת חקירה פלילית סביב האירוע הזה של הגשת הצעת החוק חשוב לנו לדעת. כן, לא וכו'. כמובן בלי שום התערבות בהליך הזה. אבל עצם הידיעה אני חושב שהיא חשובה. זאת שאלה אחת שהייתה לי בהקשר. אתה רוצה תשובה מהיועץ המשפטי? תקבל תשובה. לעמדתנו, חזקה על רשויות אכיפת החוק שאם לדעתם עשויה הוועדה להיכשל או חברים בוועדה עשויים להיכשל באיזה שהוא חשש או חשד לפלילים, חזקה על רשויות אכיפת החוק שיביאו את הדבר לידיעת הוועדה. עד מועד זה לא קיבלנו שום מידע. אבל אפשר לשאול אם זה נכון או לא. אני רוצה לדעת. יש חקירה סמויה. לא, לא קיבלתי. שאלתי שאלה עובדתית, כן או לא. אני אשמח שיתנו לנו תשובה.

לא, אני אמרתי, זאת הייתה שאלה. אני אשמח אם תתנו לנו תשובה. ברור לנו שלא תוכלו לתת תשובה כאן על המקום. אני מציע לך בתור חבר ועדת הפנים, כמו שאני יכול לבקש ממך לפעמים להציג הצעת חוק במליאה, תקנון הכנסת, אתה רוצה לשאול, אז אתה יכול לשאול כחבר ועדת פנים.

תשאל אתה את מי שאתה רוצה לשאול. אם יש מניעה, אם יש מניעה, יש דרכים איך צריך. לכן אני מבקש מהייעוץ המשפטי של הוועדה לשאול בדרכים המקובלות ולהביא לנו תשובה אם הדברים נכונים או לא. וגם על זה תשובה? בבקשה, תשובה. לא, אנחנו לא רואים תפקידנו לברר מידע מהסוג הזה. כפי שאמרתי, חזקה על רשויות אכיפת החוק שאם יש ברשותם מידע הם יודעים איך לפנות ליושב ראש הוועדה ואם צריך גם לייעוץ המשפטי של הוועדה ולהעמיד אותנו על הדברים. ומניסיוני בעבר הדברים קורים. אם הוועדה מנהלת דיונים בנושאים התלויים ועומדים בחקירה, ואפילו חקירות סמויות ודברים כאלה, הם פונים אלינו רשויות אכיפת החוק ואומרים לנו. אוקיי, הלאה, שאלה הבאה. השאלה הבאה היא אליך דווקא. אנחנו כאן הבוקר, חשבתי שחבר הכנסת עמית הלוי מושך את הצעת החוק. לא, בדיוק באתי לשאול, סיכמתם שמושכים? כאילו, שכנענו אותך עמית? יש ועדת אתיקה ב-14:00. אני אמרתי שעוד רבע שעה אני אצטרך לצאת. בבקשה. אוקיי. השאלה השנייה היא אליך, אדוני יושב הראש. אנחנו כאן הבוקר סיימנו את הדיון על חוק שעוסק בבחירות המוניציפליות. ואחת מהסיבות שזירזת את הדיון ורצית לסיים, ודיברנו על זה, היו שם אפילו כל מיני סוגיות שביקשנו להמתין ולבדוק אותן. ואמרת לא, אני מצביע היום.

כי אנחנו כבר מתקרבים מאוד לבחירות המוניציפליות וחשוב שכל חוקי הבחירות יאושרו ויועברו. אני פונה למרשי, שמייצג אותי לא רע הרבה פעמים. אני לא זוכר את ההתבטאות הזאת, אבל אני כן יכול להגיד לך מה אני, לא לצחוק,

את בצד שלו. יפה, זה ניסיון יפה. אבל מה שאני אמרתי לאורך כל הדרך, ואני אומר את זה חד וחלק, יש הרבה מאוד דברים בחקיקה שעשינו, ואתה בקיא גם בה, כי היית חלק ממנה שהם כינויי מעש מבחינת ועדת הבחירות, מבחינת המפקח על הבחירות, מבחינת משרד הפנים,

לוגיסטיקה והכול. לא זוכר שהיה לנו נושא שדווקא מיהרנו את הזה בגלל שהמשחק - - - רק הנושא שהיה בוויכוח בינך לבין יוליה לביני, שאמרת שאתה מבין את ההיגיון אבל צריך להצביע ועוד לא קיבלת תשובות חיוביות. ולכן אין מה לעשות. לא, אני אמרתי שלא רק שלא קיבלתי תשובות חיוביות. אם זה הנושא שאתה מדבר. לא קיבלנו נתונים שיכולנו לשקול אותם. אז יכולנו להמתין. הרי כל הטיעון לאורך כל - - - יכולת להמתין זה אומר שיכולתי להגיד למפקח על הבחירות אל תדע כמה מזכירים יש לך בקלפי, אל תדע כמה, איזה לוגיסטיקה. אבל זה מחזק. יפה, יפה. אז משם אני אומר - - - אני מרשה לך לקחת רוורס מהטיעון הזה.

לא, אתה חיזקת לו את הטיעון, זה בדיוק העניין. הרי לשם אני פונה. קודם כל, נראה שיו"ר הוועדה איתנו, זה כבר טוב. אתה במשך חודש שלם או כמה שבועות אתה זירזת אותנו ובצדק מסוים, לסיים את הטיפול בהצעת החוק הזאת כי צריכים לייצר ודאות בתהליך הבחירות המוניציפליות. ואז במקביל, שעה אחרי שסיימנו משהו, קריאה שנייה ושלישית, הכנה, אחרי הרבה דיונים שצריך לסיים כאן, אנחנו פותחים כאן בדיון שיכול לשנות לחלוטין את מערכת הבחירות בעיר אחת מסוימת, שכולנו מבינים שבגללה הצעת החוק הזאת נולדה. והכל בסדר. הרי זה לא יעבור פה בדקה. הרי ברור שתהליך כזה, גם אם למישהו יהיה רעיון הזוי להעביר אותו ולהביא אותו עד לגמר, זה הולך לקחת פה זמן וחבל על הזמן כמה זמן. נראה לי יש סתירה מוחלטת בין הטיעונים, המוצדקים שלך דווקא, בדיונים הקודמים, על כך שצריך לסיים. אנחנו נמצאים כבר במחצית השנייה של חודש יוני, לבין רעיון במחצית השנייה של חודש יוני להתחיל דיון בהצעת חוק טרומית וכו'.

שאלה שלישית. רגע, לא סיימתי.

לא, לא, אתה מגביל אותי בשאלות בדיון הראשון? לא, זה לא שאלות, זה נאום. לא, זה שאלות.

אני דווקא נאום חסכתי, הצטרפתי לדברי חבריי. אני שואל פה שאלות.

שאלה שלישית: מונח כאן לפנינו נוסח של הצעת חוק בחקיקה טרומית, כולל רשימת היוזמים שלה, שזה גם - - - תגיד, איך אתה לוקח רעיונות שלי? יפה. אני ידעתי, ניסיתי להפוך את זה יוליה. היום הם ממש מפרים אחד את השנייה. תחילתה של ידידות נהדרת. לא, למה תחילתה? יש פה רשימת היוזמים. ואחד מהשיקולים של חברי כנסת לפעמים שוקלים בתהליך חקיקה זה כמובן לדעת מי חברי הכנסת מתייצבים מאחורי הצעת החוק. יש כאלה שיש להם יותר אוטוריטה בבית ואומרים אם מישהו פלוני אלמוני הציע את זה, מן הסתם היו לו נימוקים כבדי משקל. ואני יכול גם לדבר איתו ולשאול אותו. פה מכל היוזמים בדיון אני רואה רק חבר כנסת אחד, חבר הכנסת עמית הלוי, שגם הוא אמר שהוא תכף יוצא. שזה אגב, בכלל מצב מוזר. שדנים בהצעת חוק טרומית כשהיוזם לא נמצא. בדרך כלל במצב כזה מפסיקים את הישיבה. דחו את הישיבה, הישיבה הייתה ב-11:00. אז כמה היוזמים?

בדרך כלל לא מקובל להמשיך את הישיבה אם היוזם יוצא. אני מקווה שהוא יחזור מהר. אבל מעבר לזה, מה שאני רוצה לדעת ומבקש לדעת, שמה ששמעתי, כך פורסם בתקשורת, שחלק מהיוזמים עד כדי כך התביישו בהצבעת החוק שהם בטעות חתמו עליה, שהם ביקשו למשוך את שמותיהם. ואני חושב שחשוב לנו לדעת מהייעוץ המשפטי מי חברי הכנסת שרשומים על הצעת החוק, כי לקחתם לנו כמובן מה שהוגש טרומית, ומשכו את שמותיהם מהחוק. כדי שנדע שהם כבר, למרות שהם רשומים פורמלית על הנייר הם כבר לא שמים את ידיהם על החוק וחזרו בהם מרוב הבושה בעניין הזה.

אנחנו נבדוק את זה. אין לכם את הנתון הזה עכשיו? יש, יש. לא זמין לי כרגע. אנחנו פשוט נצטרך לבדוק. הרי הדף הזה שמונח על שולחננו הוא לא תקף כבר. כי יש פה שמות של אנשים שביקשו. הרי למשוך שם זו פעולה. פעולה אקטיבית של חבר כנסת. חבר הכנסת אלקין, השאלה היא במקומה. אנחנו ניתן תשובה. אבל אני חושב שזה היה צריך להיות תנאי בכלל לדיון הראשון. תנאי מקדים לדיון, לגמרי. איך אפשר להמשיך בדיון? אני שומע את זה לראשונה. חכה כמה דקות, יבדקו, יגידו לנו.

אם זה יעבור בדיון הזה, כן. נשמע ביחד, אבל אתה לא הולך לדבר את כל - - - אני לא מסוגל להמשיך בצורה אינטליגנטית את הדיון הזה, בלי לדעת האם ואטורי עדיין עומד מאחורי הצעת החוק או לא. והאם מתוכנן שייט גם במי הכנרת. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. תודה זאב. שנייה, לא סיימתי. שאלה אחרונה. שאלה אחרונה, והיא מופנית דווקא לא אליך, אדוני יושב הראש, ואפילו לא לייעוץ המשפטי לשם שינוי. היא מופנית לחנוך. אני הסתכלתי, יש בוועדת הפנים ארבעה חברי סיעת הליכוד.

ראיתי את כולם בהצבעה רק לפני שעה ומשהו בחוק הקודם שהזכרתי אותו. איך קרה ששלושה מתוך ארבעה פתאום נעלמו מהדיון הזה? מעניין אותי לדעת מה עמדתם סביב הצעת החוק הזאת. אתה שואל אותו בתור דובר שלהם? בתור נציג. חוץ מהיוזם, הנציג היחידי של ארבעת החברים של סיעת הליכוד כאן.

אתה רוצה לבדוק את זה כמה דקות לפני שאתה עונה לו? מה עמדתה בכלל של סיעת הליכוד, אם יש כזאת. ומה קרה לחברים האלה שפתאום נעלמו כאן מהוועדה כאילו בלעה אותם האדמה ברגע שהגענו להצעת החוק הספציפית הזאת.

נעמה, נעמה. ואמירה אחרונה, לא, אני מכיר את השמות. אמירה אחרונה. אמירה, שאלות נגמרו. אמירה, ביקורת מאוד קשה שיש לי על הצעת החוק הזאת. באמת היה עדיף שלא הייתה נולדת לאוויר העולם. אין כהוא זה כדי לפגוע, ודיבר על זה פה חבר הכנסת סער לפניי, בהישגים גדולים, שאני חושב שהם באמת גדולים, של בועז יוסף כיושב ראש ועדה קרואה. עבדתי מולו כשר הבינוי והשיכון, אפרופו שאלתך יעקב, איפה היית קודם. דווקא אני הייתי בטבריה, חתמתי איתה הסכם גג בסכומים ענקיים לטובת העיר. ובכל, הוא עשה הרבה דברים טובים לטבריה. ואני חושב שבכלל הצעת החוק הזאת עושה לו עוול ענק. כי בוא באמת עשה עבודה טובה בתפקידו. וכל ההפיכה של זה לוויכוח פוליטי, שאתה יודע אדוני יושב הראש, שבסוף לא תקרא הצעת החוק ולא ייצא מזה כלום, רק יגרום לו עוול במקום סיום מוצלח של קדנציה שבה הוא עשה באמת דברים לטבריה ואני כחבר ממשלה שמחתי לעזור לו.

קודם כל, תודה. אבל אתה יודע, אני מתחיל, היא יודעת שיש חקירה. אתה יודע כבר מה אני חושב. ההוא יודע מה. בואו נשמע את האנשים, ידברו. כל אחד יגיד בתורו. כבוד יושב הראש, בגלל שחבר הכנסת הולך לצאת, חייבים שאלה קטנה לפני שהוא יוצא, כי זה בגלל זה כולנו באנו לכאן. הוא ייצא, אז מה עשינו בזה? סליחה, הוא יחזור. א', הוא יחזור. שיודיעו לך, אמרת שאין בעיה. לא, מ-13:00 עד 14:00 אמרתי.

אין 13:00 עד 14:00. ישיבה היא לא מ-13:00 עד 14:00 זה לא אחת שתיים פה. פה עובדים. שאני יכול. אז אפשר לעשות הפסקה. אני לא אעשה הפסקה. אבל לא מקובל להמשיך בלי יוזם החוק.

אין לי בתקנון הכנסת משהו שאני צריך להשתמש בו כרגע בעניין הזה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. ואני מבקש להשתדל מה שיותר, כי יש אנשים שרוצים אולי גם לפנות. אבל זה לא הגיוני. הם ידברו על החוק. מציע החוק, לענות שאלות. אני אעבור על הפרוטוקול אחר כך.

לא, לא, לא. אני לא זוכר כזה מצב.

זה ביזוי של הוועדה בעיניי.

אני צריך כמה דקות לבדוק. בואו נעשה התייעצות סיעתית. אז תעשה הפסקה ותבדוק. יוליה מלינובסקי, בבקשה. תודה רבה אדוני יושב הראש. מאוד חשוב, עמית, שאתה פה, באמת. כי כפי שאמר חבר הכנסת אלקין, אנחנו כולנו זוכרים את האירועים עם חיים כץ. ואנחנו ישבנו בוועדה הזאת מעין שיפוטית על הסרת חסינות. ושם היה אחר לגמרי ועדיין זה הגיע עד כתב אישום והגיע למחוזות לא טובים. ולמען האמת, אני תמכתי, לא, אני התנגדתי בהסרת חסינות של חיים כץ, כי לא ראיתי שם את הנסיבות המתאימות כדי להסיר ממנו חסינות. ואז אנחנו היינו באופוזיציה, אני וחבר הכנסת עודד פורר, למרות שהיינו אופוזיציה, תמכנו בחבר קואליציה, כי זה היה יושרה פנימית שלנו. אני אומרת לך בשיא הרצינות עכשיו, כי אין יותר טוב מבעל ניסיון. מניסיון, ממה שכבר הייתי ומה שחווינו, פה זה אירוע אחר. אני באמת פונה אליך בתור חברה, ידידה, בטוב מה שנקרא.

אני תכף אסביר. זה מסריח. זה מסריח, בסדר? זה מריח לא טוב, זה נראה לא טוב, זה עקום מכל הכיוונים. ואם כאשר מתישהו, לא יודעת אם טלי גוטליב צחקה או לא צחקה, אנחנו לא יודעים. אבל אם וכאשר זה יגיע לחקירה פלילית ולוועדת הכנסת, הנושא הסרת חסינות. מה אם יגיע לחקירה פלילית? אני לא יודע. אל תענה, תקשיב טוב. בוא, תעשה. היו כבר דברים מעולם.

במצב הזה, ולאור כל מה שקורה פה ומה שקרה בוועדת הכנסת ומה שקורה עכשיו, אני אומרת לך בשיא הרצינות, להבדיל ממקרה של חיים כץ, ששם התנגדנו להסרת חסינות,

אני באופן אישי אתמוך. כי אי אפשר לעבוד על כל העולם. מי בעד? אה, זה לא עכשיו. לא, לא, אל תשחק עם זה.

לא יודעת אם אתה היית שם או לא, זה היה יותר מידי רציני. זה סיפור יותר מידי רציני כדי לצחוק עליו. לא, הייתי שם, ראיתי את זה ובכיתי איתו ביחד. עכשיו תראה, אני לא אדבר, לא ארחיב על מה שדיברו חברים, על חקיקה פרסונלית.

ראינו ושמענו וזה עוד דוגמה שלא מוסיפה כבוד לכנסת. אבל אני מאמינה שכולנו ראינו תחקיר בערוץ 13. הייתה כתבה של אביעד גליקמן. אתה אמרת שאין לך נגיעה ושאתה לא קשור ודרעי לא קשור ושום דבר וסיפורים. אתה אמרת את זה בוועדת הכנסת. קח בחשבון שהכל מתועד בפרוטוקול. בכתבה של אביעד גליקמן, ואני ביקשתי שיעשו את התמלולים ממש לפני כמה ימים, ההקלטות שלך מדברות במשהו אחר. אנשי ש"ס, אתה בוועדה: "אנשי ש"ס מעולם לא פנו אליי בנושא הזה". בהקלטה שאתה מדבר עם הפעיל הפוליטי שלך: "פוליטית או ציבורית ניתן ליצור לחץ על ש"ס דרך הליכוד שלא יעצרו לבועז את זה. שביבי יאמר לדרעי". נו, אל תעשה צחוק מכולנו.

את יודעת לקרוא, יוליה?

אני יודעת לקרוא. אנחנו לא יודעים לקרוא את החוק, אנחנו עייפים. את לא יודעת לקרוא.

לא להפריע ליוליה. אני לא צריכה עזרה. אני עומד מאחורי דבריי. אריה דרעי לא פנה אליי מעולם. אגב, בשום נושא, גם לא בנושא הזה. אף איש מאנשי ש"ס לא פנה אליי בנושא הזה.

אתה דיברת בשיחת טלפון הזאת שהוקלטה ומופיע בכתבה של ערוץ 13 שאתה מדבר. בואי תשמיעי פה את כל השיחה. אני יכולה להשמיע, יש לי את ההקלטה המלאה. סליחה, סליחה, לא, לא. תקשיב, אני לא אכנס איתך, דקה. באמת, אני לא אכנס לזה. ההקלטות האלה מדברות בעד עצמן.

תיזהר. אתה עלול, לא יודעת מה המניע, מי עומד מאחורי הדבר או שזו יוזמה אישית שלך או שזה מישהו עומד מאחוריך. אבל זה עלול להיגמר לך בסוף אתה תמצא את עצמך שעיר לעזאזל, כי בדרך כלל זה ככה קורה. וכמובן, מכל הסיבות האלה, דיבר פה גדעון סער, באמת דיבר דברי חוכמה. אתם רוצים, אתם מאמינים בזה? תעשו תקופת צינון. בואו נהיה ענייניים. שזה לא יחול רק על העיר טבריה, כי הפיל שבחדר לכולנו ברור. ואי אפשר להקל בזה ראש.

אנחנו נתנגד לחוק הזה בכל הכוח. ואנחנו נעשה הכול, אבל הכול, כולל מליאה, כולל ועדה. והחוק הזה לא יתקדם. תעשו, חבר הכנסת יעקב אשר, חבר הכנסת יעקב אשר, הוועדה הזאת עמוסה, הוועדה הזאת עובדת. קח בחשבון שאם אתה, כיו"ר הוועדה, וזה לא איום, זה מה שנקרא דברים על השולחן. זה יותר מידי, זה אתה יודע, זה ממקפצה מה שנקרא. אנחנו נעכב את זה. אתה תתעסק עם דבר כזה הזוי ולא תתעסק בדברים האמיתיים בעניינים שיש פה על שולחן הוועדה. נעקוף את זה גם בוועדה וגם במליאה. כי אי אפשר, אתה יודע, עובר גבול. במיוחד אתמול ראינו את הרבנות,

דרעי 2, בן גביר,

לא חשבתי שבמקרה הזה נוכל להגיע להסכם עם אלקין. לא, לא יהיה הסכם. אתה יכול להגיע עם אלקין. אתה יודע למה לא יהיה הסכם? כי אתה לא תביא את זה לעד גמר המלאכה. אתה מבין שאתה לא תביא את זה עד גמר המלאכה, לכן לא יהיה צורך. בנתיים יש תשובה ליועץ המשפטי. כן, בבקשה חבר הכנסת אלקין.

הדברים, אגב, מופיעים במערכת הסנהדרין, אם מישהו רוצה לבדוק. משכו את חתימתם מהצעת החוק חבר הכנסת ניסים ואטורי ומשה פסל. וחבר הכנסת סלומון. אם כבר בדקת. כי אני בדקתי לפני ששאלתי. משה סלומון, גם אנחנו. אבל רציתי שזה ייאמר לפרוטוקול. וקלנר גם, לא? לא, קלנר נשאר. אבל משה סלומון גם משך את חתימתו. גם חבר הכנסת סלומון משך את השם שלו. נכון, נכון. לדעתי גם גואטה משך.

לאור המשיכה של חבר הכנסת ואטורי, אני מציע ליושב ראש לשקול עוד פעם את המשך הדיון. הוא חבר ועדת הפנים, מטעם סיעת הליכוד פה. אם הוא חזר מהצעת החוק, על מה לנו? על אף ולמרות הקרוז. מה לנו? אנחנו קטנים כמונו, מה נוכל להגיד?

מה את עושה ככה? זה הגיע אלייך, זה בדרך אליי. חנוך מלביצקי, בבקשה. יש סדר, אני הלכתי לפי הסדר. חנוך, בבקשה. מעניין אותי לשמוע אותו. השורד האחרון מסיעת הליכוד בדיון הזה, שבגבורה שרד עד עכשיו. תודה אדוני יושב הראש. הסיבה שאני פה היא בעיקר לשמוע ולהקשיב ולנסות להבין את ההתנגדות המאוד גדולה שיש לחוק. דבר אחד, בעצם שני דברים אני ברשותכם אתייחס. דבר ראשון, אני חושב שטוב נעשה כולנו, ואני פה לא מטיף, ואני מכליל את עצמי בתוך הדבר הזה, אם ננסה טיפה יותר להתמקד בדברים מאשר במציע או בדובר. נראה לי שזה יכבד את כולם ויעשה את הדיון יותר נעים ויותר טוב.

אני לא עושה את זה כהטפה, אני רוצה שכולנו ננסה לאמץ ביחד את הנוהג הזה. אני בטוח שאף אחד לא יפסיד מזה. זה דבר ראשון. דבר שני, תאמינו או לא, גם אנחנו בקואליציה אוהבים לחיות בדמוקרטיה. ויכול להיות שאתם מאוד חלוקים על הדרך שבה אנחנו רוצים לחזק, לשמור את הדמוקרטיה. אתם בכלל מאוד חלוקים על תפיסת העולם שלנו וזה בסדר. אבל לא כל דבר הוא שבר לדמוקרטיה. לא כל דבר הוא יורד לבסיס של הדברים. ולא כל דבר הוא הליך פלילי. למרות שאם יש אדם או חברת כנסת שאומרת שמקורותיה הם כאלו וכאלו. בואו ננסה טיפה טיפה לקחת דברים בפרופורציה. אנחנו,

נמצאים פה אנשים מטבריה, אבל החוק הזה לא נוגע רק לטבריה. וננסה באמת לנהל אותו מתוך הנקודה הזאת של מה נכון ועדיף לתושבי מדינת ישראל.

תודה. כן, חברת הכנסת מטי צרפתי. תודה רבה אדוני. אני רוצה לומר שאני מנסה להבין, שיעור ראשון שלמדתי בבית הזה, שחקיקה היא לא פרסונלית. היא צריכה להיות לטובת הציבור והיא לא פרסונלית. אני מנסה למצוא באינטרנט כמה ועדות קרואות יש. לדעתי יש שתיים או שלוש. שבאחת, במסעדה, הוא הכריז שהוא לא מתמודד. זאת אומרת, נשארנו עם עיר אחת והיא העיר טבריה. אנחנו 132 ימים לפני הבחירות. על פי תקנון הכנסת, הפטור הנחה בפני הכנסת הוא צריך להיות קיצור תקופת ההנחה של היוזם אם ועדת הכנסת השתכנעה כי להצעת החוק יש חשיבות או דחיפות. החשיבות או הדחיפות היא ברמה לאומית. אז מכל הוועדות הקרואות,

אולי אדוני יודע להגיד כמה ועדות קרואות או מישהו ממשרד הפנים. יש שתיים? כמה ועדות קרואות? יש כאן מישהו ממשרד הפנים? יש שלוש? שתיים. שתי ועדות קרואות. אחת מהן, אוקיי, שלוש ועדות קרואות. לא, במועצה בלבד יש עוד כמה. לא, אני מדברת על יושב ראש. יושב ראש יש רק שתיים. שתיים.

ואחד, במסעדה הוא הודיע לפי מה שכתוב באינטרנט שהוא לא מתמודד.

אז בעצם אנחנו נשארים עם רשות אחת. זה הכי פרסונלי.

זו פרקטיקה שנהוגה פה בחודשים האחרונים, חקיקה פרסונלית. אבל אי אפשר לטעון גם בפטור הנחה, גם בזה שבעצם לא מחילים את זה מהפעם הבאה, גם בעצם זה שלא, שאין פה הצעה לצינון. זה מיועד לעיר טבריה בלבד. זה הכי פרסונלי שיכול להיות. סליחה, את לא חושבת שזה מגיע לטבריה? סליחה, סליחה. לא, יכול להיות שהוא אדם ראוי.

אני רוצה לומר שברמת הדמוקרטיה - - - אנחנו נגיע, כל אחד יביע את דעתו,

נבחר ציבור הוא נבחר ציבור. אם הוא ממונה, אם הוא פקיד ממונה לא יכול להיות לו אותו יתרון דמוקרטי שהיה לנבחר ציבור בבואו לקבל את אמון הציבור שוב. ירצה, היה צריך או לא להיות בוועדה הקרואה. ואם היה בוועדה הקרואה, שבבחירות הבאות יגיש מועמדות ושיהיה בהצלחה. אני לא מכירה את האדון יוסף. אני בטוחה, לפי מה ששמעתי, שהוא אדם ראוי וערכי. אני רק אומרת שזה יתרון שהוא קיבל מרשות מבצעת ולא מהציבור. אני הייתי ראש רשות. אני יכולה להגיד לכם שהתמודד מולי מנכ"ל חברה כלכלית של הרשות שהייתי בראשה. הוא יצא לחל"ת, נעלם מהזירה הציבורית ועמד לבחירה. כמה זמן הוא יצא לחל"ת לפני? כמה חודשים, כמה חודשים. אבל זה היה עובד, עובד המועצה.

הוא עובד מועצה,

היה עובד משרד הפנים. לא יודעת אם הוא תושב טבריה במקור. אני בכלל לא נכנסת לזה. זה החוק הכי פרסונלי שיכול להיות. מדובר פה רק על רשות אחת שזה תופס לגביה.

חברים, סליחה, אני מבקש. לא לנהל פה. בעצם מטרת החוק של התיקון הזה מ-2008 הייתה למנוע ניגוד עניינים, גם של השר וגם של יושב ראש הוועדה קרואה. ופה זה מריח, לצערי, פרסונלי ואישי. כי אין עוד רשויות. זה בפטור הנחה. הבחירות הן עוד 132 ימים. זה המציאות. זה תפור בחליפת הוט קוטור למר יוסף ואני לא מכירה את מר יוסף. לא מכירה אותו והוא איש הכי ראוי שבעולם. אבל זה החוק, אלה היו כללי המשחק כשהוא מונה. זה ידע את זה השר, ידע את זה העיר, ידע את זה יושב ראש הוועדה הקרואה. אי אפשר לשנות כללי משחק תוך כדי תנועה. אלה היו הכללים. ובשביל ההגינות הציבורית, אדוני, ההצעה הזאת צריכה להיגנז. הערה קטנה לפני שאתה מעביר. אני מוחל על כבודנו של חברי הכנסת שהמציע לא נמצא פה. עכשיו יתחילו לדבר גם תושבים, גם מועמדים. אין אף אחד שיענה. זה פשוט לא תקין. עזוב אותנו, אנחנו, מה אנחנו? הרי יש לו סיכוי להשתכנע שאולי הוא טועה. אני ביקשתי ממנו שיחזור. לאב, אבל הם ידברו, למי הם ידברו? שיחזור תוך זמן קצר ואני מקווה שהוא יעשה את זה. אז בואו נעשה הפסקה. אבל למי הם ידברו, יעקב, למי הם ידברו? לנו,

הוועדה. גם רוצים לשאול אותו שאלות, רבותיי. יש לנו שאלות. הבן אדם צריך לתת את הטיעונים שלו לשאלות האלה. אז אפשר לחכות עד שהוא יחזור, מי שרוצה לשאול אותו שאלות. אבל הוא אומר שהוא לא יחזור. הוא אמר שהוא לא יחזור.

עכשיו אתה מתווכח. אדוני יושב הראש, הוא אמר שהוא לא חוזר. אבל אמרתי מה שאמרתי.

אולי בנתיים עורך דין הוועדה יאמר עמדתו לגביה? או שאין? גם זה כדאי לשמוע לחבר הכנסת הלוי. זה לא חשוב שהוא יישמע? אני שאלתי את היועץ המשפטי של הוועדה והוא אמר לי שהוא ידבר בסוף. יש לי הצעה, אדוני יושב הראש. אבל חברים, אני לא צריך מתווך בענייני היועץ המשפטי. הצעה לסדר אפשר? הצעה לסדר זה בתחילת דיון, לא עכשיו. יש לך משהו טוב להגיד לי, תגיד לי באוזן, זה בסדר גמור. אני לא מסתיר את זה מכולם. חברים, כן. אני רוצה קודם שתקריאו את החוק, בנתיים עד שהוא יגיע. ונראה לי שחלק מהאנשים לא נרשמו ואני שוב אומר, מי שרוצה, או שנעשה את זה אפילו ביד, אני אתן לו לדבר. אני אעשה יש פה כמה וכמה מועמדים. ויש אנשים מהציבור. אז אנחנו נעשה אחד ואחד, בלי שאני יודע מי בעד ומי נגד. אני באמת לא יודע. אוקיי, בבקשה גלעד. הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון הזכות להיבחר), התשפ"ג-2023 תיקון סעיף 7 1. (1) בסעיף 7 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן החוק העיקרי), בסעיף 7 - (1) בסעיף קטן (א) המילה "(א1)" תימחק, (2) סעיף קטן (א1) בטל, תיקון צו כינון 2. שר הפנים יתקן את צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, בהתאם לסעיף 7 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ובשינויים המחויבים, בתוך שלושים ימים מיום תחילתו של חוק זה; אתם מעדיפים אחר כך משרדי ממשלה? אוקיי. אני יש לי פה, אין לי פה סדר אקראי. מה שכתוב ל כרגע זה אביב יצחק, מועמד לרשות העיר טבריה. בבקשה. אבל עדיין אפשר בכל זאת? יש לך הצעה טובה להגיד לי, תגיד לי. אבל אני אומר פה. תגיד. זה לא ארוך. לא, קצר. יש לי השגה לגבי ההחלטה. אני הכי מבוגר פה, תרשה לי.

אתה תושב, נכון? לא מועמד. דקה. אמרתי שאני אתן אחד מועמדים ואחד מהתושבים, אז אני אתן לך ראשון בתור מבוגר. אבל לא בדקתי את תעודות הזהות של אף אחד פה.

על הדרך נבדוק שהוא שינה כתובת, שבועז יוסף שינה כתובת. פשוט מה שרציתי להציע לך, היו תשעה יוזמים להצעת החוק. שלושה ברחו, אחד כרגע יצא כי הוא סופר עסוק. אז נשארו עוד חמישה. אם הם לא מתביישים בהצעת החוק הזאת, אפשר לבקש מהיוזם הראשי שיביא אחד מהיוזמים הבאים אחריו לפה לדיון. שלפחות מישהו מקבוצת היוזמים יקשיב

אז אני הייתי יותר מחמיר ממך ואמרתי ליוזם הראשי שאני עומד על כך שהוא יחזור לכאן בהמשך. אבל אתה ממשיך דיון בלי שהוא פה. סליחה, תגיד לי איפה בתקנון הכנסת אני צריך להפסיק כרגע את הדיון. ואתה מומחה. לא, לא לדבר באמצע, לא. לא, ביקשת לדבר כשהוא יבוא. אני לא דיברתי על תקנון. לך אני שומר את הזמן כשהוא יבוא. דיברתי על הנוהג בכנסת, שהיוזם הראשי נמצא בדיון ושתהיה אפשרות לשכנע אותו לחזור בו.

יש הרבה פעמים זאב, בסוף כבר לא מאמינים שזו עצה טובה. בבקשה, מר אביב יצחק.

שלום. אני אביב יצחק, מועמד לראשות עיריית טבריה ואני הגעתי היום לכאן - - - בן כמה אתה,

אני בן 28, סמג"ד במילואים בגבעתי. וזאת בדיוק הנקודה. כששואלים אותי למה הצטרפתי לפוליטיקה, אני בסוף שנת 2019, כשהפקירו את תושבי טבריה בפעם הראשונה והודח ראש עיר שנכשל בתפקיד, אני השתחררתי כדי להתמודד לראשות העיר. כשהשתחררתי לא ידעתי שזה מה שיקרה, כי המדינה הייתה אמורה לדאוג לנו. ב-2019 כשהפקירו אותנו נבחרי הציבור המדינה הייתה אמורה לקחת אחריות, לשים ועדה מקצועית ולדאוג לאינטרס שלנו,

אבל מה מתברר? שהוועדה הזאת פוליטית.

יש לזה הרבה מאוד דוגמאות ואני לא נכנס לגופו של אדם. לא מתייחס ליושב ראש הוועדה באופן אישי. אבל אני רוצה להגיד לכם שזה מתוכנן לגמרי. איזה ועדה? פה? לא, לא, אני מדבר על הוועדה הממונה. זה סעיף תקציבי מתוך ספר התקציב של טבריה 2023. מה שאנחנו רואים כאן זה את המגמה בעלייה של תקציב הפרסום והשיווק. פי שתיים במשך השנתיים האחרונות. תסביר לי כבודו, שהיה ראש עיר, מה וועדה קרואה צריכה לשים כסף על פרסום?

אני אקח אותך איתי בסיור שאתם עושים של ארכיאולוגיה וקשקושים. תבואו איתי לטבריה, תראו מה קורה בשכונות. תבואו ליחיאל בשכונת רבי עקיבא ותסבירו לו למה את השקל ששמים בפרסום לא שמים בשביל ההזנחה שהילד שלו קם בבוקר ורואה אותה כל היום מול העיניים. מה שמך? עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו. סליחה, לא לעצור אותי בבקשה. אני רוצה להתייחס רגע לעוד משהו. אני רוצה להתייחס ללחץ הזה, לבהילות. ארבעה חודשים

כבודו היה ראש עיר. בבחירות שאתה התמודדת, תחזור רגע לנעליים שאנחנו נמצאים בהם. שאנחנו רצים ומשקיעים מהזמן שלנו, למען התושבים. ואני אהיה נבחר ציבור, אני מבטיח לך,

אין בזה אפילו לא פסול, בין אם הוא יתמודד או לא, אני אתמודד ואנצח. אבל אני רוצה להגיד לך שאם אתה תחזור לנקודת הזמן הזאת והיו עושים לך מהלך כזה, אני מבטיח לך שהייתם מבעירים את ירושלים ולא היית נותן שזה יקרה, גם לא בבני ברק. אז בגלל שזה טבריה הקטנה והמקופחת שעשרות שנים מדינת ישראל הזניחה, אנחנו פה בשביל זה. אנחנו מביאים מנהיגות חדשה והגיע הזמן שאתם תתייחסו אלינו בכבוד וכמו שצריך. ואני אומר מכאן, כי אין למי להתייחס יותר מידי. אני רואה שמי שהגיש את החוק אפילו לא פה כדי לשמוע אותנו. אז אני אומר לתושבי טבריה, אנחנו כאן בשבילכם. אנחנו נדאג לכם, נילחם למענכם ואנחנו נרים את העיר הזאת, למרות שזו משימה לאומית של כולנו, אבל אנחנו נעשה את זה לבד.

רגע, שאלה.

כן? בעצם אתה מתאר מצב שבו תקציב הפרסום ויח"צ בשנתיים האחרונות קפץ דרמטית, על אף שזו ועדה קרואה.

אוקיי. פי שתיים. מטורף. זה בעצם אומר לנו שהייתה הכנת תשתית לחקיקה הזאת, תיאורטית. הייתה פה באמת פעולה מכוונת של הכשר המצב הזה.

אני אוסיף יותר מזה ואני אתייחס לזה שאותו יושב ראש ועדה קרואה לא התגורר בטבריה ושינה את הכתובת שלו בזמן הנכון בדיוק. וזה למה זה קורה?

אם זה לא מתוכנן מראש. לפני חודשיים, בערך ה-30 באפריל, בערך הזמן הנקוב הזה של שינוי הכתובת הנכון. אוקיי, תודה רבה. אלה דברים מטרידים אבל, כבוד יו"ר הוועדה. כי זה מראה על המגמתיות הזאת שמדברים עליה.

גברתי, אני רוצה לחזק משהו שהוא אמר. רגע, רגע, אתה מקבל אבל רשות דיבור. יש רשות דיבור. כבודו, המבוגר כנראה מבין. שמוליק חרמש, תפקידו? תושב העיר? בהרגשה שלי מה שהולך פה, יש פה - - - וחבר סניף הליכוד, בבקשה, תוסיף. אבל תוסיף שאתה חבר סניף הליכוד.

- - - רק פוליטי ולא מתעסק בנושא הדמוקרטי, מתעסקים בסיכול פרסונלי. כך אני מבין ממה שקורה. לגביי. אני בן 85. נראה טוב, שתהיה בריא. 40 שנה עוסק בפוליטיקה מתוך אהבה לשני דברים: ארץ ישראל וטבריה. נולדתי בטבריה, משפחתי כבר מ-1860 נמצאת בטבריה. לכן אני כאן, כי אני חרד לטבריה. וכשאתה רואה פה כל כך הרבה מועמדים ואתה רואה את מעשיו של בועז יוסף, שכולם כאילו מתנכלים לתפקיד שלו

אני 25 שנה מכיר את בועז יוסף כחבר מועצה וסגן ראש העיר. הוא היה מבקר העירייה, הוא היה גזבר, אני הייתי יושב ראש ועדת ביקורת. אני יכול להגיד עליו רק מילים טובות. אבל מעבר לעבר, היום, כולי פשוט משתאה למה שקורה בטבריה. היה ראש עיר, בגלל חוסר החלטה לתקציב, העלימו אותו. בא בן יוסף, בא בועז יוסף מתוך מגמה להציל את טבריה. הוא היה בתפקיד מאוד בכיר: ממונה על מחוז הצפון. אבל בגלל שאכפת לו מטבריה והוא היה טברייני, תקופה מסוימת הוא עבר לכפר חיטים, בשכנות לטבריה.

הבנו שיש לנו פה מישהו שבאמת עושה בלי אינטרסים אישיים, בלי שום אינטרס. מתוך מגמה טבריה אהובה. אבל אדוני, הוא ידע שזה החוק. הניסיון שלי כ-25 שנה במסגרת מועצת העיר אני יכול להגיד בשקט שהוא הכי טוב שהיה קיים במשך ה-30 שנה האחרונות. אנחנו לא מדברים על המועמדים. כי הייתי סגן ראש העיר וחבר מועצה.

זה אולי נכון, אבל זה לא אומר - - - אני מזכיר לך שזה ועדה ממונה. מר שמוליק חרמש. אולי תגיד שאתה חבר מרכז ליכוד ואתה רוצה אותו ברשימה שלך, אדון שמוליק? אין לי דבר נגדו, באמת. אבל הוא לא פונקציה פה. זה בדיוק מה שאנחנו מנסים להגיד. אין לו שני סגנים בשכר, הוא חוסך הרבה כסף. הוא מקבל כל כך הרבה כסף מהממשלה. מה אתם בכלל משווים ועדה ממונה לראש עיר שמכהן? אני לא מבין איזה פרופורציה יש בין הדברים האלה בכלל? זה חוצפה שבכלל מעלים את זה בנשימה אחת.

אתם יודעים, סליחה, לא, ברשותך סליחה. לא, לא ברשותי סליחה. אנחנו לא מוכנים. אדוני יושב הראש, החוק הזה לא פרסונלי. אתה רואה מה קורה פה על השולחן, זה חוק לא פרסונלי.

בואו נתקן את ההצעות. הוא לא פונקציה אבל. ועדה ממונה, זה לא? דבר אחד. כשבן אדם דיבר ונמצא באמצע זכות הדיבור שלו ותנו לו לסיים. אני אבקש ממנו תכף לסיים, כי אני רוצה שכולם ידברו. ובואו נכבד גם את גילו, גם את דעותיו. ואני אומר את זה על כולם, מכל צד שהוא. אני רק מבקש גם ממך וגם מלזימי, יש לי בעיית שמיעה. זה שאתם מעירים הערות ביניים. קשה לך, אוקיי. כמובן, סליחה.

בסדר?

רק אמרתי שאתה אומר דברים שאני לא חולקת עליהם, כי אני גם לא מכירה ואין לי דבר רע להגיד על הבן אדם. לא שמעת פה משהו אחד רע, כי באמת שאין לי. אני מדברת על שינוי החוק, על ההשלכות שלו. ואני גם אומרת שההפקרות של מדינה ומערכות לא צריכות להיות מטושטשות או בצד ולהכשיר במקומן חוק מושחת. טבריה ראויה ליותר מזה. גם אם הבן אדם הזה מצוין. גם מדינת ישראל ראויה ליותר מזה. כי לחוק הזה יש השלכות על עוד מקומות. כולכם אומרים שהוא מצוין, זאת אומרת עניין טכני סך הכול.

אני לא אמרתי.

אם הוא מצוין לעיר.

אני לא אמרתי. אמרתי שאני לא יודעת.

זה כל העניין. זה מהותי. אני לא מכירה. אמרתי שאני לא יודעת. דווקא בגלל שאני לא יודעת אין לי עמדה. אני לא מבין דבר אחד.

דקה,

כולכם אומרים שהוא בסדר והוא מתאים.

אין לי מושג. יצא המרצע מן השק, הבנו. הליכודניקים רוצים אותו. סליחה.

הוא לוחש לי, אני מדבר בטלפון אתם משתלטים. אנחנו מנסים לענות במקום המציע.

כשם שפרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינן שוות. אין לי ספק שיש כאלה ויש כאלה ואלה שאומרים זה. ואנחנו חברי הכנסת לא צריכים מה שנקרא,

מותר להם לומר. אני מכבדת את מה שהוא אמר. בסוף סתם שנדע, אנשים שגרים בטבריה, כולל המועמדים והאזרחים, הם בסוף כרגע באים על העיר שלהם. למרות שהחוק הוא חוק כללי שיכול מחר לחול על כל דבר. אבל הם באים כרגע על העיר שלהם. אז אני מבקש, לא צריך להתווכח איתם במהות הזאת. ואני גם לא מצפה שהוא ייתן לך חוות דעת משפטית אם זה פרסונלי או לא פרסונלי. הוא מדבר ממה שהוא רואה, הוא מדבר מנהמת ליבו, תנו לו לדבר. תנו לאחרים לדבר ושלום.

גם לחלוטין לגיטימי ואומר דברים שטוב לשמוע. הכול בסדר, מותר לשמוע דברים אחרים גם כן. תודה רבה.

השמיעה הלקויה שלי, הייתי קצין שריון וסבלתי מזה.

בבקשה, בוא תנסה. אני שומע פה מכולכם ואני בטוח שגם המועמדים שבועז ראוי לתפקיד. ראוי ועוד איך וזה חשוב. לא ראוי בכלל. חשוב מאוד לטבריה בתקופה הזאת שהוא הוכיח גרעון מאוזן וטבריה מתחילה לפרוח. אני מסתובב בטבריה, לא אתה ולא חבר כנסת אחר. אני חי בטבריה יחד עם משפחתי. ואני אומר לכם וקבלו את זה, יש שינוי טוב וחשוב לעתיד של טבריה. אתם רוצים להחליף אותו? תחליפו אותו. אבל תנו לו את השוויון מה שיש לכל ראש עיר.

לא, לא,

אל תפריעו לו, די. הוא לא שומע גם ככה.

יש גם ראשי ערים כמו בתל אביב כבר כמה קדנציות. אז מה? מה ההבדל שהחוק קיים? אז ב-2008 שינו אותו. אז בואו נשנה. אז למה הוא לא התפטר? למה הוא לא התפטר? סליחה, לא להפריע.

אם זה חשוב לטבריה, ותאמינו לי שאני חרד לטבריה ברגע שכל המועמדים האלה יתחילו להתנגש אחד בשני ויהיה לנו מן מגדל בבל כזה. זה דמוקרטיה, אתה יודע. שלא נגיע לשום שיתוף פעולה. תנו למישהו. איזה דמוקרטיה זה? תודה, לא להפריע. לא להפריע, אתה תדבר בתורך כשיגיע. יעקב, אתה רוצה את מועדון השייט?

סליחה, סליחה. הוא לא איש ציבור, זה בדיוק ההבדל. אני לא איש ציבור, בשביל זה אני מרשה לעצמי. אני אזרח. אוקיי, בבקשה לסיים. משפט סיום. אני אישית מכיר את כל החברים, יש ביניהם חברים טובים מאוד. כל המועמדים. ואני חרד בגללם, שהם יכולים להיכשל. אבל אם תיתנו צ'אנס של השוויון לבועז, תנסו להתמודד איתו. מה הפחד שלכם? אם אתם טובים כל כך תנו לו. לא להפריע. הוא שאל שאלה. הוא שאל. סליחה. אני פונה אליכם מתוך כוונה שטובת העיר היא חשובה לי. ולי חשובה טבריה יותר מאשר כל חבר כנסת שלא ביקר בטבריה כבר כמה שנים. אני חי שם. ומשפחתי חיה שם. ואכפת לי שבועז ימשיך, לא בגלל אינטרס אישי. אין לי אינטרס. אני גמרתי עם פוליטיקה פנימית. להגיד לכם אני כן איש ליכוד. אבל לא קשור לטבריה. אני קשור למדינה. אני אוהב את ארץ ישראל. תודה רבה. אתה יושב ראש הסניף. יושב ראש הסניף של הליכוד. סליחה, סליחה. אני סיימתי, תודה רבה. תודה רבה. רצית משהו? רציתי להציע פשוט לדוברים הבאים, אני מציע שלא לנהל פה את הקמפיין של הבחירות של טבריה. מכיוון שאני בטוח שכולכם צודקים וכולכם ראויים. אבל אף אחד - - - תן לי שנייה, אבל אל תפריע לי. שנייה, שנייה.

כמה? עשר הצעות היו לך, תן לו חצי הצעה. אני לא יודע מה הוא הולך להגיד, אבל תן לו חצי הצעה. זכויות של מיעוט. נרדף, תוסיף נרדף. ישראל השנייה. ואני גם חדש פה, אז בכלל. נו, חבר'ה, אני מתחיל ליהנות.

אנחנו פה לא נוכל, למרות שזה, לעסוק בטבריה באופן אישי. ולא נוכל לתת סיוע לעמדה של אף אחד או אחת מכם בנושא הזה. ולכן נראה לי שיהיה מועיל אם למרות המקום שלכם בטבריה, תנסו להתייחס באופן כללי להצעת החוק הזאת. כי אם אתם תתחילו לדבר על טבריה, אז בסדר, אז באתם ואמרתם ואפשר גם להעלות את התמונות ואחר כך להשתמש בזה בקמפיין. אבל תכלס חומר לנו, שעליו ניתן לבסס החלטה, אני לא רואה איך זה נותן. תודה.

מירה סלומון, מרכז שלטון מקומי. תכף אני אחזור למועמדים ואזרחים. תודה רבה אדוני. גם אנחנו מצרים על כך שלא נמצא כאן מגיש הצעת החוק, כדי שנוכל לנסות לשכנע אותו. אנחנו מתנגדים להצעת החוק. הוא לא חזר עדיין? אמרת שהוא תכף חוזר. אנחנו מתנגדים להצעת החוק. אנחנו רוצים להזכיר לחברי הוועדה, כמעט כולם פה יוצאי שלטון מקומי. שמדובר בוועדה קרואה, ביושב ראש ועדה קרואה. אז המועצה שלו גם הם פקידים, מעבר לכך שגם הוא עצמו פקיד. חברי המועצה שלו גם הם פקידים. הוויכוחים הם לא ויכוחים שהם בכלל על ייצוג של התושבים. אדוני יושב הראש, חנוך ישגיח על זה שעמית יחזור? כי מישהו צריך להשגיח על זה. זה לא יקרה בסוף. (היו"ר חנוך דב מלביצקי) אלא ויכוחים יותר אדמיניסטרטיביים באופיים. התקציבים שמוקצים לרשות שיש בה ועדה קרואה ויושב ראש ועדה קרואה הם תקציבים אחרים, גדולים בהרבה. הם לא נשענים על מקורות הכנסה של הרשות המקומית והמימון הרגיל. אלא ממש יש להם סעיף של מימון שהוא חורג. הדבר הזה מייצר איזה שהיא - - - אף אחד לא מקשיב לך. תסתכלי. היועץ המשפטי של הוועדה לא מקשיב לך.

מי שיושב בכיסא יושב הראש מדבר עם היועץ המשפטי, לא מקשיב לך. עמית הלוי בכלל לא פה. הייעוץ המשפטי מקשיב לי, אני רואה אותם. אבל אני, אני אחכה, אתה צודק אדוני, אני אמתין. את יכולה, זה בסדר.

התקציבים, כמו שהתחלתי לומר, שנמצאים ברשות מקומית שמנוהלת על ידי ועדה קרואה ויושב ראש ועדה קרואה, הם תקציבים אחרים לגמרי בהיקף שלהם ממה שנעשה ברשות מקומית רגילה. הדבר הזה מייצר איזה שהוא מצג שווא של ניהול כאילו ניהול כבשגרה, אבל לא מדובר בניהול כבשגרה. ולכן כאשר יושב ראש ועדה קרואה מתמודד באופן מיידי לאחר שהוא קיבל את כל הטוב הזה, את כל התמיכה של הממשלה ושל המדינה בעשייה שלו, מיד אחרי שהוא סיים לכהן כיושב ראש ועדה קרואה, אנחנו רואים בזה יצירת יתרון לא הוגן. נאמר כאן שהיתרון הלא הוגן של יושב ראש ועדה קרואה לכאורה זהה ליתרון של ראש רשות ולכן היה לנו מאוד חשוב להבהיר את הנקודה הזאת במכתב שאותו העברנו לוועדת השרים לחקיקה. אנחנו מתנגדים להצעת החוק. אנחנו לא מתייחסים אפילו למרכיב הפרסונלי או הלא פרסונלי שנדון כאן בהרחבה. אנחנו מדברים גם מכאן ולעתיד לבוא. גם ביחס לבחירות המוניציפליות הבאות.

כאשר מגיע יושב ראש ועדת קרואה, עם ועדה קרואה, עם כל התמיכה המיוחדת שניתנת לו, ומתמודד מיד לאחר מכן על הבחירות הקרובות, הוא מייצר כאן לתושבים בזכות לבחור ולהיבחר הוא מייצר איזה שהיא לא טעות, אבל איזה שהיא ציפייה שהיא לא אמיתית. כיוון שברגע שהוא כבר לא יושב ראש ועדה קרואה וכבר אין לו ועדה קרואה, הוא לא נהנה מאותה תמיכה ממשלתית מוגברת שהוא נהנה ממנה עד כה. ולכן חלק מהעשייה שלו לא באמת צריכה להיות מיוחסת לו. ואני לא מתייחסת,

לפרסונלי ולניהול הטוב או הלא טוב של ראש הרשות הנוכחי. לא מתעסקת בזה בכלל. אני מדברת על העתיד לבוא. ולכן אנחנו מתנגדים והיה לנו חשוב להגיד את זה,

שבאמת רוב הדיון כאן עסק בשאלה של מה קורה כרגע ללא תקופת צינון.

עו"ד נאור. סליחה, אין הגבלה בזמן דיבור? כל אחד מדבר, בסוף נגיע עד הלילה פה. אנחנו מחליטים פחות או יותר. כל עוד מדברים לעניין זה בסדר. רבותיי, איפה המציע? לא שמתי לב שגם דיברתי כל כך הרבה. לא, את דיברת בסדר גמור. חנוך, איפה המציע. כן, בבקשה תמשיך, עו"ד נאור. תודה רבה. עו"ד תומר נאור, התנועה לאיכות השלטון. אנחנו בגדול מדברים על שני רבדים שבגינם אנחנו מתנגדים לתיקון החוק שמונח על שולחן הוועדה.

אני יוצא מנקודת הנחה שכל היושבים פה, שאף אחד מהם לא חבר ועדה מסתבר, אבל - - - לא,

אנחנו חברי ועדה. יש חברי ועדה? ודאי. אף אחד לא מגיש הצעת החוק. אף אחד ממגיש הצעת החוק, אני לוקח, סליחה. אין פה אף תומך בחוק שהוא חבר ועדה. אין פה אף יוזם של החוק שהוא פה. אבל חברי ועדה שמתנגדים לחוק דווקא יש.

אז אני מדבר גם אליהם. אני יוצא מנקודת הנחה שכל היושבים המכובדים פה הם מחזיקים בדעה שהליך חקיקה הוא אחד הדברים אולי קודש הקודשים של הבית הזה. הליך שצריך להיות נקי, טהור ומנותק משיקולים פרסונליים. הליך חקיקה בוודאי שנוגע לבחירות עצמן, שהן נשמת אפה של מדינה דמוקרטית, צריך להיות מאחורי מסך בהרות. להתבסס על נתונים מקצועיים, על תשתית עובדתית יצוקה וגם צריך להתקיים בו כמה וכמה דיונים בנוגע להשלכות עתידיות שלו. עכשיו, דיבר על זה קודם יושב ראש הוועדה. נזכיר שבשלוש השנים האחרונות שכחנו את זה. וזה לא משנה כל כך מה הפוזיציה שכל אחד מחברי הכנסת מביא לפה לדיון. אין פה אף אחד בחדר הזה שלא נפגע פוליטית בצורה כזו או אחרת מכל מיני חוקים שמיהרו לחוקק פה באמצעות כל מיני תרגילים או מעקפים וכולנו ראינו מה קרה פה בשנים האחרונות. אנחנו חושבים שהחוק הזה פסול, פעם ראשונה משום שהוא פרסונלי ודיברו ואני לא ארחיב על זה. אנחנו חושבים שהוא פסול משום התחולה הרטרואקטיבית שלו. וגם על זה דיברו ולכן אני לא ארחיב. ואני רוצה להתייחס למהות אולי של החוק הזה, כי זה כן חשוב. אני לא חושב שאני מחדש לאף אחד פה שום דבר שאני אומר שלצערי הרב הרשויות המקומיות במדינת ישראל הפכו לאיזה שהיא חצר אחורית מוזנחת של מדינת ישראל. אני חושב שיש פה הרבה אנשים שמגיעים מהשלטון המקומי וזו חצר שיש בה כר פורה מאוד לשחיתות שלטונית, למעשים חמורים של פגיעה במנהל התקין באינטרס הציבורי, שרשימת הגורמים לכך היא בלתי נגמרת. חלקם יושבים פה, במשרד הפנים, בתוך הרשויות המקומיות עצמן. ועדיין המחוקק ישב וניסה לחשוב על פתרונות שיצליחו להפחית כמה שיותר ניגודי עניינים, לאפשר הבראה של רשויות חולות. להוציא רשויות גרעוניות מהבוץ. עכשיו, אני לא אוהב את הכלי של ועדה קרואה. אם תסתכלו בהיסטוריה של התנועה לאיכות השלטון, גם הגשנו כמה עתירות נגד ועדות קרואות. זה כלי שיש בו איזה שהוא פער דמוקרטי,

זה כלי שמבטא מעורבות יתר של השלטון המרכזי בשלטון המקומי. אבל עדיין, אם עושים בו שימוש צריך שהשימוש הזה יהיה נקי מאינטרסים. צריך שזה יהיה שימוש שיאפשר ליושב ראש הוועדה למלא את התפקיד שלו בצורה נקייה משיקולים פוליטיים. שיאפשר לעובדי הרשות לעבוד איתו בעבודה נקייה מאינטרסים. מתוך הידיעה המשותפת שתפקידו הוא זמני וקצוב בזמן. שאין לו שום עניין. וכולנו מכירים את הרשויות המקומיות. אין לו איזה עניין בהשארת שובל של כל מיני חובות פוליטיים כאלה ואחרים שיצטרך לקיים, של כל השמור לי ואשמור לך, שאנחנו מכירים היטב מהפוליטיקה המוניציפלית. ולא סתם החוק הזה תוקן בשנת 2008 בדרך שבה הוא תוקן. ואני מזכיר,

החוק הזה ישבו עליו שבעה נקיים, שמונה חודשים. בדקו נתונים. אני לא ראיתי בדיון הזה, באמת אני אומר, שום ניסיון להתמודד עם נתונים מהשטח. מה קורה בוועדות קרואות, כמה היו בשנים האחרונות. מה היו ההשלכות. רצים פה קדימה, עם פטור מהנחה, שגם על זה דיברו ולכן אני לא ארחיב. אין יותר גרוע מחקיקה שנעשית כלאחר יד. אין יותר גרוע מחקיקה פרסונלית. חקיקה אמורה להיות, ואמר את זה דווקא מציע החוק, כללית ועל זמנית. כל חקיקה שנועדה להיטיב עם אדם מסוים היא רעה, היא פוגעת באמון הציבור בבית הנפלא הזה, ואנחנו צריכים לעצור אותה. ואני רוצה להגיד תודה רבה. תודה רבה לך. רק ברשותך הערה, חבר הכנסת שירי שיצא, הוא מגיע מהשלטון המקומי. חברת הכנסת לזימי לדעתי גם הייתה בשלטון המקומי, אני גם מגיע אחרי תשע שנים בשלטון המקומי. ויש פה עוד. ולהתייחס לשלטון המקומי כמכלל, כאיזה שהוא גוף מושחת שיש בו את הדברים הללו.

אז זה חשוב להבהיר, כי השתמע מהדברים שלך כאילו כל השלטון המקומי הוא מן אסופה כזאת של מושחתים. אני יודע שלא נהוג, נהוג לא לענות, אבל חשוב, אני חושב, תשמע, אנחנו בתנועה מזהים אותנו בדרך כלל עם הבג"צים הגדולים. אני חושב שהשלטון המקומי הוא הלחם והחמאה של אזרחי מדינת ישראל. הוא המקום שבו כל אזרח פוגש רשות שלטונית. מה שקורה פה בדרך כלל רוב האזרחים זה פחות משפיע עליהם. ואני אומר את זה בצער. א', תדמיתית.

יש מקרים חדשות לבקרים אנחנו פותחים את העיתונים ואני בצער רב אומר שאנחנו לא מקדישים מספיק זמן למאבק בתופעות של מינהל תקין. בוודאי שזה לא כולם. הרוב ישרים והגונים, אבל אסור לנו לעצום עיניים לתופעות האלה שקורות בשלטון המקומי. תודה רבה שהתרת לי להבהיר את זה. (היו"ר יעקב אשר) אדוני יושב הראש. דקה, דקה, לא קיבלת רשות דיבור. אני מנצל את חילופי המושכות. מנצל כל נשימה שלוקחים באמצע. לא, אבל יש לי בקשה, הצעה. עבר כבר הרבה זמן וחבר הכנסת עמית הלוי עדיין נעלמו עקבותיו.

לא, רגע, רגע, רגע. הגענו כבר לשעה 15:00. לא, מתי שהוא יגיע, לא יודע אם היום, אבל מתישהו הוא יגיע. אבל ראיתי פה במסדרון, סתם כשיצאתי להתראיין, את חבר הכנסת קלנר. הוא גם רשום כיוזם על הצעת החוק. אולי תזמין אותו? אולי תזמין אותו לכאן? הוא פה, בבניין. הוא יוזם של הצעת החוק. שיהיה פה מישהו מהיוזמים להקשיב לכל הטיעונים שיש כאן. אולי יחזרו בהם. אני אבל ביקשתי מחברי ועדה שמגיעים לכאן, רק כאלה שעברו על החומר ולמדו אותו היטב וקראו את כל הדברים והכול. שמעתי רק את סוף דבריך.

אתה רומז שיוזמי החוק לא בטוח קראו את החומר? לא, לא, שהיו פה אני אמרתי. הם לא היו פה. קלנר הוא לא מיוזמי החוק.

מהחוק, אדוני.

לכן הוא הציע אותו. יכול להיות שהוא כבר מצטער על זה, אבל הוא כן. איך אתה יוצא לי צודק תמיד? הוא מאלה שעדיין לא משכו את חתימתם. טוב, חברים. אולי אם הוא יהיה פה בדיון הוא יגיע למסקנה שגם הוא צריך למשוך.

אבל קראתי את מכתבכם באופן מלא. ואתה מכיר אותי, אתה יודע. תודה, אני מכיר ומוקיר. גם קורא וגם נותן - - - שאני לא אסבך אותך שאני מוקיר אותך. תיזהר, זה אולי יסבך גם אותך, אני לא יודע. אבל המשפט האחרון לא כל כך אהבתי. כי שוב, המילים האלה שאומרים על השלטון המקומי, כדאי שתקשיבי עכשיו גב' סלומון. תודה אדוני, תמיד. אני לא אוהב את זה. לא בגלל שבאתי משם רק. השלטון המקומי עבר שינוי גדול מאוד בשנים האחרונות. גדול מאוד. מהימים שהיה אפשר להלביש עליו הרבה מאוד דברים. לא, רגע, דקה. אני הערתי על ממש סוף דבריו. אולי לא שמעתי את ההקשר קודם, אבל אם כן אז אתה תתקן אותי. שחיתות או דברים כאלה יכולים לבוא מכל מקום, אוקיי? מכל מקום. והדבר הזה שמדביקים כל הזמן על השלטון המקומי כאילו משהו זה, ובטח לא בקונוטציה הזאת, שאם מדברים על הפרסונות. סליחה, אני לא מצליח להבין מה קורה כאן.

מספרים לי שגם חבר הכנסת קלנר הסיר את שמו מהצעת החוק. אוקיי, יש פה התפתחות יפה.

לא, אבל זו שאלה לייעוץ המשפטי אם זה נכון. כי באתר הכנסת לא ראיתי. זאת שאלה לייעוץ המשפטי ותפסיק להפיל אותם, כי לא פונים אליהם לקבל אישור לעניין הזה.

אתה רוצה שהעוזר שלי יבדוק? אני אבקש ממנו. איפה יונה? פעם בעשר דקות.

בקצב שהם נופלים באמת שווה לעשות "ריפרשים" פעם בעשר דקות. ירד, ירד. אז אולי קלנר יסביר לנו למה הוא הסיר. רגע, אבל כמה יוזמים נשארו. מר אלקין, אני מנסה לסיים את דבריי. לא צריך, אני לא צריך שום דבר כרגע.

אתה צריך. אז או שתפעיל את העוזרים שלך או את העוזרים שלי, אחד מן השניים. מה עוד אני יכול לתת לך? עשיתי עכשיו "ריפרש" אריאל קלנר ירד. מה שאני רק אומר, חכמים היזהרו בדבריכם. כי זה נותן, שוב, איזה שהיא דמות לשלטון המקומי. והשלטון המקומי בסוף זה אנשים שמייצגים את האזרחים. אז אני, לא, אני יודע מה אמרת קודם, כי קראתי. אבל את החלק הזה,

מי דיבר? תומר נאור. יש עוד מועמד? אופיר נחמני? בבקשה. תודה רבה. טוב, ברשותכם, אני עושה חדשות ותקשורת כבר עשר שנים בטבריה. אני קצת מבין ומדברים איתי, הקואליציה, הקואליציה. מי אדוני? אופיר נחמני, אני מתמודד לראשות העיר. אני עושה חדשות בטבריה כבר תשע-עשר שנים. קצת יודע דברים מעבר וקצת מדבר עם הטובים ועם הרעים, ועם הקואליציה והאופוזיציה. אז ברשותכם, ככל שתאפשרו לי. קודם כל, אני לא מאמין שמשהו טוב ייצא מכל ההתכנסות הזאת.

מבחינתנו, לדעתי כמו שאני מכיר את הרקע של ההחלטה וכל מה שקרה בשנה האחרונה, אתם, אנחנו פה נותנים את הדברים שלנו. אבל זה לא ישנה כלום לאף אחד, זה נסגר ברמה של אריה דרעי ובנימין נתניהו, כמו שאמר כתב הארץ ורטר לפני שבועיים. אריה דרעי מתאבד על זה. אוקיי? וזה גם היה צריך ללכת אחרת. זאת אומרת כשבועז יוסף מונה לתפקיד ב-2020 הוא התפלל בכפר חיטים בבית כנסת ושאלו אותו בועז, כמה שנים אתה תהיה בטבריה? אז הוא עשה דבר כזה, ככה. שמונה שנים. התכנון המקורי היה שהוא שלוש שנים עושה ועדה ממונה. הגרעון עדיין לא מספיק, עדיין נשאר גרעון. חשב המלווה עדיין נשאר חשב מלווה ואז בחודשים הללו בא שר הפנים מש"ס ומאריך את הוועדה בעוד שנתיים עד 2025. זה היה התכנון המקורי, שמונה שנים לבועז.

היה בחירות ב-2021 איילת שקד הפכה להיות שרת הפנים ואז בועז יוסף פתאום הרגיש שהוא כבר לא יושב טוב על הכיסא, כי לחצו על איילת שקד לפטר את בועז יוסף. ואז בועז יוסף הציג תוכנית הבראה להמראה. הציג גרעון שנסגר. אבל היה ההוא שמונה קודם. מוני מעתוק, שמונה-תשעה חודשים. הוא לא היה ועדה ממונה, הוא היה עדיין סמנכ"ל. תשעה חודשים, זה הכל. כן, כן, כן. הוא היה מעולה. הוא היה מעולה. ואתה לא רוצה לשמוע גם למה הוא החליף אותו ולמה הוא שם את בועז יוסף. תשמע, בועז יוסף 20 שנה, 25 שנה הוא איש ש"ס, מצביע ש"ס. כולם יודעים בכפר חיטים. שני פתקים כבר 20-25 שנה. בועז יוסף,

מהחבר'ה של ש"ס ואת זה כולם יודעים. הבחירות חשאיות בדרך כלל. מה לעשות שהוא מדבר ומספר לכולם? הוא גם משכנע אחרים. יש עוד שני צדיקים בכפר חיטים. אל תדאג, יש גם הצעת חוק שפוסלת את החשאיות. אדוני, אם אתה צודק, אז עכשיו שר הפנים יחזור בו מהתמיכה בהצעת החוק. אם זה לא נכון שהוא זה שהציע את זה, זה אתה מסבך אותו. הקודם היה יותר מוצלח.

אוקיי. ואז עכשיו הם בדקו איך אפשר להאריך את, כמו שהבטיחו למר יוסף. ואז גילו שיהודה זימרת, היועץ המשפטי

כי תשמע, החשב המלווה הלך הביתה. הגרעון נסגר. אגב, הייעוץ המשפטי של משרד הפנים פה?

עוברים לתוכנית ב'. עמית הלוי שהוא לא מכיר, לא יודע. מהיום שהוא נבחר הוא מגיע לטבריה. ואני מדבר עם טבריינים ואומרים לי תשמע אופיר, הבן אדם הזה נראה לכאורה מתנהל כמישהו שסוחטים אותו. הוא נכנס עם ראש בקירות. זה לא יכול להיות חוק הזה. מי? חבר הכנסת עמית הלוי.

רגע, הוא היה כמה פעמים בטבריה? שלוש-ארבע. אתה מדבר כאילו אני סוחט אותו. סליחה, אל תפריע

לא, לא, אתה צריך להגיד מי סוחט אותו.

לא, אתה אומר סוחטים אותו. סליחה, אל תפריע לי.

לא להפריע. אנחנו בליכוד ביקשנו שהוא יגיע.

כשאני מחבר את הדברים, עמית הלוי, חבר הכנסת, כיהן כשנתיים תחת שרת התרבות מירי רגב. אוקיי? כשמר אלי סבטי, שהוא הדובר היום של בועז יוסף הם עבדו ביחד שנתיים, 2016-2018. שתו קפה ביחד, ארוחות בוקר, טסו לחו"ל ביחד. זאת אומרת, אני מסתכל על זה, אני אומר אלי סבטי, אחרי שנתיים יצר חברות עם עמית הלוי ויאללה,

הבוס שלי, בועז יוסף שמינה אותי להיות דובר, בבקשה בוא תעזור.

זה קודם כל משהו אחד שאי אפשר להתעלם ממנו,

הנה, אלי סבטי היה דובר שלי ואני עדיין נגד החוק. אז אלי סבטי כרגע דואג לבוס שלו.

עכשיו חשוב שתדעו שההתנהלות מלכתחילה של בועז יוסף הייתה פוליטית. מההתחלה.

אני עדיין בדברים האלה זיהיתי מההתחלה ואני כל הזמן מעלה ידיעות ואני גם משדר לתושבים. בדצמבר האחרון עלו 115 תמונות בדף הפייסבוק של עיריית טבריה של בועז יוסף. בשביל הספורט נכנסתי לראש עיריית קריית שמונה, ראש עיריית נתניה, ראש עיריית אילת. ראשי ערים מעלים שתיים, שלוש, ארבע תמונות. 115 תמונות בדף הפייסבוק. בכל מקום שבועז יוסף, בבקשה חברים, בועז יוסף מקבל חברי כנסת, אתם יודעים שחותמים לו. אתם יודעים שיש לו ספר כמו של בר מצווה שכל מי שמגיע חותם לו כמה, איזה ראש עיר טוב הוא? הם בתור ראש עיר, מציין ראש עיריית טבריה לא יושב ראש ועדה ממונה.

עוד לא סיימתי, ברשותו. תשתדל, בסדר. אבל למה אתה לא מחכה שיבוא היוזם של הצעת החוק?

אני לא יודע עם מי אני מדבר, אבל קודם כל,

חבל על המילים. אני מאמין שתושבי טבריה חכמים ואנחנו נגיד להם כל מה שקורה פה ומה שקורה בכלל ב-30 שנים האחרונות. ותושבי טבריה ייתנו לכם תשובה בקלפי. כל מי שמציע את החוק,

תזכרו את היום ואת השעה. בועז יוסף לא ייבחר להיות ראש עיר, גם אם אתם תעבירו את זה.

אני מבטיח לכם, אוקיי? החוק לא יעבור, אל תדאג.

לא משנה, בבג"ץ ייפול. אם יהיו בחירות בועז יוסף לא ייבחר. מה שממשלת ישראל הייתה פה לעיר טבריה ב-30 שנים האחרונות זה דבר חמור מאוד.

זה בדיוק העניין, אמת. אמת. זה העניין. כן, פשוט אין לי זמן להגיד. אבל חברים, ככל שמדינת ישראל התעצמה והכלכלה שלה התעצמה העיר טבריה דעכה, דעכה. 60% מתושבי טבריה היום יש להם פטור מתשלום ארנונה כזה או אחר. אני לא יודע אם אתם יודעים. בטבריה עדיין דיור ציבורי - - - מה, אתה מדבר על השנים האחרונות? אני מדבר על עכשיו, מצב as is, 60% פטור. איך אפשר אם אתה היית ראש עיר בטבריה, יש לך 2,000 יחידות דיור ציבורי בטבריה, 18,000 יחידות סך הכל. 12% יחידות דיור ציבורי. פטור מארנונה, אין לאנשים האלה כסף.

אתה יודע איזה אוכלוסיית רווחה מוזרמת לטבריה בשנים האחרונות? הכול בהכוונת מכוון. הכול באמצעות ועדת התכנון, הכול באמצעות שר הפנים. הורסים את העיר הזאת. אנחנו נראה את זה לתושבים, ולא משנה מי ייבחר פה. הטוב ביותר ינצח. מדינת ישראל, ככל שהיא התעצמה הרסה את טבריה, קרעה אותה, דרדרה אותה. התושבים הפעם יגידו את דברם בקלפי. אנחנו נסביר את כל הטריקים והשטיקים, אם תרצו גם אנחנו נבוא, נעשה לכבודכם הרצאה מה קרה פה, מדיניות נאו-ליברלית. אני אשמח. מה זה תמ"א 31, מה זה תמ"א 35, מה זה ערי מטרופולין. בתחילת שנות ה-90 העברתם את כל הכלכלה לחיפה, לבאר שבע,

תל אביב. השארתם פה עיר, אתם יודעים,

הבן שלי עכשיו בנח"ל, שבוע לא דיברתי איתו, הוא בשטח. לפני חודשיים אני יושב איתו בשולחן שישי. 'אבא, אני לא נשאר בטבריה אחרי הצבא'.

אני לא נשארת בטבריה אחרי צבא'. התאומים שלי, בני 14. למה אני מביא ילדים לעולם,

טבריה היא טרגדיה לאומית. למה אני משקיע בילדים שלי? המדינה גמרה את העיר הזאת. זה בדיוק מה שאתה אומר. בגיל 14 הבן שלי והבת שלי אומרים לי אנחנו לא נישאר בטבריה. בשביל מה? בשביל שאריה דרעי וביבי נתניהו סגרו ביניהם? גם הפקירו, גם רמסו אתכם וגם עושים עליכם דין. זה מה שקורה כאן. זה עיר ליכודית. ביום שבנימין נתניהו צולם ברכבת אומר 'טבריה נמחקה', הבנתי שהוא נתן אותה לאריה דרעי. אבל תושבים לא פראיירים. טבריה היא בת 2,000 שנה, היא הייתה פה לפני ביבי ולפני אריה דרעי והיא תישאר פה גם הרבה אחריהם. תודה רבה. חזק וברוך.

חבל שלא על זה הדיון, על ההפקרות של החצי שנה. חצי דקה, 20 שניות, ברשותך. חבל שמציע החוק לא פה. חבל, באמת. נכון. אגב,

אדוני יושב הראש, צפצף על מה שאמרת לו.

לא שמתי לב. אנחנו שמים לב, כי כבודך חשוב לנו.

השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס בשבתו כמבקר המדינה חקר ועדות ממונות מ-2005 עד 2007. וב-2008 יצא דוח מבקר מדינה לכל מה שקשור למינוי ממונה מחוז. מינוי ממונה מחוזות. אני יכול להקריא לכם משהו קצר: "בעת הביקורת הועלו טענות כי מינוי ממונים על מחוזות לתפקיד יושב ראש ועדת קרואה ברשויות מקומיות כרוך בבעייתיות, שכן מינויים כאלה עלולים לכרסם באמון הציבור באשר הם יוצרים מראית עין שבעלי התפקידים הבכירים תרמו לפיזור מועצת הרשות". בועז יוסף עזר לחברי המועצה להדיח את רון קובי. אני יודע. אני נסעתי עם חבר מועצת ירושלים הוא אמר לי בועז אמר לנו ככה וככה. כן? אני לא הולך להיות מליץ יושר שלו. הוא גם כן על הסטייל, הוא גם כן הביא ועדה ממונה. הוא גם כן אשם, כן? אבל תבינו שכל מה שעושים פה זה שקר אחד גדול. אתם מתעלמים מדוח מבקר מדינה, מהשופט מיכה לינדנשטראוס. תבקשו ממנו סליחה. שלוש שנים ישב על זה. ישב המחוקק ב-2008, בהתאם לדוח הזה שעלה וחוקק חוקים ואמר חבר'ה, לא יכול להיות. אתם למעשה ממנים ראש עיר. אתה יודע מה אתה עושה? אתה ממנה ראש עיר. אתה לא ממנה ראש ועדה ממונה.

אתה אומר אני, אז למה בחירות? למה ראש עיר?

אתה מדבר, תקשיב רגע. סליחה, אני מדבר מדם ליבי, מחילה, בסדר? מה השם שלך?

אני אופיר נחמני.

לקחת לי את המילים מהפה. אתה מדבר מדם ליבך. אני לא יכול להתייחס לכל דבר שהוא שמועה או לא שמועה. הכול אמת, שלושה סימני קריאה. צריך לבאר את זה פה. דקה אבל, עם כל הכבוד. מה אמרתי?

את מפריעה לי. זה מה שאמרת. אין מנחה לאירוע. יש יושב ראש וחברים, חברי כנסת וזה בסדר. אני גם חושב שהדברים שאמרת כללית לגבי ההתנהלות של טבריה בפרספקטיבה רחבה של הרבה מאוד זמן. דווקא,

התרשמות שלי הייתה שחל שיפור גדול בעיר. בלי קשר כרגע. רגע, רגע, דקה, לתת לי. מדרכות וכבישים. הייתי יומיים. מדרכות, כבישים וכיכרות, כן. אני מגיע גם מעיר שלצערי הרב היה בה ועדה קרואה לפני שאני הייתי נבחר ציבור. הייתי פקיד בעירייה וכו'. הוא התמודד יושב הראש? אני מכיר, רגע, דקה. אני מכיר את ההרגשה הזאת, אני מכיר את ההרגשה של העיר. אני רק אומר באמת, זה אני יכול להצטרף כן למה שאמרה נעמה. רק היא מכוונת את זה למקום מסוים, אבל זה מכוון להרבה אנשים.

יו"ר הוועדה, מה שאמר אופיר עכשיו. שנייה, אבל תני לי, אבל תני לי לסיים. יו"ר הוועדה הקרואה תכנן את הדבר הזה. זה בדיוק מה שאני אומרת.

התכנון המקדים הזה. לא יכול להיות שאני באמצע לדבר ואת מפריעה לי. לא יכול להיות.

אין לזה גם הצדקה. אני אגיד את ההערה אחר כך. תודה. ואני בא ואומר דבר אחד, וזה מפריע וזה חבל שאת עושה את זה. אני בא ואומר דבר אחד: אני חושב בהחלט שלעיר טבריה מגיע ניהול טוב וניהול מקצועי ויש לה פוטנציאל מטורף. אגב, זו לא העיר היחידה. אני לא רוצה להגיד עוד, לעשות, אין פה ניצול של הדבר הזה. אני חושב ששומה על כולנו לעזור בעניין הזה. וזה לא ממשלה אחת שעשתה או לא עשתה. הרבה ממשלות לא עשו אולי מספיק בפוטנציאל הזה. ואני לא אוהב את זה שתמיד זורקים את זה על שם של מישהו כזה או אחר. על מי שהיה מרבית הזמן ראש ממשלה. את מפריעה לי שוב.

ופשוט, תאמיני לי, החברים שלך גם אוהבים להתפרץ באמצע. אבל הם יודעים - - - כבוד יו"ר,

יש גם הערות ביניים. לא, לא, סליחה, עם כל הכבוד. יש לנו פה איזה שהן הבנות גם בינינו איך לא מפריעים אחד לשני עד כמה שאפשר. אז בואי תשמרי את זה, תכבדי את זה לפחות. מה קרה? אני באתי נגדך? אני אומר את דעתי. חלילה, לא אמרתי נגדי.

רק דעתך? זה ד-מו-קרטיה? לא בדיוק. ולכן אני אומר, ואני אומר את זה כל פעם כשאני חוזר מטבריה במשך שנים רבות. שיש לה פוטנציאל אדיר.

רגע, דקה. ולכן אני אומר,

הסוגייה שנמצאת כן היא הצעת חוק, שזו סוגיה אחת. הסוגייה שמעניינת אתכם זה מה יקרה בעיר שלכם, כל אחד מהמבט שלו. כי יש כאלה שגם רואים שיכול להיות שפעולה שנעשתה על ידי הממשלה בתקופות האחרונות כן הביאה לאיזה שהיא הבראה, המראה או התחלה, אני לא נכנס כרגע לדברים האלה. ולכן אני אומר, אני מגיב לזה באופן כללי, אבל אני בהחלט מרגיש את ההרגשה שלכם. יש פה על הכף גם את הזכות לבחור, גם את הזכות להיבחר. ובסוף, מה שהכי חשוב זה מה יהיה טובת תושבי העיר טבריה, כתוצאה מהחקיקה הזאת, שמשליכה עליהם. ולכן הדיון הזה הוא חושב וצריך לשמוע את האנשים, לשמוע גם אותך, ושמענו בקשב רב.

תודה, ממש בקצרה, ממש, מבטיחה. מה שאופיר תיאר כאן זה מתחבר לחשש הראשוני שלי שהבעתי אותו בדברי הפתיחה שיהיה פה תכנון מוקדם. איני יודעת אם זה נכון. אבל אם אכן יש התערבות מקדימה לכינונה של הוועדה הקרואה, כמו שאתם מציגים, וכדאי אולי לבאר את זה פה בוועדה. להביא לפירוק המועצה. ובאמת הדבר המוקדם הזה של הבנה שאני אהיה המשכי אחר כך זה בדיוק החשש שאמרתי. שזה לא קשור לאם הוא ראש עיר טוב או לא. קנוניה, קנוניה. תודה גם לך. אני בדיוק רוצה לתת לך את רשות הדיבור, אבל אתה הפרעת לי, אז אני אתן לך את רשות הדיבור. בבקשה.

אני נותן לך מחמאה על הניהול היפה של הישיבה הזאת ועל נועם הליכותיך. אם הוא נותן לך מחמאה המצב שלך באמת לא טוב.

הליכותיך. תודה. צריך לנעול את הישיבה הזאת בשיא. ספרתי בערך 950 פעם אמרו את המילה 'טבריה' בוועדה הזאת היום. אבל זה לא פרסונלי.

לפני שאנחנו מתחילים, קודם כל תודה רבה ליוזם החוק עמית הלוי שהואיל בטובו להיות פה כשאנחנו מדבר, כשאני מדבר בכל זאת. תודה. הוא בא גם בשביל אחרים. אני גם רוצה לשאול אותך שאלה אדוני. שמעתי אותך אומר בכמה פעמים בכמה אירועים שאתה גם ראית שהיו סקרים ובועז יוסף מוביל בסקרים וזה נתן לך הרגשה טובה שכן צריך לחוקק את החוק הזה, כי זה בעד התושבים. וגם כשהיו עצומות.

מעניין אותי לשמוע איפה ראית את הדבר הזה? אם תוכל לענות לי על זה. בסיור ארכיאולוגי. זה למטה שם, בחפירות. למה אתה לא עונה? תקשיב. זאת שאלה מעניינת. אני מאוד מבקש, די. היה לך קשה בלי עמית, הנה עמית חזר ואתה ממשיך הלאה? חבר הכנסת הלוי, אני אשמח מאוד אם תענה לי על השאלה הזאת.

ואני חוזר ואומר, אני גם ציינתי את זה בתשובה לחבר הכנסת גדעון סער. שפנו אליי פעמיים מהמטה של אחת המועמדות ואמרו לי פעמיים, הראשון אמר 70%, השני אמר 75% שאם החוק הזה יחזור למתכונתו עד 2008, את זה ציינתי.

שתושבי טבריה או כל רשות אחרת שיש בה מועצה ממונה יוכלו לבחור כאוות נפשם הרי שהמועמד הקיים שמכהן כיום יזכה ב-70% או 75% מהקולות. עניתי להם, זה מה שאמרתי. אם אתה מתכוון זה לזה, זו הפעם היחידה שאני זוכר, זה מה שציינתי. אמרתי 'ישמעו אוזניכם מה שפיכם מדבר'.

אם אתם טוענים שתושבי רשות מסוימת, 75% מהם, 70% מהם, רוצים אדם מסוים,

פה יעקב אשר ימנע מהם? נאור שירי ימנע מהם? אתה ראית את הסקר? אבל זו הסטטיסטיקה, מה זאת אומרת? לא אמרתי סקר. אמרתי שפנו אליי. סטטיסטיקה של 70%. היא מועמדת, כן, אה. איזה מועמדת? אני המועמדת היחידה. אף אחד לא פנה אליך מטעמי.

איזה מועמדת פנתה אליך? אין עוד מועמדת. אני המועמדת היחידה. יש רק מועמדת אחת והיא כאן אני חושב.

את פנית אליו? מה פתאום. נו, באמת. אתה מבין שזה חלק מזכות הדיבור שלך? כן, אני אמשיך בבקשה. אין לי בעיה לומר לשני מי זה. אבל אני לא רוצה. אין דבר כזה. חבר הכנסת עמית הלוי, אתה לא דובר אמת. אין דבר כזה. אין דבר כזה.

אדוני יושב הראש, שנייה, היה פה מקרה עכשיו שיש מועמדת אחת. אומר, לא, אומר מגיש הצעת החוק. אל תיקח, תבקש ממני, מאלה שיש להם מידע. אומר שפנו אליו מהמטה.

עכשיו, היא מכחישה. יש לי חשש כבד לאמיתות הדבר. בוא אני אסביר לך משהו, עוד לא פתחתי מטה אפילו. איך פנו אליך מהמטה? אפשר, ברשותכם? אני עדיין רוצה להמשיך עם המחמאות. גברתי, אני מבקש לא להפריע לדובר. לא להפריע לדובר.

ואם אפשר בלי שאלות. תגיד את שלך. אין בעיה, אין בעיה.

הציג פה מצג חבר הכנסת עמית הלוי שלא יודעים מה התאריך של הבחירות, מתי. אני מזכיר פה לכולם, בכל פעם שהכנסת מתפזרת או בכל פעם שעושים בחירות מיוחדות לרשות מסוימת כי מישהו נפטר לא עלינו, כי היה בלגן תמיד 90 יום. אבל מה לעשות? תיכנסו למשרד אתר הפנים, יש מה שנקרא גזירה ראשונה של פנקס מרשם התושבים שהולכים להצביע, 150 יום. אז איך אתה אומר לכולם פה, מצייר את זה, 150 יום. שליפה של פנקס הבוחרים. וזה למעשה כולם יודעים את זה. כולם יודעים את זה. זה היום שבו מתחיל המרוץ האמיתי. זו יריית הפתיחה. עומדים על המרתון ומשרד הפנים, "בום" לוחץ. אני רק אתקן אותך, שלא תהיה תקלה תחת ידך. יש תאריכים מסוימים אחרים לגבי מתי צריך לצאת לחל"ת, מתי צריך זה.

תודה על ההרמה להנחתה, תודה רבה כבודו. כי אז אנחנו נכנסים למה שנקרא לאג'נדה של משרד הפנים. אז אנחנו רואים שב-2.8 עובד ברשות מקומית הרוצה להתמודד לראשות הרשות חייב להתפטר.

אני ביני לבין עצמי לפני שעתיים וחצי שמעתי פה את עמית הלוי אומר בואו נחשוב, אולי ניתן לו 60 יום.

גם את הצינון לפי החוק אתה רוצה לקצר לו. מה-2 באוגוסט שהוא יהיה בספטמבר. לא אמרתי 60 יום. לא, 2 ביוני רון. אמרתי שאפשר לחשוב על צינון מסוים, לא אמרתי. אבל בחוק יש צינון.

הוא עובד רשות. למנכ"לים שנתיים. סליחה, פה אני מתקן אותך כי יש לדברים משמעות משפטית. זה לא צינון. זה התפטרות על פי חוק. זה סוג של צינון. אז אני חושב שכולם כדאי שיידעו את זה. אתה בעד החוק הזה אם יש 90 יום צינון?

אני בעד החוק הזה אם הוא יהיה במערכת הבחירות הבאה, בהחלט. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, כי אני חושב שזה גם הגיע אליך. אני ביקשתי, הגשתי ליועמ"שית של הממשלה לפתוח בחקירה פלילית על מה שקורה בכל הדבר הזה. ואני חושב שאתה, כשאתה מגיע לטבריה ואתה מדבר עם חבר מרכז ליכוד, שמינו אותו, הקפיצו אותו להיות מנכ"ל עיריית טבריה. בסך הכול היה סגן מנהל אגף. חבר של, אח שלך ציון פניאן. וכשאני רואה פה את חברי סניף הליכוד בטבריה באים לפה ומרימים את היד, משבחים את הצעת החוק הזאת מה נותר לנו? זה מה שנקרא 'אלא אבינו שבשמיים'. 'לא אבינו שבשמיים'. בדיוק, הוצאת לי את המילים מהפה. אין עליך, אין עליך. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, חשוב מאוד, כמו שספרתי שהיו פה כל כך הרבה פעמים את המילה 'טבריה', שמעתי שגם כבודו אמר את המילה 'בועז יוסף' ואדוני אמר את 'בועז יוסף' וכולם פה אמרו 'בועז יוסף, בועז יוסף'. רוחו נמצאת פה, והוא לא נמצא פה. אז קודם כל, חבל שהוא לא נמצא פה. אני מבין שהוא מתחמק, כי הוא מפחד להגיד אחת,

אבל רבותיי, זה פרסונלי, אנחנו מדברים עליו כאן. בשולחן הזה מדברים על בועז יוסף. תודה רבה. רגע, לא סיימתי בבקשה. כן, תתקדם לסיום. אנחנו לא, אין פחד מזה שבועז יוסף יתמודד, זה ממש לא האישיו. יש פחד על הדמוקרטיה. פה זה ועדת הפנים ולהגנת הדמוקרטיה המוניציפלית או שזה ועדת הפנים? אנחנו רוצים לחיות במקום שאנחנו מגדלים בו את הילדים שלנו, את הבנים שלנו, שולחים אותם ליחידות קרביות, להיות לוחמים. ולדעת שיש פה אנשים בבית בזה שנקרא כנסת ישראל, שדואגים לשמור על הדמוקרטיה בעוצמה. לא ברפיון, בעוצמה. וכשאנחנו יודעים שבאים ועושים פה הנחות כאלה, שלא מפחידות אותנו, דרך אגב, אז אנחנו גם מפחדים שיעשו הנחות הרבה יותר גרועות. תודה רבה.

עו"ד פיני רובי. שלום לכולם. שמי פנחס רובין, בעוונותיי אני עורך דין. ובעוונותיי, כשנסענו לירושלים, יחד עם המתמחה שלי, שנמצאת כאן - - - את מי אדוני מייצג? אני מייצג את אחד מתושבי טבריה שביקש את התערבותי המשפטית כדי להסביר את המצב המשפטי. רגע, את מי?

שמו טרבלסי. אבל תגיד, איך טרבלסי? אני ראיתי אותך בהפגנות בבלפור. ראיתי אותך בהפגנות.

איך זה יכול להיות? אתה מפגין נגד הרפורמה ואתה בא לפה? כאילו אתה לא מסתכל, לא סופר אותי כאילו אני לא קיים? לא, אני סופר אותך. אני מופתע. אחרי כאלה מחמאות אתה פתאום לא סופר אותי? לא להפריע.

דאגתי שלא יפריעו לך. מיצית את כל מה שרצית לומר כרגע. אז אני מבקש לכבד, הוא אומר את הדברים. אפרופו מחמאות ואפרופו עוונותיי, אז בדרכי לירושלים סיפרתי למתחמה שלי, חן שמה, שיושבת פה, אולי כבר איננה פה, אינני יודע, שהדיון תדעי לך עלול להידרדר למחוזות לא מוכרים. אולי פחות תרבותיים. והתבדיתי מאוד

אז שאפו לכולם. ברוך הבא לוועדת הפנים והגנת הסביבה. עוד מחמאות קיבלת היום. נכון, מגיע לו. יש לי ניסיון עשיר בוועדות הכנסת. אני לא יודע איך אפשר לקחת את זה מפה. יש לי ניסיון עשיר בוועדות הכנסת, עשרות בשנים, בתור משתתף, לא בתור חבר כנסת. וזה היה מפגן יפה של תכנים. אתה יכול מחר להגיע לוועדת חוקה ב-9:00 תראה אולם פה חדר ליד. מבטיח לך שאתה כאילו בפרלמנט אחר. של תכנים ראויים וגם סגנון נאות. ואפרופו תכנים ראויים: הסעיף שמגביל את כהונתו של יושב ראש ועדה קרואה להיבחר בבחירות הוא סעיף שיש לו טעמים סבירים. יהיו גם כאלה מכם שיאמרו טעמים נכונים ואולי גם טובים, כדי לאזן את הסיטואציה המיוחדת, הפוזיציה המיוחדת של יושב ראש ועדה קרואה. השאלה היא האם הטעמים הטובים האלה הם מספיק טובים כדי להתעמת עם זכות הבחירה. זכות הבחירה, מעבר להיותה זכות חשובה מאוד במשפט הישראלי, הזכות להיבחר והזכות לבחור, היא גם קשובה במובנה של תרופת - - -. ואם אני רוצה לשאול את מילותיו של חבר הכנסת גדעון סער, שאמר קודם לכן אני לא רוצה לקחת את מה שמגיע ליושב ראש הוועדה הקרואה דה היום, וכנראה הוא התכוון להרבה מעלות. אני רוצה להסביר שאם מסתכלים על העימות הזה בין הזכות לבחור ולהיבחר לבין הטעמים האחרים, הטובים בעיניי, אתה לא לוקח ממנו, אתה לוקח מהעיר. חבר הכנסת סער.

אני הבנתי. אני רוצה לשאול אותו כמשפטן, כיוון שהוא פנה אליי.

שעם תחולה מיידית החוק יעמוד בביקורת שיפוטית? אני רוצה לדעת. רגע, אבל דקה. גדעון, אני אתן לך לשאול, תאמין לי. הוא יגיע לזה גם כן, אני מתאר לעצמי. זאת עיקר המטרה שלי, אני מדבר על זה.

אבל רגע, אז אני רק רוצה לסיים. אתם חייבים להבין שיש פנים לכאן ולכאן. כמובן שאתם שתבונתכם בסוף תצביעו ותכריעו, קטונתי. אבל זה בוודאי לא שחור ולבן. הזכות לבחור והזכות לתת לעיר את טובתה של העיר בנבחר הטוב ביותר זה לא ערך שאפשר להתעלם ממנו כלאחר יד, על ידי כל מיני סיסמאות. מי אמר מה זה הטוב ביותר? חברים, מה קרה?

לזה תוסיפו עוד שני אלמנטים, אחד מהם מוכר לכם, אחד מהם פחות מוכר: 50 שנה חיינו כולנו עם חוק שאין בו את המגבלה הזאת על ועדה קרואה. עד 2008 זה לא היה. והחוק היה נראה לכולנו חוק ראוי וסביר. 50 שנה זה לא לגמרי מדויק, כיוון שבשנת 1999 הייתה יוזמה של אופיר פינס, שאתם כולכם מכירים אותו מהשלטון המקומי. הוא רצה לעשות את אותו שינוי של אותה פסקה שעליה אתם דנים היום. דרכו לא צלחה. הניסיון שלו כשל. מי שהביע את העמדה הנוגדת היה בזמנו חבר הכנסת צבי הנדל והיוזמה של החקיקה של 1999 לא צלחה. ללמדכם שאפשר גם לחשוב אחרת. אז 50 שנה היה החוק כפי שהיה וב-2008 הוא שונה. ואני אומר, מטעמים סבירים. אבל לא בהכרח שהטעמים הסבירים האלה הם טעמים מנצחים, כשהם מתמודדים עם זכות הבחירה שהיא זכות יסוד או זכות חשובה או זכות מכוננת וכל מיני ביטויים אחרים ונוספים. ואני רוצה להגיע למה שרציתי להגיד ולשמו גם הגעתי לפה. כיוון שזאת הייתה חוות הדעת היחידה שנתתי ואני רוצה להסביר את זה לכל השומעים אותי. כולל בייחוד משפטני הוועדה. השאלה אם תיקון החקיקה הזה, שמחזיר עטרה או היעדר עטרה ליושנה, האם תיקון כזה יעמוד בבדיקות משפטית אם תהיה עתירה נגדו בבג"ץ.

ואומרים לי שתהיה. ועל כך יש לי תשובה שאותה גם כתבתי בפניכם, כדי לא רק לומר דברים בעלמה. התשובה היא חיובית. אני חושב שהיא תעמוד במבחני הביקורת השיפוטית ותיקון חקיקה כזה יהיה חוקתי. בנוגע לשתי הטענות העיקריות? גם הפרסונלי וגם כאילו שהתחיל המשחק, איך אתם קוראים לזה? אבל גדעון, בייחוד לך, ואני מאוד מעריך אותך. לא שאת האחרים אני לא מעריך, אבל אני פחות מכיר את פועלם ואת פועלך. זה אחוות משפטנים. נכון, אחוות משפטנים גם כן. אני מכיר את זה, לצערי הרב. כדי שזה לא יעמוד במבחן הביקורת השיפוטית החוקתית, זה קודם כל חייב לפגוע בזכויות יסוד. הפוך והפוך בזכויות היסוד המנויות כרשימה סגורה לדאבוני, וכנראה גם לדאבונך, בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. ואתה לא תמצא זכות יסוד שנפגעת כתוצאה ממה שאנחנו מדברים פה עכשיו. יש שם זכויות יסוד אחרות, זכות היסוד כניסה ויציאה מהארץ, כבוד האדם ועוד שורה ארוכה של דברים. כשאתה מתכוונן באופן אנליטי,

כפי שאנחנו נגיע לעתירה, מלכתחילה לא תהיה פגיעה בזכות היסוד. ואם אין פגיעה בזכות היסוד לא ניתן להתערב בשאלת חוקיותו של חוק שאתם תקבלו פה אם תקבלו אותו. זאת נקודת הפתיחה לכך. אני יכול להשיב לדברים האלה? רגע, עוד שנייה אחת ואז תגיב מה שאתה רוצה. אם רק תאפשר לי את זכות התגובה לך. התשובה השנייה, שגם אם זה פוגע בזכות יסוד, מה שאינני מוצא אותה ברשימה הסגורה של זכויות היסוד, אזי צריכים להתקיים עוד שלושה תנאים שאנחנו חייבים לבחון אותם: שזה עונה והולם את ערכי המדינה, שזה תכלית ראויה. ויכול להיות שזה תכלית ראויה. ושזה גם מידתי לעומת הערך החשוב מאוד של זכות הבחירה. אני חושב שגם בזה אנחנו, אתם תדעו להתמודד אם הנושא הזה יגיע לעימות חקיקתי, או סליחה, לעימות חוקתי במסגרת בג"ץ. עוד שתי מילים. לך גדעון עניתי את מה שהייתי חייב לך. אתה תענה לי את מה שאתה חייב לי. אני רוצה לענות לך כבוד יושב הראש על מה שדיברת על חקיקה פרסונלית. ראשית, אני מוכרח להודות, אין לי שום מושג אם מדובר בחקיקה פרסונלית.

לא התעניינתי, לא מכיר את ראש הוועדה קרואה דה היום. אני מניח שאם הוא היה נמצא פה בין הנוכחים, גם אם ראיתי אותו פעם, וראיתי אותו פעם, לא הייתי מזהה אותו. ואולי גם בקושי החלפתי איתו מילים. אז אני לא יודע להגיד לכם על הנושא הפרסונלי, זולת הדבר הבא, מה שאני רוצה לתת לכם את הפרספקטיבה של המשפטן. כבר היו דברים מעולם, שלא לרוחי, אני חייב להודות, שהייתה חקיקה פרסונלית במדינת ישראל. דוגמה מובהקת לכך היא מה שאתם יודעים וקוראים במירכאות "חוק אייזנברג" או "חוק החברה לישראל", כבר הייתה חקיקה פרסונלית. דוגמה אחרת, שאתם המשפטנים הבאתם בניירות העמדה שלכם כשאתם מצטטים מפסק הדין של "איתנית" בג"ץ בבית המשפט העליון, שם אני הופעתי. שם הייתה חקיקה פרסונלית. בית המשפט העליון לא אוהב חקיקה פרסונלית, אבל לא פסל אותה. אני ביקשתי לפסול אותה בהיותה חקיקה פרסונלית. אני ייצגתי את 'איתנית', את הקבוצה של מיקי פדרמן. אמרתי זו חקיקה פרסונלית של איכות הסביבה. בית המשפט לא רווה נחת מקיומה של חקיקה פרסונלית, אבל לא פסל אותה. אז כבר היו דברים מעולם.

גם שם אני התנגדתי לחקיקה פרסונלית. וגם שם, לדאבוני, לא הצלחתי. אז אינני אומר שחקיקה פרסונלית אינה מוקצה מחמת מיאוס. אני רק אומר שכבר היו דברים מעולם וכבר היו חוקים מעולם. ושכבר עמדו במבחן הביקורת השיפוטית, לך גדעון, גם דרך המסננות החוקתיות כפי שאנחנו מכירים אותם ביודיקטורה המשפטית. עד כאן דבריי הקצרים. יכולתי להרחיב עוד הרבה יותר. אבל אתה חייב לנו גילוי נאות. רגע, רגע. טרבלסי הוא השותף של בועז יוסף.

הוא שותף פוליטי שלו. סליחה, אדוני. אדוני, זה לא ילך ככה. הוא שילם או שזה פרו בונו? שילם, אה, טרבלסי שילם? מהמתנ"ס. אני מבקש להקשיב ולכבד, זה הכול. קודם כל, תודה רבה לך. אני אתן כמובן.

כן, לגבי חוות הדעת הכתובה של אדוני. בחוות הדעת הכתובה של אדוני, אדוני לא היה כל כך חד משמעי. אמר ש-"יש ספק אם בית המשפט יתערב, אך קטונתי מלומר", אני מצטט. סליחה, לא שמעתי כלום. אני אומר שיש איזה שהוא פער בין מה שאדוני אמר כאן לבין חוות הדעת הכתובה. אתה רק צריך לכבד את זה שכולם יישמעו פה. חוות דעת חד משמעיות הן בעיותיות מעצם היותן חד משמעיות. המקצוע שלנו הוא לא חד משמעי. אכן, אכן, אבל אדוני פה היה מאוד. כאן היית חד משמעי. הוא אומר כאן היית חד משמעי. בחוות הדעת לא היית. כאן הייתי חד משמעי בדבר אחד שאני רוצה לומר לכם, וגם אותו אני מוכן לסייג. הערכתי היא שחקיקה שכזאת שמחזירה ימים לחקיקת קדם, תעמוד בביקורת בג"ץ. כך אני חושב. אני פשוט לא הספקתי להביא בפניכם את המסה המשפטית כדי לתמוך בין הדברים, כדי לתמוך את הדברים. תכין את זה לבג"ץ.

אבל אני רק צריך להתכבד בכך שאני לא חד משמעי במקום להיות מבוקר על כך. אלה החיים.

קודם כל אני מקבל בברכה את האורחים שלנו. אני רואה אחד שדומה לך, אני לא יודע. רצה שר המשפטים לשעבר בעניינים מקצועיים. אני מבוגר, אבל אני זוכר.

אני מקבל אתכם בברכה, את האורחים שלנו. בבקשה, חבר הכנסת גדעון סער. קודם כל אני רוצה לומר, קצר, קצר. עו"ד פיני רובין הוא מעורכי הדין הטובים והידועים במדינת ישראל. יחד עם זאת, הופעתו פה היא איננה הופעה מה שנקרא בעגה המשפטית, כ- officer of the court. אלא היא כבא כוחו של אדם שאני מניח שיש לו אינטרס מסוים, גם בבחירות בטבריה וגם בבחירת האדם שמכהן היום כראש הוועדה הקרואה.

בסדר, אני רק מציין. עכשיו אני רוצה להגיד כזה דבר: התחולה המיידית משליכה. היא גם משליכה על זכויות, ואני אסביר, זה מאוד פשוט. דמיינו מצב שיש מרתון של קילומטר. באמצע המרתון, עברו 20 ק"מ. האצנים עייפים, לוקחים מישהו מסוים, משנים את הכללים ומציבים אותו אחרי 30 ק"מ לפני קו המטרה.

פגענו בשינוי כללי המשחק באמצע המשחק, פגענו בזכויות של אנשים אחרים.

הזכות להיבחר היא גם הזכות לא רק של מי שיושב כראש ועדה קרואה וקיבל מינוי, אלא גם כמי שיודע היום אני בישורת האחרונה של מערכת הבחירות שכאשר יצאתי אליה היו לה כללים מסוימים. ועכשיו, בדקה, לא בזמן פציעות, אבל נגיד בדקה ה-88, דקה 88 משנים את כללי המשחק. רבותיי, מעבר לזה שזה לא הגון, יש כאן גם פגיעה בזכויות. יש גם דקה 91. זמן פציעות הוא אמר. כן, אבל ממש קצר. כן,

ההנחה שלך שהליך הבחירות כבר החל ואז אנחנו בעיצומו של משחק. הליך הבחירות הפורמלי, הפורמלי טרם החל. גם אם כל מיני ידענים למיניהם יחשבו אחרת. לא על פי הגדרות משרד הפנים.

אבל על פי הגדרות הדין. אדוני יושב הראש, משפט בבקשה. משפט בבקשה, אדוני יושב הראש. אני רוצה לתת גם למועמדת שלכם לדבר. משפט אדוני, לפניה, משפט קצר. משפט, בוא נראה. אני חייב להגיד. אם לא היינו באמצע מערכת בחירות לא היינו רואים פה את כל המועמדים. אם היינו באים, הצעת החוק הזאת הייתה מוגשת לפני שלוש שנים, לפני שנתיים. שנה מספיק, שנה מספיק. לא בטוח. אני לא בטוח. אדוני יושב הראש. כן, משפט? עו"ד פיני רובין המכובד, קטונתי ממה שהוא אומר. אני רק רוצה לומר דבר אחד. במקרה דנן הוא אומר לנו את מי הוא מייצג. האדון שהוא מייצג הוא למעשה היום אדם שקיבל אתנן פוליטי מבועז יוסף. יד ימינו של בועז יוסף. שר החוץ.

הוא היה האיש שתבע את ההדחה שלי יחד עם בועז יוסף.

עומד כאן בן אדם ואומר לכם את זה במלוא ההגינות. הוא יריב פוליטי והוא אומר לכם במלוא ההגינות. בסדר, שמעו את זה. בבקשה גברתי, המועמדת. כן, גם אני יריבה פוליטית. מועמדת נוספת, עו"ד שני אילוז. תודה רבה אדוני יושב הראש. אני לא כאן כעורכת דין ואני לא כאן כמועמדת, למרות שאני כן רוצה לחזק את דבריו של רון. רון מדבר הרבה זמן על תיאוריות קונספירציה.

אז זה לא קונספירציה ואני תומכת בדברים שהוא אומר.

הערה אחת לפני שאני אומר את דבריי, ואני אומר את זה מאוד בקצרה. לא, בסדר, קחי את הזמן שלך, מה שקיבלו אחרים.

חבריי, חברי הכנסת, אני במרוץ הזה למעלה משנתיים. אני הוצאתי למעלה מ-200,000 שקלים. אז לבוא ולומר שאנחנו עדיין לא התחלנו בקמפיין הפוליטי זה לא נכון. אבל כולם פה דיברו על החוק ועל הדמוקרטיה ועל כך שלא משנים את כללי המשחק כתוך כדי משחק. אבל אני אדבר כאשת ליכוד. כי יושבים פה, הם לא כאן, שני חברי מרכז ליכוד,

הם לא מייצגים את סניף הליכוד בטבריה ובכלל לא את אנשי הליכוד. אנחנו אנשי ליכוד, אנחנו תומכים בדמוקרטיה. ואנחנו מתביישים בתנועה הליברלית, החמה והמחבקת שממנה באנו. שתמיד שמרנו אחד על השני. אני מבית אב מצביעה ליכוד. ואני היום מרגישה שתקעו לי סכין בגב וסובבו. אני אמרתי את זה בדיון בוועדת הכנסת ואני אגיד את זה כבר כאן. 10 שנים אני יושבת באולפנים ואני מדברת על התנועה הליברלית. על הליכוד ועל הדמוקרטיה. והיום אני מרגישה שהתנועה שלי בעצם בוגדת בי. אבל אני פה לא רק בשמי, אלא גם בשמם של תושבי השכונות המוזנחות. השכונות שנראות כאילו הזמן עצר מלכת. סליחה, הוא לא עצר מלכת. כי בשנות ה-90 העיר הייתה נראית הרבה יותר טוב ממה שהיא נראית היום. בשנות ה-90 כילדה אני זוכרת שהתקינו ספסלי עץ. היו מדרכות חדשות, שולחנות בטון. 30 שנה, 40 שנה עוד מעט עברו, והכל נהרס והעיר נראית כחורבה. השכונות מלוכלכות ומוזנחות. איכות חיים זה מושג שלא מכירים בטבריה. בשנות ה-90 גם היו מסעדות שוקקות בטיילת. היו בתי קפה ומלונות. היה לתושבים לאן ללכת, היה לנוער לאן לצאת. הייתה תרבות, היה פנאי, היה חינוך. היום גם את זה אין. משקיעים כבר לא מגיעים לטבריה. כל חנות שנייה ברחוב הגליל סגורה. אין תעסוקה ואין פרנסה. התושבים שלנו בטבריה הפכו שקופים. טבריה הוזנחה והופקרה, ואני אומרת את זה, כאשת ליכוד. על ידיכם, על ידי הממשלה, על ידי הליכוד. העיר הכי יפה בארץ, שאמורה להיות המוקד התיירותי פנינת הכנרת, הפכה להיות העיר הכי מוזנחת בארץ.

חברי הכנסת של הליכוד, הזנחתם את התושבים שבזכותם אתם נשארים פה. הם בוחרים בכם שוב ושוב, ואתם הליכוד, אני מפנה אליכם אצבע מאשימה. אתם בגדתם בהם ואנחנו נבוא אתכם חשבון. עמית הלוי, אני באופן אישי אדאג, ואנחנו נבוא אתכם חשבון על זה שאתם לא משחררים את העיר לבחירות. ואתם באים ומצדדים ביו"ר הוועדה שמציג לכם מצג שווא. חשבון פרסונלי או חשבון עקרוני תבואי? איזה חשבון תבואי איתי? חשבון בפריימריז, בעברית. למזלנו, התושבים חכמים. הם יהיו חכמים, אל תדאג. בועז יוסף לא ינצח. הנה, תזכור אותי. צלם אותי ותזכור אותי. ואני רוצה לומר לך חבר הכנסת עמית הלוי, כילדה שבאה משיכון ד' מטבריה, כמרוקאית, אתה כותב בחוק שלך "אין הצדקה להטיל מגבלות יתרות על הזכות להיבחר, בעיקר ביחס לאוכלוסייה איכותית ומשכילה שיכולה לתרום רבות". אני לא משכילה? אני לא איכותית? בגלל שאני באה מהשכונה אז אני צריכה פטרון מעליי שהוא כן לתת לו עדיפות על פנינו

סליחה, אני חושבת שזה מזלזל. אתה לא צריך לבוא ולהציל אותנו. תן לנו את הדמוקרטיה, אנחנו יכולים להציל את עצמנו, זה בסדר גמור. בועז יוסף סגר את הגרעון התקציבי והביא תקציבים מהממשלה. אבל אני שואלת אתכם איפה הכסף? שני, הוא לא מכיר אותו, את בועז יוסף.

אני אומרת לכם בשם תושבי טבריה הליכודית, הלוואי, חבר הכנסת עמית הלוי, שבאותה אובססיה שאתה מחוקק את החוק הנוראי הזה, המושחת הזה, היית עובד למען תושבי טבריה. לאשר לה תקציבים, לדאוג לרווחת התושבים, לתיירות ולתעסוקה. טבריה היא פניה של המדינה הזאת. היא הפנים שלנו, היא הפנים שלכם. ולראות ולהתבייש. ותרשו לי לסיים במשפט שאמר פה חבר הכנסת גדעון סער בדיון בוועדת הכנסת. אני שואלת אותך חבר הכנסת עמית הלוי, מה האובססיה שלך לחוק כל כך עקום ומושחת? תודה רבה. אריאל פינקלשטיין, המכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה רבה. אז אנחנו במכון מתנגדים להצעת החוק גם מהסיבות שרובן נדונו פה: שההצעה היא פרסונלית והיא רטרואקטיבית, שינוי כללי המשחק תוך כדי המשחק. אבל אני חוקר שלטון מקומי ואני רוצה להתייחס להצעה דווקא במובן העקרוני, בלי קשר לטבריה. גם אם היא לא תוחל על טבריה, אנחנו עדיין מאוד מאוד מתנגדים. אנחנו חושבים שזו הצעה לא טובה. שנחזור למצב לפני 2008 זו הצעה לא טובה. ובשביל זה קודם כל צריך להבין מה זה ועדה קרואה. ועדה קרואה זה ועדה שמקימים כאשר ההנהגה הפוליטית כשלה מלנהל את העיר ואז מביאים גורם מקצועי חיצוני בשביל שינהל את העיר. וכל הרעיון הוא ועדה שהיא לא פוליטית.

אני רוצה לצטט דברים שאמר ראש הוועדה הקרואה בטבריה, בועז יוסף, לפני שלוש שנים, כשהוא התמנה לתפקיד. הוא אמר "באתי לשירות סדיר של שלוש שנים. לא אתמודד לראשות העיר בהמשך". אני יכול להראות את זה רגע פה לכולם בווידיאו? תן לי שתי שניות.

לא, סליחה, לא. ידידי. תרשה לי לשמור על האחריות שלי בדרך שלי.

כי זה יפגע לי בתפקוד היום יומי ואני אהפוך לאחד שחייב לזה וחייב להוא".

אני לא רוצה להתייחס אם הוא שיקר,

על ראש הגנב בוער הכובע. זה העניין הפרסונלי. אבל הוא צודק, מה שהוא אמר פה זה נכון. אם הוא מגיע והוא ראש ועדה שהוא אמור להיות מקצועי והוא מה שהוא אמר, שזה יפגע לו בתפקוד. כי הוועדה אמורה להיות מקצועית. ההנהגה הפוליטית כשלה וזה יפגע לו בתפקוד. עכשיו, גם מה שמעניין שהוא דאג להגיד את זה. כי הוא הבין שאם הוא רוצה שיתוף פעולה של כל השחקנים, גם של האופוזיציה, אז הוא צריך להגיד את זה. ולכן זה אומר שהוא ראש ועדה קרואה, זה נכון שהוא יהיה אדם שהוא לא פוליטי.

ההצעה של עמית הלוי, שהוא הציע חבר הכנסת עמית הלוי, לשיפור, אני חושב שהיא רק מרעה. זאת אומרת, מה אמר פה חבר הכנסת הלוי? שניצור מדדים של משרד הפנים שבהם כדי ליצור תמריץ לראש הוועדה שהוא יוכל להיבחר. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שכל תפקיד הוועדה הקרואה אנחנו יוצרים להם תמריצים להיבחר. אנחנו הופכים אותו לאדם פוליטי. ובעיניי זו בדיוק הבעיה. אבל מה רע בזה? הבעיה זה הפעילות. הבעיה שלך זה עם הפעילות. אין לך בעיה עם אנשים פוליטיים. הבעיה שלך שהעיר לא תתקדם כיוון שהוא ישקול אינטרסים לא אינטרסים מקצועיים. אם הוא הבריא את העיר, הביא כסף מהממשלה,

כל מה ששמענו פה, כל מה ששמענו פה מאנשי טבריה על זה שראש המועצה, הוא עשה ככה שלוש שנים, הכול עניין של אינטרסים, זה רק מלמד כמה הדבר בעייתי. כי בעצם יבוא ראש ועדה קרואה, כל הזמן יחשדו בו, גם אם הוא אדם שלא רוצה להתמודד פוליטית כל הזמן יחשדו בו.

לגבי כל העניין שהוזכר שאין כמעט ועדות קרואות. זה לפני, בשנת 2008 היה הרבה מאוד ועדות קרואות. משרד הפנים שינה מדיניות, זה יכול לחזור. יש חשש מאוד גדול היום. כמה היה מקום המדינה כמה היה? היו 24 ב-2008. רוב הוועדות היו בעשור הראשון של שנות האלפיים. יכולה הממשלה, וכרגע הממשלה הזאת הולכת בכיוון של השתלטות על השלטון המקומי בהרבה מאוד מובנים. ויכולה, זה עולה חשש בשלטון המקומי שינסו גם לעלות יותר ועדות קרואות. ואם תיצור תמריץ פוליטי שראש הוועדה יוכל להיבחר, אז זה גם יהיה תמריץ פוליטי למנות ראשי ועדות קרואות.

משפט אחרון. שני דברים לסיום: עניין של תקופת הצינון הוא עוד יותר בעייתי. כי מינינו ראש ועדה קרואה לשנתיים שלוש. ואז תהיה לו תקופת צינון של איזה חצי שנה, שנה ועוד פעם יתחלף ראש עיר ועוד פעם יתחלף ראש עיר. זה דבר בעייתי. לגבי הזכות להיבחר: יש הרבה הגבלות על הזכות להיבחר. אני תושב ירושלים, אני גם לא יכול להיבחר לטבריה והם גם לא יכולים לבחור אותי. וגם בזכות לבחור, הם לא יכולים לבחור אותי.

גם אתה בהצעה שלך, חבר הכנסת הלוי, אמרת שראש עיר שלא עומד במדדים לא יוכלו לבחור אותו. אבל אם אנשי טבריה כל כך רוצים אותו, אז למה לא יכולים לבחור אותו? אז מה, הוא לא עומד במדדים?

כי אנחנו קובעים יש תכליות מסוימות שבגינן אנחנו מבינים - - - לכן בעיניי גם בלי השיפור הזה, ההכרעה צריכה להיות כמו שאמר פה עו"ד רובין, לטובת הדמוקרטיה. ואין שום הגבלה על הבן אדם הזה לרוץ לראשות המועצה ולבחור בו. אם הוא רוצה שלא ילך להיות ראש ועדה ממונה. ראש ועדה ממונה זה תפקיד מקצועי. ואם הוא רוצה להיבחר שלא יהיה ראש הוועדה הממונה.

השאלה מה היה קורה, סתם, מה היה קורה, סוגיה משפטית מעניינת. אני בסוף אהיה משפטן באיזה שהוא שלב. מה היה קורה אם אחד שנכנס ב-2007 לפני ששונה החוק, והיה ראש מועצה ממונה עד עכשיו, האם גם היית טוען את הטענה הזאת או לא? סתם מעניין. אדם שהיה 20 שנה ראש ועדה ממונה?

זה דבר בעייתי כשלעצמו. אדוני יושב הראש, אם הוא הצליח כל כך כדי להישאר יו"ר ועדה קרואה 20 שנה זה סימן שהוא כושל לחלוטין. כי העיר צריכה להישאר כושלת כדי שיהיה לה יו"ר ועדה קרואה.

אני מצאתי בהיסטוריה מקרה אחד של ראש ועדה קרואה שהתמודד נגד מישהו אחר. ומי שהפסיד לו זה היית אתה.

בעיריית אלעד בשנת 2000. אז אני לא יודע, אולי אתה יודע לספר לנו מה הרגשה להתמודד מול ראש ועדה קרואה שניצח אותך.

אבל מאחר ומדובר בבן אדם שהתמודדתי מולו והוא גם ידיד שלי, אז אני לא אספר את זה. רק תבדוק את כל הסיפור, עם המספרים ואיך זה קרה. ואז תראה שגם אם כביכול הטענה של יתרון זה,

בטח לא אחד שבא ממש דקות ספורות לפני הזמן שאפשר היה. אוקיי. אבל זה היה בשבילי משהו שבנה אותי מאוד לעתיד. מאיר אלמקייס, מתמודד. צהריים טובים. צהריים טובים יו"ר הוועדה,

שמי עורך דין מאיר אלמקייס. אני מתמודד כבר, אני מתכונן כבר להתמודדות הזאת מזה שנה וחצי. לראשות או? לראשות. וכמו שאמרה חברתי, גם אני הוצאתי עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים על הכנה לבחירות האלה. אבל אני רוצה לפתוח במשהו קצת אחר. חבל שחברי מר רובין לא פה. הייתי שואל אותו קודם כל אם הוא מוכן לעשות גילוי נאות ולומר מי משלם את שכרו. כי הוא טען שמר טרבלסי הוא זה שביקש ממנו להגיע לפה. וכידוע מר טרבלסי הוא יו"ר המתנ"ס בטבריה, זאת אומרת שהוא אדם פוליטי. והוא ידוע כיד ימינו של מר בועז יוסף. הוא עושה את זה בהתנדבות. אבל הוא לא הסתיר את זה רובין. אני רציתי רק לדעת מי משלם לו. רובין הוא עורך דין מספיק מכובד שאנחנו לא צריכים להתחיל.

אמרתי, אני יודע שמשלם לו. רק רצינו לדעת מאיפה הוא משלם לו, זאת השאלה. זה לא מדובר בבן אדם - - - אולי מהמתנ"ס, מכספי המתנ"ס. יכול להיות. זה דואלי או שאתם מתמודדים אחד מול השני? לי זה נראה שאתם צמד. אני לא יודע למה. אנחנו מכבדים אחד את השני. אה, מכבדים זה טוב. יפסיק כבודו להפריע. עזרתי, עזרתי. אני רק אומר בגילוי נאות שאני איש ליכוד מזה 30 שנה. חבר סניף 15 שנים. בוא'נה, מה קורה בליכוד? כן. ואף אחד לא יכול ללמד אותי מה זה להיות חרד לעיר. אני אשאל את חברי שדיבר פה ואני מעריך אותו מאוד, מר חרמש. מר בועז יוסף היה גזבר העירייה מספר שנים. עבד בעירייה. למה באותה תקופה היה גרעון כל כך גדול אם הוא היה כזה חזק,

מוכשר? איפה הוא היה אז? אז הוא לא עשה שום דבר למען טבריה. הוא חבר ועדת ביקורת. אני אגיד לך למה, סילקו אותו מהעירייה. סילקו את בועז יוסף מהעירייה. ממתי גזבר קובע מדיניות של ראש העיר? ראש העיר קובע. יכול היה להתפטר אם יש לו גרעון כל כך גדול. אבל בואו נמשיך. פיטרו אותו ב-2004. בועז יוסף פוטר על ידי - - - זו היסטוריה מעניינת.

אז תקבעו פגישה אצל אלקין, הוא ישמח לשמוע. אני רק אומר, אתם מפספסים את האירוע. יש לכם פה ישיבה שאתם צריכים להגיד את הדברים. זה דברים שייכנסו לפרוטוקול. כל הדברים האלה טובים לכל מיני מדורים אחרים. תנצלו את זה לטובת העיר. סליחה, אדוני הצלם, אתה רוצה גם להחליף אותי? דבר על מה אתה חושב. אף אחד לא מפריע לך. אני אמשיך, ברשותך, אדוני. אדוני יושב הראש, אתה הבטחת לנו שהייעוץ המשפטי של הוועדה יגיד את דברו.

אני הולך לסתום להם את הפה, כמו שאני עושה תמיד. תודה. אני מסתכל על השעון.

אני רוצה לומר לחבר הכנסת עמית הלוי, לאחר מה ששמעתי, שהוא לא נפגש, כן נפגש. אני חושב שהוא מיתמם במקרה הטוב. אבל הוא כנראה יודע שעשו עליו סיבוב. עשו עליו סיבוב, כי הבטיחו לו כל מיני דברים כולל הפריימריז. אבל אני אומר שכל המועמדים, יש פה את המועמדים הכי בולטים לטעמי. וכולם הסתמכו על הדבר הזה שבועז יוסף לא מתמודד. לי לפני שלושה חודשים באופן אישי הוא אמר אני לא מתמודד, אין לי כסף להתמודד, אני לא מתכוון להתמודד. ואני לא רוצה להתמודד עם תושבי טבריה. מעניין אותי מה קרה בשלושה חודשים האחרונים. פתאום יש לו כסף?

אני רוצה רק לסיים אדוני. משפט סיום בבקשה. לא להפריע. אני אומר אדוני שאני זה שהגשתי את התלונה בלהב 433. אני יודע מה השחיתות מאחורי החוק הזה. אני לא אגיד פה כדי לא לשבש חס וחלילה את החקירה, אבל מתנהלת כבר חקירה.

ועוד דבר לסיום אדוני. אני, ואני חושב שכל חבריי יסכימו איתי. כולנו מסכימים לתיקון החוק, אבל לא להחיל אותו מעכשיו אלא מהבחירות הבאות. תודה.

מלי טופצ'יאשוילי, בבקשה. אני מלי טופצ'יאשוילי, אני מטעם תנועה ישראלית. אני רוצה להגיד שהחוק הזה בעצם פוגע בהפרדת הרשויות, בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי, שגם ככה הוא חלש, ומדרדר אותו עוד יותר.

החוק הזה יכול להיקרא חוק בועז יוסף לכל דבר ועניין. הצעת החוק הזאת היא כל כך פרסונלית שיש שתי ועדות קרואות במדינת ישראל. במסעדה ובטבריה. היחיד שרוצה להתמודד זה ראש ועדה ממונה בטבריה.

הצעת החוק הזאת מועילה לבן אדם אחד במשך חמש שנים. יותר פרסונלי מזה אין. לא, אי אפשר לדעת אם מישהו ירצה פתאום. יש ועדות ממונות נוספות. יש רק שתי ועדות ממונות בארץ. במסעדה אין בחירות. זו ועדה ממונה ששר הפנים ממנה. רגע, הם לא מאמינים במדינת ישראל במסעדה. אני רוצה להמשיך את דבריי. לעניין חקיקה פרסונלית: אנחנו מדברים פה על הזכות להיבחר כאיזה שהוא עיקרון דמוקרטי. גם חקיקה פרסונלית פוגעת בעקרונות דמוקרטיים. עקרון שלטון החוק הוא עקרון לא פחות חשוב מהזכות להיבחר. עכשיו, בואו נדבר רגע על הזכות להיבחר. זכות חשובה. הזכות להיבחר לא מצטמצמת בחוק רק ליו"ר ועדה ממונה. גם מנכ"ל עירייה לא יכול להיבחר, חלה עליו תקופת צינון. וזו דוגמה אחת מבין כמה דוגמאות.

החוק הזה מדבר רק על יו"ר ועדה ממונה ולא על יתר התפקידים שחלה עליהם תקופת צינון. ההגבלה הייתה רק עליו, אנחנו מסירים את ההגבלה. לא, יש הגבלה על תפקידים נוספים. ההגבלה הזאת, בסעיף הזה. התיקון הזה היה רק התיקון, אנחנו מדברים רק על התיקון שהיה ב-2008. לא מורידים ולא

אבל אם אנחנו מדברים על הזכות להיבחר באופן כללי.

לבחור או להיבחר, הזכות לבחור באופן כללי. יש עוד גורמים שנפגעים מהצעת החוק הזאת. עכשיו, מעבר לזה, בואו נדבר על הזכות להיבחר. הקואליציה הזאת מקדמת הצעת חוק שבעצם מגדילה את תקופת הצינון למי ששירת, לבכירים ששירתו בצבא, לבכירים ששירתו במוסד, לבכירים ששירתו במשטרה. אז אם הזכות לבחור כל כך חשובה לכם, למה אתם לא מורידים את תקופת הצינון לחלוטין לרמטכ"ל שפשט את המדים לאחרונה.

זה דבר אחד בעניין הזכות להיבחר. הדבר האחרון שאני רוצה להתייחס אליו זה בעצם ההבדל, אני רוצה להתייחס לעקרון השוויון. מחקרים מראים שיש יתרון של לבחור מחדש של 70% לראשי רשויות מכהנים.

ראש רשות מכהן היכולת שלו להיבחר מחדש היא 70%. סטטיסטית. ראשי רשויות נבחרים בצורה דמוקרטית. יו"ר ועדה ממונה נבחר על ידי שר הפנים. כלומר, יש פה יתרון מובנה. כל האנשים שיושבים פה שרצים לבחירות בטבריה נפגעים מזה. כלומר, יש פה פגיעה בעקרון השוויון. אני אסכם את הדברים שלי בציטוט מדוח חמור של מבקר המדינה מ-2008. "העברה מכהונה של נבחרי ציבור והחלפתם בפקידים ממונים הם צעדים קיצוניים והצלחתם תלויה בין היתר בכך שהמינוי לא יגרום לניכור ולא יפגע באמון הציבור בשלטון המרכזי ואף בכנות מניעיו של השלטון המרכזי ובענייניות שלהם".

תודה גברתי. יעקב פדידה, אזרח.

עומר מקייס, התנועה לטוהר מידות.

תודה אדוני יושב הראש. הישיבה תסתיים עד 16:00? או שהיא תהיה גם במקביל למליאה?

רק לחלקים המקובלים בדרך כלל. אין כאלה. יש כאלה, אני אזכיר לאדוני. אני רוצה למצות, שאנשים יגידו את דעתם. בבקשה, כן. תודה אדוני יושב הראש. אני אתחיל דווקא בסוף, במה שלא תכננתי. נערך כאן דיון בין חבר הכנסת גדעון סער לעו"ד פיני רובין, בעניין פסקי הדין.

פסק דין גניס שבו בית המשפט העליון ביטל תחולה רטרואקטיבית והשאיר את החוק על קנו. אז אנחנו לא מדברים רק על פסילת חוק. ומצער שאנחנו נמצאים כאן בכנסת ודנים בחוק שיש סיכוי סביר שחברי כנסת, קטונתי, שחברי כנסת מעריכים שהוא ייפסל בבג"ץ. חבל שהגענו לכאן. ואני אגיד ככה: כולם מדברים בשבחה של עיריית טבריה ושל העיר טבריה ורוצים לשמור על כבודה של העיר טבריה. אבל הדרך לשמור על כבודה של העיר טבריה היא לא לנהל את מסע הבחירות לעיר טבריה כאן בוועדת הפנים. צריך לאפשר למועמדים בעיר טבריה להתנהל, ולמערכת הבחירות להתנהל בדיוק כמו שהחוק היה. בלי תיקונים פרסונליים ובלי שינויים תוך כדי משחק. תושבי טבריה יבחרו את מה שטוב לעיר טבריה. ואם הכנסת הזאת רוצה לשנות את מה שהיה ב-2008 נשב כאן, נקיים דיונים ארוכים. אנחנו מתנגדים להצעת החוק, גם למהות. אבל יש טעמים טובים לכאן ולכאן. אפשר לנהל את הדיון הזה עם זמן. לא כשאנחנו יודעים שיש שעון חול שהתהפך, שצריך להספיק להעביר את החוק הזה בזמן בשביל בועז יוסף. לא כשאנחנו מערבבים. פעם אנחנו מדברים על מהות ופעם אנחנו מדברים על מי היה גזבר ומי היה זה. ואני לא מזלזל חלילה בנושא של העיר טבריה. זה ברור לי למה מועמדים נמצאים כאן. אבל זו לא הדרך לנהל דיון. צריך לשחרר את העיר טבריה לנהל מערכת בחירות בלי התערבות פרסונלית. כמו שהיה החוק עד כה. ולהתכנס כאן אם המציע עדיין ירצה להציע את ההצעה, אם נוותר על האלמנט הפרסונלי. ולדון בנושא העקרוני המורכב של יחסי שלטון מקומי ושלטון מרכזי.

אלה הדברים החשובים. ואני אגיד רק עוד דבר אחד. לא יהיה לנו זמן לעשות את הדבר הזה אם אנחנו ניתקע עם העניין הפרסונלי. ובסוף אנחנו נצא עם שתי תקלות: גם בג"ץ לא יאפשר את התחולה הרטרואקטיבית וגם אנחנו לא נצא עם התוצאה הנכונה והאיזונים הנכונים, שאפילו מציע החוק הזכיר. הזכיר צינון מסוים והזכיר דברים נוספים שצריך להכניס לחוק. אין לנו זמן לעשות את זה כשאנחנו עם שעון החול הפרסונלי מרחף מעלינו בשביל בועז יוסף.

תודה רבה. אוקיי.

נכון, קיבלתי רשות דיבור. ביקשתי רק להשלים עוד נקודה אחת.

עו"ד רובין יצא ואז אני לא יכולה להתייחס אליו.

הוא לא יכול לשמוע את הדברים, אבל אני כן רוצה לומר את הדברים לפרוטוקול. האמירות הנחרצות שנאמרו והייעוץ המשפטי לוועדה ככה קצת התחיל לדבר על זה. האמירות הנחרצות שנאמרו ביחס להערכת הסיכונים וסיכויים של הגשת בג"ץ, לו יוגש, כנגד החוק הן הערכות שאנחנו לא שותפים להם. אנחנו לא שותפים לאמירה הנחרצת שמודבר ברשימה, שיש רשימת זכויות סגורה. אנחנו לא שותפים לתפיסה שהצעת החוק הזאת לא פוגעת בזכויות. הוא לא אמר שאתם שותפים לה. לא, אנחנו מבהירים לפרוטוקול. כיוון שאחר כך עוד ייאמר בבג"ץ שהדבר לא - - - מרכז שלטון מקומי, עורכת הדין מירה סלומון. נכון, סליחה, אני מתנצלת שלא הצגתי את עצמי. היא פרסונל פה בוועדה. אני לא יכול לא לתת לה. אם היוזם היה פה במהלך הדיון אז הוא היה שומע אותה קודם, אז היה יודע מי זאת. אני הצגתי כשניתנה לי רשות הדיבור בראשונה. ולכן, אני מתנצלת. אני כן חשוב לי אבל עוד לומר, אנחנו לא שותפים לתפיסה שהרשימה היא רשימה סגורה. אנחנו לא שותפים לתפיסה שהזכות, הפגיעה בזכות לבחור או להיבחר או הפגיעה הנטענת בחוק הזה לא כלולה ברשימה שנמצאת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אנחנו לא שותפים לתפיסה שמדובר במשהו שהוא מידתי או שיעבור את פסקת ההגבלה. אנחנו לא שותפים לדבר ממה שנאמר כאן והיא חשוב להבהיר את זה כיוון שעורך דין דיבר פה בנחרצות. אני קראתי את מכתבכם והבנתי שאתם לא שותפים לאף אחד מהדברים האלה שאמרת עכשיו. אני רואה שחזר אלינו, איך קוראים לך? יעקב פדידה. יעקב פדידה, בבקשה.

אני דייג, א' כל, וכולם פה כרישים. ואני היפר אקטיבי, לא רציתי להגיב לא יפה, אמרתי אני אצא בחוץ, להיות נחמד. שמי יעקב פדידה, אני בן 68, נולדתי בטבריה. ההורים שלי מטבריה. אח של אבא שלי נהרג על שחרור טבריה. זאת אומרת, כל החיים שלנו לא עזבנו. טוב, רע, נשארנו בעיר. מה שרציתי להגיד, אני, כמה זמן דייגים אנחנו? 40 שנה אני דייג. ומעגן הדייג נראה על הפנים. עד שבא בועז.

לא הפרעתי לך. אנחנו לא מכירים. קצת, שעתיים אנחנו - - - הצלחנו עד עכשיו, בואו נשמור את זה ככה. אל תתני לי להתפרץ. רק תעשה גילוי נאות. זה לא הכבוד רק שלכם, לא רק שלי, גם שלכם. גילוי נאות, אל תתני לי להתפרץ. סתם, מי שיפריע לי יכאב לו. סליחה. מה שקורה, ברגע שהגיע בועז שני ראשי ערים עשו משהו לטובת העיר. זוהר עובד, שכשהוא היה בקדנציה נראו דברים. ובועז יוסף, שכרגע רואים את זה. אני סך הכול מבקש תנו לנו, תנו לנו לאזרחים לבחור מי יותר טוב. אני לא אומר, כולם פה חברים שלי. כולם מכירים. תנו צ'אנס לבוחרים, לטבריינים לבחור את הכי טוב. כולם פה אומרים, ואין פה תקנה, שבועז יוסף הוא הטוב ביותר. עשה, עושה. תשתיות, תיירות. מה שאני אוסיף זה רק יכשיל. מהכיס של אבא שלו. סליחה. מה רצית? מהכיס של אבא שלו הוא עושה את זה. מהכיס שלי, לא? אז למה אתה עכשיו מפריע לי? רגע, תגיד לי, רון. אנחנו מכירים גם כן. עזוב, הפכתם את העיר לסניף הליכוד. סליחה.

סליחה, אתה לא יכול לשמוע את זה? בוא תשתוק. אם יכלו לשמוע אותך, כל אחד יכול לשמוע את השני. מה עשינו? בוא נספר לכם. רון קובי ביקש ממני - - - תסתכל אליי ותדבר אלינו.

חצי מיליון - - - אדוני, מכובדי. היית באמצע להסביר את הסברך. אל תיכנס לוויכוחים האלה. הכול זה עניין של טכני סך הכול. לא מתאים, כן מתאים. ואין פה עוררין שבועז יוסף עושה לעיר ועשה לעיר. אז תנו לנו התושבים, סך הכול מה מתבקש? תנו לנו התושבים לבחור את הטוב ביותר. תנו לו צ'אנס להמשיך.

משרד הפנים, בבקשה. שם ותפקיד לפרוטוקול. אתי אברג מיחידת המפקח הארצי על הבחירות. אז הנושא הזה עלה בפני השר כמובן. הוצגו בפניו הדעות השונות, כפי שנאמרו פה, אין צורך שאני אחזור. אני רק אגיד בקצרה מצד אחד הקושי לשנות את הנהלים דווקא בעיתוי הזה. וכמובן מהצד השני, כמו שאמרתם באגף התכנון והאסטרטגיה במשרד הפנים גם חושב את זה. חופש, הזכות לבחור, להיבחר וכו'. השר משאיר את ההחלטה בפני המחוקק, בפני הוועדה. אפשר לדעת מה העמדה של הייעוץ המשפטי של משרד הפנים שהייתה בדיון של יהודה זמרת? היועץ, הלשכה המשפטית אצלנו כן העלו קשיים משפטיים. מאיזה סוג? חשוב לנו לשמוע. וכן השמיעו את זה בפני השר.

חשוב לנו לשמוע. בסדר. אני לא יודעת למה הם לא פה. זה משמעותי. זה מאוד מוזר בעינינו גם שהייעוץ המשפטי של משרד הפנים לא מצא לנכון להופיע לדיון מהסוג הזה. אני חושב שבדיון הבא, מן הסתם לא נצביע עכשיו, חשוב לשמוע את הייעוץ המשפטי. סליחה שאני מפריע בעניין הזה. אבל עמדת הממשלה, העמדה המשפטית של הממשלה מוצגת על ידי נציג היועץ המשפטי לממשלה. היועצת נכון להיום. ונדמה לי שהוא יושב מולי. רגע, רגע, דקה. הוא ידבר. משרד המשפטים ידבר. לא, אני אומר, יש עמדה. מה, ברקוביץ אני לא אתן לדבר?

רק בסופו של דבר עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה. רגע, מה עמדת משרד הפנים?

אבל השאלה וגם ההערה של היועץ המשפטי ושלך היא נכונה.

אני יוצא מנקודת הנחה מוזרה. שאין שוני בין העמדה המשפטית - - - לא, יש הרבה מחלוקות.

אז אני מרשה לעצמי, מאחר ואני מדבר לפרוטוקול. אבל מאחר ושניכם מנחשים, אז למה? בואו, בואו נחיה את המציאות. כן, הקשיים הם בדיוק. רגע, תסיימי. זהו, סיימתי. רק שהקשיים באמת שהועלו על ידי הייעוץ המשפטי אצלנו הם באמת תואמים לייעוץ המשפטי.

אבל חושב שצריך לקרוא לייעוץ המשפטי שלכם שהם צריכים לבוא ולהגיד את דעתם. כי גם יכולים לשאול אותם שאלות ודברים כאלה ואחרים. אני אוסיף שמקובל שדנים בהצעת חוק שבאחריות משרד ממשלתי נציג הייעוץ המשפטי של אותו משרד בוודאי חייב להיות נוכח. בדיון בחוק דומה.

אגב, לאו דווקא בשביל להציג עמדה. גם אם מתעוררות שאלות שקשורות לאופן שבו החוק הקיים מיושם ושאלות אחרות. לפעמים יש דיסוננס בין העמדה של הגורם הפוליטי לבין העמדה של - - - לא, בלי פרשנות עכשיו, גדעון, עזוב, בוא. אבל לעיתים זה קורה. אבל לעיתים זה קורה ויגידו לך שזה קרה גם בתקופות אחרות.

אתה יודע, זה יכול עוד ליפול לי על תקופה שאתה היית ולא נוח לי עם זה.

לא, לא, אין לי שום זיכרון בעניין הזה.

טוב, משרד המשפטים, בבקשה. עמי ברקוביץ, המחלקה למשפט ציבורי חוקתי, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים. קודם כל, מבחינה פורמלית, ועדת השרים לחקיקה החליטה שלא לקבוע עמדת ממשלה ביחס להצעת החוק. ולכן אנחנו מציגים כאן את העמדה המקצועית משפטית, תוך הצגת הקשיים המשמעותיים בעינינו שמעוררת ההצעה. וזאת מטעם היועצת המשפטית לממשלה. מבחינת הקשיים עצמם, וכמו שנאמר גם בדיון, יש להפריד בין ההסדר לגופו, הצעה לבטל את ההסדר הקיים וגם, ובמיוחד ההצעה לבטל אותו בתחולה, זאת אומרת שזה יוצא בצורה של החלה מיידית.

אנחנו חושבים שגם לעיצומה של ההצעה מתעורר קושי.

שאנחנו חושבים שלא נכון יהיה לחזור להסדר הקיים של 2008, לא כל שכן באמצעות אותה תוספת של תחולה מיידית. אבל הדיון אודות הביטול הפרוספקטיבי צריך להיעשות במבט צופה פני עתיד, מה שמקשה מאוד כרגע זה התחולה שלו לאלתר. מבחינת הקשיים בהצעה לעיצומה, אני אקצר, כיוון שבאמת הדברים נאמרו. אבל אנחנו חושבים שהרציונלים שעל יסודם נחקק התיקון ב-2008 היו רציונלים מוצקים. אנחנו חושבים שהם יפים גם עתה ולכן גם המגבלה, כפי שהיא קיימת היום בסעיף 7א(1) משקפת בעינינו לפחות איזון הולם וראוי של האינטרסים והזכויות המתנגשים בהקשר הזה, מבלי שאנחנו מפחיתים מהחשיבות שנודעת לזכות לבחור ולהיבחר גם במישור המקומי. שגם בית המשפט עמד על כך שהיא זכות מאוד חשובה. כן, אבל הייתי רוצה במבט יותר נקודתי. כשאתה לוקח את הזכות לבחור ולהיבחר,

אבל גם הנקודה הרי יש, החוק נותן את דעתו על אנשים נגיד שעבדו בעירייה או גם שהייתה להם השפעה על העירייה ממקום כזה או ממקום אחר. וכן קובע זמן מסוים, שלושה חודשים. לא, אני בא מדבר על העיקרון. אני לא מחווה כרגע שום דעה. אני בא ומסתכל על העיקרון. הרי יכול להיות מצב שבו אנשים היו בתפקידים מסוימים, אפילו חברי כנסת. כמה זמן חבר כנסת? הוא לא צריך להתפטר אפילו.

חבר כנסת באותו יום יכול. לא, רגע, דקה. הוא יכול להיטיב לעיר מסוימת הרבה מאוד ואז הוא בא עם יתרון שהוא היה שם. אתה יודע, אנחנו אוהבים אצלנו לפתוח דברים וזה. את הקשיים אני הבנתי. עכשיו אני מנסה להבין את ההדמיה של זה למקרים אחרים. כי אדם שהיה בתפקיד - - - האם אתה יכול לחדד את המשמעות של התחולה המיידית? כן, אני מיד אגיע לזה. רגע, אבל הוא לא ענה לי תשובה בעניין שלי. אדוני מכוון את העד. כל אחד מכוון. אבל אתה לא יכול לעשות את זה כשאני מכוון אותו למשהו אחר כרגע.

אני לא כיוונתי אותו, אני רק רוצה תשובה, זה הכול. אני כולה באתי לבקש תשובה. ולכן אמרתי, אני הבנתי את מה שהוא אמר לגבי הבעיה של הזמנים, לוח הזמנים, שאתה מחבר את זה לעניין הזה. את הקשיים האלה כבר הבנתי. אני עדיין לא, אבל בסדר.

אז אני אתן לך עוד פעם שהוא יגיד את זה.

אבל אני שאלתי שאלה אחרת. והייתי בטוח שכמשפטן אולי תעזור לי גם להבין את זה. הרי יש בסוף בעלי תפקידים כאלה ואחרים. שאלה טובה. בשביל זה באת וכיוונת אותו לכיוון ההוא. היות והשעה היא 16:00. יש לנו אישור מיושב הראש. אני יודע שיש לכם אישור מיושב הראש, בדקתי אתמול. רק היות ולי אין אישור לא להיות במליאה כרגע אז אני כבר אומר שחבל לי שאתה ממשיך את הדיון הזה דווקא בנקודה של היועץ המשפטי במקביל למליאה. אני רציתי שידברו כולם. אני רוצה לשמוע אותם. רק אני אומר שאני אשמח אם בדיון הבא תאפשר לייעוץ המשפטי בכל זאת להציג את העמדה עבור אלה שלא יכולים להיות פה במקביל. מר אלקין הנכבד. אני גם אמרתי לחבר הכנסת גדעון סער שהיועץ המשפטי יגיד את דעתו, שזה חלק חשוב מאוד מהדיון כאן, בסוף הדברים. לכן היה, היית יכול לחשבן את זה קודם כדי שלא נגלוש למליאה. אז בוא לא נעשה את הדבר הזה. אני אשמח רק שנציג הייעוץ המשפטי גם יתייחס, כיוון שאני גם הצעתי איזונים לנקודה שאתה אומר. ובסוף אתה אומר אתה גם בעד איזונים ואתה בעד הזכות לבחור ולהיבחר ואתה לא רוצה להמעיט בכוחה של הזכות הזאת. אבל אני לא אקבל תשובה על השאלה שלי? לא, בהמשך לשאלה. חוץ מזה שיש תפקידים אחרים שגם הם יכולים להתמודד מחר בבוקר. הרי הצעתי שתי הצעות כאן בתחילת הדיון שבאות להתחקות אחרי הרציונל של אותו תיקון, שללא ספק מצמצם את הזכות לבחור. הרי זה אין לנו ויכוח. ברור שאנחנו פוגעים בזכות לבחור בהגבלה הזאת. כי אתה אומר יש איזונים אחרים. אז הצעתי לזה שני מענים, אני אשמח שתתייחס גם אליהם.

את האיזונים שלך נודע לנו עליהם רק - - - אבל עם כל הכבוד, אני שאלתי קודם. קודם כל, לגבי בעלי תפקידים אחרים. יכול להיות שצריכה להיות שונות בין בעלי תפקידים וזה מה שעושה החוק. למשל למנכ"לים נקבע הסדר מיוחד. למנכ"לים יש דין אחר, נכון, שנה. שנתיים? שנתיים, כן. אני חושב שהחוק הזה,

רציונל שעומד ביסודו שבא בעצם, שנסמך על היתרון הבלתי הוגן או נקרא לזה היתרון היחסי שיש למי שמגיע לפוזיציה של ראש עיר בתפקיד שהוא לא נבחר, אלא תפקיד שברגיל נבחרים אליו ונעשה בדרך של מינוי אני חושב שזה מצדיק בהחלט תקופה ארוכה, אפשר כמובן לחשוב על תקופות אחרות. אני לא הייתי ב-2008, אכל כשקוראים את הרציונלים ורואים את הפרוטוקולים, נראה שההיגיון שעמד ביסוד ההצעה הזאת שרצתה גם לנטרל את אותו יתרון בלתי הוגן שקיים וגם את אותו רצון בעצם למקד את זה במישור המקצועי ולהימנע מהכנסה של פוליטיזציה, שיקולים לא לעניין, גם בדרך התפקוד של אותו יושב ראש מועצה ממונה וגם של מי שממנה אותו זה נראה לנו שיקולים מאוד מאוד חשובים שצריך לשקול אותם. וגם אם יש הצעות לצמצם זה בוודאי לא צריך להיעשות, וזה כאן אני עובר למישור השני, במסגרת של דיון שמתקיים בתקופה סמוכה לבחירות, שהוא דיון שמתקיים מאחורי מסך - - - זה עוד נושא. קודם כל לגופו של עניין. קודם כל, זה נושא נוסף מה שאמרת. קודם כל תתייחס לנושא הזה. אני בנושא של התחולה, אני חושב שהתחיל המשחק, לא התחיל המשחק. אומרים לך עומדים לפניך, הרי בניגוד לטענות כאן, עומדים לפנינו עשרות אלפי תושבים. ואנחנו לא רוצים להתערב. התערבנו פעם אחת כשמינינו על הראש שלהם מישהו. עכשיו אתה רוצה שנתערב עוד פעם ונאמר להם אתם לא תבחרו במישהו כזה. זאת התערבות גסה. זה החוק. השאלה ברורה. תשובה? שוב, אני לא בטוח שהצמצום שאתה מציע זה צמצום שצריך לחשוב עליו,

אין לי תשובה שאני יכול להגיד לך בשלוף. אגב, זה לא יפתור את כל הבעיות. כי במקרה של מועצה לעומתית או כשלא מצליחים להעביר תקציב זה ודאי לא יפתור.

בטוח שלתת מדדים, שעוד משרד הפנים אולי ייתן מדדים. קיימים כבר במשרד הפנים. אתה מכיר את המדדים של משרד הפנים, יש מדדים ברורים.

אני מודה שבזה אני לא מספיק בקיא. אבל אני חושב שזה גם לא דבר שהוא פשוט ושאפשר ככה לאמץ אותו. אבל מכאן אני עובר לנקודה המרכזית בעצם מבחינתנו, שמעבר לכך שאנחנו רואים קושי בחזרה להסדר הקיים, אני חושב שהנושא שבעצם הדיון הזה מתקיים בצורה כזאת הוא בעצם דיון נוקשה מבחינה זו שהוא מתקיים שלא כפי שראוי היה שיתקיים, מאחורי מסך בהרות ובמבט פרוספקטיבי. אני חושב שיש קושי בכך שהדיון מתקיים שלא מאחורי מסך בהרות במנותק מאינטרסים מיידים, כפי שראינו כאן בדיון. וזו בעצם בעיה מבחינתנו שמקשה גם בקבלת החלטה מושכלת. ומעבר לזה, הקושי המרכזי המהותי שאנחנו רואים, כבר נאמר כבר קודם על ידי חבר הכנסת סער ואחרים, הוא הקושי של שינוי כללי המשחק בדיעבד. שמתרחש תוך כדי מערכת הבחירות, בניגוד לעיקרון הבסיסי של דיני הבחירות שלפיו לא משנים את כללי המשחק תוך כדי משחק. אבל היו פה אנשים שטענו ובצדק,

שהם כבר שנתיים עובדים על העניין.

השאלה איפה שמים את הקו? איפה שמים את הגבול. אז כאן אני מפנה לבג"ץ. כי כשהיא אומרת אני מוציאה הרבה זמן, הקו מתחיל שם. אתה מדבר על קו אחר ואני מכיר קו אחרי הקו שלך. זאת אומרת, משהו פה לא מסתדר. אני אגיד לך קו שאנחנו מכירים בפסיקת בית המשפט העליון. בג"ץ לוינטל נגד שר הפנים. ששם א', חזרו, בעקבות פסיקה קודמת חשבו, חזרו על חשיבותו של עיקרון שלא משנים את כללי המשחק. מה זה היה, מספר חברי מועצה? נכון. גם כעיקרון העומד בפני עצמו. עיקרון שנועד להבטיח כללים עקביים, יציבים ו-ודאיים. שם הייתה הקטנה של חברי מועצה. זה בלימה.

נאמר שם באופן עקרוני, להבנתנו ככה את פסק הדין, קודם כל זה נחוץ גם ללגיטימיות של הליך הבחירות וגם נועד לאפשר לשחקנים שמשתתפים בו להתנהל בהתאם לכללים במסגרת של משחק הוגן. בבג"ץ, שם נאמר שמערכת הבחירות מתחילה ביום השליפה הראשונה של הפנקס ואומרת ביום ה-150 שלפני יום הבחירות. ולכן אנחנו כבר נמצאים, להבנתנו, בתוך מערכת הבחירות. כמובן שגם קודם יש תקופה של חצי שנה שבה משרד הפנים מוציא נהלים וכדומה. אבל אנחנו כבר נמצאים שם. ואני חושב שלאחר שזה כבר קרה, וכמו שאומרת השופטת חיות, יריית הפתיחה של מערכת הבחירות כבר נורתה, ניתן להניח שגם המתמודדים השונים התחילו ויכלו להתחיל לכלכל את צעדיהם גם בהתאם לסיכויי הזכייה, שנגזרים גם מהמצב - - - אתה לא רואה הבדל משפטי במועדים שמופיעים בחוק מבחינתך עד הקונספציה המשפטית שלך. אתה לא רואה הבדל, יש מועדים שונים בחוק. אתה לא רואה הבחנה? זה לא קונספציה שלו.

זה לגבי שינוי מבני מסוים. אני רק אומר,

סתם אני אומר, משפטנים בוודאי שהם יורדים לנושאים, לתת הנושאים המדוברים. שם מדובר על שינוי מבני מסוים של הרכב המועצה. אין אצלך הבחנות בין זה לזה? לא,

שם דובר על כך שהמתמודדים יוכלו לכלכל את צעדיהם על בסיס מצב. ואני חושב שגם במקרה הזה, שאתה בעצם משנה את כללי המשחק ואתה נותן לשחקן שיש לו יתרון, יתרון מובנה, אני חושב שהוא גם נגוע באיזה שהיא חוסר - - - יתרון וחסרון כמו שאמרתי. יש חסרון בזה כמו שאמרתי. אני חושב שרבים היו מסכימים לקחת את היתרון וגם יחד עם החיסרון. ולתת לו את הדבר הזה, אני חושב שבתקופה הזאת באותה מידה חל ההיגיון של פסק דינו של בית המשפט גם לעניין הזה. ולכן לבוא ובעצם לשנות את המגבלה לעניין אותה התמודדות זה נראה בעינינו משהו קשה מאוד ומביא, בעצם פוגע לרעה במצבם של המתמודדים.

שהיא משמעותית, שאני מקווה שלא יצטרך להיבחן לעומקו יותר, לעומק, בהמשך. תודה רבה. אדוני היועץ המשפטי לוועדה, בבקשה. כן, תודה אדוני יושב הראש. אני אתייחס להצעת החוק ככה לפני הוועדה בשלושה מישורים: המישור האחד הוא המישור לגופה של ההצעה בשאלה שמדובר בה בביטול הגבלת הזכות להיבחר שקיימת היום בחוק לגבי יושב ראש וחברי ועדה ממונה.

כפי שנאמר, סליחה, ההוראה הזאת בחוק, כפי שנאמר, נכנסה לספר החוקים בשנת 2008. עד לשנת 2008 המשפט הנוהג לא הגביל הגבלה שכזאת, למעט העבודה שראש וחבר ועדה ממונה שרצה להתמודד היה צריך, נתפס, ויש על כך פסיקה, נתפס כעובד הרשות המקומית לצורך העניין. ועליו להתפטר מכהונתו 90 יום לפני הבחירות.

המצב שקדם, עד 2008 יש פסיקה על כך שיושב ראש וחבר ועדה ממונה הוא מתפטר, כמו עובד רשות מקומית. לא כמו מנכ"ל שהבאתם מקודם. אוקיי. זאת לא הייתה השאלה. השאלה הייתה מה דינו. ואמרו דינו כדין עובד רשות מקומית.

שלושה חודשים. אבל הרציונל היה לאורך כל שנים, גם כשהיה מדובר,

הרציונל היה ובית המשפט בפסיקה אמר שגם בתקופה ההיא של עשרות שנים, גם הוא יכול להתמודד, הוא צריך להתפטר 90 יום. ביחס לאלמנט הזה בית המשפט ראה 90 יום, ראש מועצה ממונה ראה 90 יום כזמן נכון להתפטרות. לא שנה, שנתיים. נכון לזמן שהיה את החוק. לפני שהיה. בית המשפט מימש את חוק הגבלת הזכות להיבחר כחל על יו"ר מועצה ממונה כעובד רשות מקומית.

בסדר, על זה הוא מדבר. אבל לא אמר דינו כמנכ"ל. לא משנה, לא כמנכ"ל. אבל הוא יכול היה. - - - שאמר כאן גדעון סער זה הרבה יותר מעובד. זה דורש פי שלוש מעובד. הוא לא יכול לומר את זה?

זה לא כמו עובד רגיל, זה יכול להיות משהו קצת יותר. לתת לו עוד חודשיים. לתת לו עוד חודשיים. תקשיבו, סליחה. סתם בשביל הדיון, הפלפול. אנחנו אוהבים להתפלפל, סתם בשביל הפלפול. ברור דבר אחד: שברגע שקבעו שהוא יתפטר כמו עובד עירייה, זאת אומרת לא ראו בזה משהו מעבר לזה. אז לא ראו. זה היה הדין. לא היה בסיס משפטי לראות. אי אפשר להגיד שנתיים כשלא קיים. המחוקק, הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות יסוד, הוקראה בפסיקה. ובניגוד למה שנאמר פה על ידי עו"ד רובין, רשימת הזכויות היסוד איננה רשימה מנויה וסגורה. עקרונות היסוד של השיטה הם חלק מהדברים שבית המשפט מתחשב בהם. הזכות לבחור ולהיבחר לא מנויה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, למיטב ידיעתי. ולמרות זאת היא נתפסת כזכות יסוד שאחת מזכויות היסוד החשובות ביותר. לכן אנחנו לא מסתכלים, כשאנחנו באים לבחון את הצעת החוק אנחנו צריכים לשוות לנגד עינינו קודם כל את הזכות לבחור ולהיבחר. ומצד שני, את העובדה שהזכות הזאת איננה זכות מוחלטת. המחוקק בשורה של חיקוקים קבע הגבלות על הזכות לבחור ולהיבחר. יותר על הזכות להיבחר מאשר על הזכות לבחור. גם הזכות לבחור היא מוגבלת. לא כל ילד בן 12 יכול לבחור. ומי שאיננו אזרח לא יכול לבחור. גם הזכות לבחור איננה מוחלטת לכל אדם שנמצא במדינה. אבל הזכות להיבחר היא בוודאי זכות שאיננה מוחלטת. משיקולים כאלה ואחרים ייתכנו הגבלות על הזכות להיבחר. כך למשל מי שהורשע בעבירה פלילית ונגזר עליו מאסר בפועל לא יכול להתמודד במשך שבע שנים, אלא אם כן נקבע שבעבירה הזאת אין משום קלון. וכידוע, יש לצערנו מקרים שבהם אנשים כאלה מאוד פופולריים בעיר שבה הם רוצים להיות ראשי ערים.

המחוקק סבר שצריך להגביל את הזכות הזאת, משיקולים כאלה ואחרים שאני לא נכנס אליהם כרגע, לנושא של האישום הפלילי, וקבע את מספר השנים של שבע שנים, שגם הוא מספר שרירותי מן הסתם. ואין בו, מאחוריו חשיבה מאוד אינהרנטית. שבע שנים יעקב אבינו עבד בשביל לאה ושבע שנים בשביל רחל.

זה לא היה פשע.

בנושא הזה של הגבלת הזכות להיבחר בהחלט צריך לשוות בראש וראשונה נגד העיניים את היותה של הזכות הזאת זכות יסוד. ומצד שני, יש שיקולים. ובשנת 2008 כשנחקק התיקון לחוק, הועלו מספר לא מבוטל של שיקולים. אני אדגיש שניים מהם שעלו במהלך הדיונים: האחד הוא היתרון המובנה שניתן למי שמכהן בראש רשות מקומית. אני לא ארחיב עליהן, כי הם נאמרו כאן על ידי גורמים אחרים. אם תרצו, אני ארחיב. הנושא השני הוא חשש מפני הטיית שיקול הדעת של הגורם הממונה בהפעלת שיקול דעתו בתפקידו כראש ועדה ממונה, שעלול לפגוע בתפקודו המקצועי. כשהמטרה שלו היא כמובן לטפל בעיר באופן מקצועי. ולכן, בהחלט יש שיקולים לכאן ולכאן בנושא הזה, לגופו של עניין. אתה אומר שהנושא בפני עצמו, לולא - - - לולא שני הדברים שאני אדבר עליהם בהמשך, בהחלט נושא שאפשר לחשוב כך ולחשוב אחרת. עובדה שמחוקק פעם חשב כך. והכנסת יכולה לקבל החלטה. אני גם לא רואה בזה קושי אם הכנסת תחליט משיקולים שהיא חושבת שהם נכונים יותר, לבטל קליל את האיסור. אפשר לחשוב שזה נכון. אנחנו יכולים לחשוב שאפשר לבטל באופן מצומצם יותר, כן לתת איזה תקופה. או לא לתת איזה תקופה. יכולים לדבר על שנה, יכולים לדבר על שנתיים, יכולים לדבר על 90 יום. זה דיון ראוי. הכנסת יכולה לקבל בו החלטה וההחלטה שתתקבל אני לא רואה בו קושי, כל עוד כמובן היא עומדת באיזה שהוא מבחן הגיוני סביר. שלא יגידו דברים שהם לא ממן העניין. אבל ככל שמדובר בדיון לגופו של עניין, יש פה שיקולים לכאן ולכאן והכנסת יכולה לקבל החלטה. זה לגבי המישור הראשון. במישור השני אנחנו מדברים על המישור הפרסונלי. הדברים עלו כאן בוועדה בצורה מאוד מאוד חדה. המצב כרגע הוא שיש לפי הבירור שערכנו במשרד הפנים, יש שתי ועדות קרואות שבראשן עומד ראש מועצה ממונה. ועוד שתי ועדות ממונות שבהן רק המועצה פוזרה וראש הרשות ממשיך לכהן. זאת אומרת שגם בהינתן הקבוצה היותר נרחבת כביכול של גורמים שעליהם החוק יחול, מדובר בקבוצה שמונה פחות מ-25 אנשים לכל היותר. ובחלקם לא רלוונטי מבחינתם להתמודד. מכל מקום, העובדה שלדיון הזה הגיעו ממקום אחד מסוים, שפה הדברים רלוונטיים, מצביע על כך שברור וגם הדברים עלו בדברי המציע. מדובר בעיר מסוימת ולכן יש קושי, הקושי הראשון שאנחנו רואים בהצעה הוא הקושי של הפרסונליות או ההתייחסות האישית. העיקרון כנגד חקיקה פרסונלית הוא עקרון יסוד בשיטה. חקיקה איננה יכולה להיות חקיקה פרסונלית. ומאידך גיסך צריך לזכור שחקיקה פרסונלית כשלעצמה איננה פסולה באופן מוחלט. אנחנו מכירים את הדוגמה שכולנו לומדים בבית ספר למשפטים, על חוק אלמנת הנשיא ויצמן שנחקק בשנות ה-50 כדי לאפשר פנסיה לאלמנת נשיא המדינה הראשון באופן שבו לא הייתה הסדרה חוקית לגמלאות לשאריו של נשיא המדינה. והכנסת חוקקה חוק שנקרא חוק אלמנת הנשיא ויצמן ובו דאגו לסדר לגברת ויצמן ז"ל גמלאות מסוימות. וכפי שנשמע כאן, גם במקרים אחרים תיתכן חקיקה פרסונלית, אבל היא נתפסת כאפריורית כחשודה, כקשה. ורק במקרים בהם נמצא שלא הייתה ברירה ומדובר במצב שבו אין אפשרות אחרת להשיג את המטרה, אלא בחקיקה פרסונלית, בית המשפט או העקרונות המשפטיים מאפשרים זאת. כך למשל גם המקרה שהוזכר על ידי עו"ד רובין בפרשת איתנית. שאכן הטיל חובות על זיהומי עבר על מפעל באזור נהריה. והסיבה שהחקיקה הזאת הייתה, נתפסה כפרסונלית, הייתה כי זה היה המפעל היחיד בארץ שעסק בייצור אסבסט. ולכן כדי לטפל בזיהום הנרחב שהוא אותו מפעל גרם לא היה מנוס אלא לטפל במקרה הפרטני ששוב, בית המשפט תפס אותו כמקרה פרסונלי ולכן התייחס לחקיקה כחשודה. אבל בסופו של דבר הכשיר אותה באומרו שבנסיבות הספציפיות והמיוחדות של אותו מקרה זה היה המצב שהצדיק את האפשרות הזאת. אז הקושי הראשון הוא הקושי הפרסונלי. והקושי השני שאני רוצה לדבר עליו הוא באמת נושא המשחק שכבר החל. עיקרון,

עיקרון יסוד בשיטה הוא שכאשר אנחנו מדברים על מערכת בחירות לא משנים את כללי המשחק תוך כדי המשחק. כפי שאמר נציג משרד המשפטים, בית המשפט העליון נזקק לשאלה מהו המועד הקבוע לעניין הבחירות לרשויות המקומיות. וקבע שלא מסתכלים על ההליכים הפורמליים שבהם עסק משרד הפנים. הוא לא קיבל את עמדת משרד הפנים שבעצם מועד שליפת הפנקס הראשונה הוא בעצם מועד שבו לא קורה דבר מבחינת משרד הפנים. משרד הפנים טען באותו מקרה שבו עלה הנושא שבעצם כל מה שקרה זה שנשלף הפנקס ונמסר מידע למפלגות. ובית המשפט אמר זו התעלמות מהמציאות. המציאות היא שכבר בשלב הזה המתמודדים נוקטים צעדים להתמודדותם. אבל עדיין לא ברור הקו ממתי. אני השתכנעתי מקו אחד ויש קווים אחרים. אנחנו חיים במצב, לפחות נכון להיום, הדין שאנחנו עובדים לפיו הוא הדין שקובעת הפסיקה וזה הפסיקה שאנחנו מכירים. מכל מקום, מאז ניתן פסק הדין הזה, ולכן לא נחה דעתי מכך שנציג משרד הפנים לא נמצא פה, נציג הלשכה המשפטית של משרד הפנים לא נמצא כאן. משרד הפנים מנחה את עצמו בכל מה שנוגע לענייני בחירות בפסק הדין הזה כפסק הדין שקובע את המועד הקובע לעניין מה שנקרא שינוי כללי משחק תוך כדי משחק בנוגע לבחירות לרשויות המקומיות ופועל לפיו. כך שהמועד הקובע לעניין זה הוא 150 יום לפני הבחירות. מועד שליפת הפנקס הראשונה. שוב, זה מועד שרירותי כמובן. יש שורה ארוכה של מועדים בחקיקת הבחירות. תעמולת בחירות נספרת מהיום ה-90, הגשת הרשימות היא ביום ה-40 או 33 היום עם החוק שאושר הבוקר. החובה לגור בעיר. יש שורה ארוכה. אבל יש פסיקה של בית משפט. הכול רשום. רק היום העברנו את חוק הבחירות. כפי שאמרתי, משרד הפנים מנחה את עצמו בהקשר הזה, במובן הזה. והוא הגורם המקצועי שאמון על הבחירות. חוזר מנכ"ל משרד הפנים שמתפרסם מידי מערכת בחירות מתייחס למועד שתחילתו בתחילת שנת התקציב. זאת אומרת ב-1 בינואר של שנת הבחירות, ובו הוא קובע הגבלות מסוימות והגבלות מחמירות יותר שחלות חצי שנה לפני הבחירות. אין מועד שאנחנו יכולים להגיד שהמחוקק או מישהו קבע כאן מתחילה מערכת הבחירות. אבל הנושא הזה, כפי שאמרתי, בית המשפט נזקק לו וקבע את המועד שנראה לו כמועד הנכון. וכרגע זה המועד שאנחנו עובדים לפיו.

כפי שאמרתי, גם משרד הפנים, שהוא הגורם המקצועי שאמון על הנושא. בהינתן הדבר הזה יש לנו כאן קושי נוסף לשנות באופן מיידי את החוק. כי כפי שאתם יודעים, המועד של שליפת הפנקס אירע ב-4 ביוני, זאת אומרת בתחילת החודש הנוכחי ואנחנו כבר נמצאים בעיצומה של מערכת הבחירות. שוב, גם הקושי הזה, כשלעצמו, לכאורה לא מונע חקיקה בהקשרים, אם יש אינטרס חזק שמצדיק את אותה חקיקה. ואפשר לחשוב על מקרים שגם בהינתן המצב הזה תתאפשר חקיקה שיש בה שינוי של כללי המשחק בגבולות מסוימים. אבל בהצטרפם של שני הקשיים שדיברתי עליהם והקושי הפרסונלי שדיברתי עליו קודם והקושי הזה של שינוי כללי המשחק תוך כדי משחק אנחנו רואים בהצעה, כפי שהיא כרגע מונחת על השולחן קושי משמעותי מאוד. לכן אנחנו ממליצים כייעוץ משפטי שהוועדה, אם היא סבורה,

לגבי המישור הראשון שדיברתי עליו, אם הוועדה סבורה שיש לשנות את מאזן הדברים כך שאפשר יהיה לאפשר ליושב ראש ועדה ממונה או לחבר ועדה ממונה להתמודד בבחירות, בלי מגבלות או במגבלות כאלה ואחרות שהכנסת תסבור, חקיקה כזאת צריכה לחול שלא על הבחירות הכלליות הקרובות שאמורות להתקיים בסוף אוקטובר. אני אציין לגבי זה שכשתוקן החוק ב-2008 המצב היה כך: היו 25 ועדות קרואות. מתוכן 6 הלכו לבחירות ב-2008 בבחירות לרשויות המקומיות הכלליות שהיו אמורות להתקיים ב-2008. וחודשיים לאחר מכן, בפברואר 2009 היה מועד נוסף של בחירות למועצות האזוריות. בשעתו המועדים היו שונים, המועצות האזוריות היו בוחרות בשני מועדים שלא היו חופפים למועד של הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות. המועד שהיה צפוי בשעתו היה בינואר 2009. והנושא הזה עלה בדיוני הוועדה. הוועדה החליטה, ובצדק, שלא להחיל את החוק לא על הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולא בבחירות למועצות האזוריות שהיו צפויות חודשיים לאחר מכן. ולכן היא קבעה שהחוק ייכנס לתוקף רק כעבור שלושה חודשים. לפי הבדיקה שאנחנו עשינו אכן באותן בחירות שהתקיימו לאחר שהחוק עבר, אך לפני שנכנס לתוקף, התאפשרה התמודדותם של יושבי ראש וחברי ועדות ממונות. אבל החוק נכנס לתוקף רק כעבור שלושה חודשים לאחר אותן שתי מערכות בחירות שהיו צפויות בעת שהוא נחקק. אנחנו מציעים וממליצים שהוועדה תאמץ את אותו מנגנון שהכנסת אימצה בפעם הקודמת. ואם היא סבורה שיש מקום לשנות את החוק לגופו של עניין, באיזה מתכונת שלא תמצא לנכון, ההסדר לא יוחל על הבחירות הקרובות לרשויות המקומיות. תודה רבה. משפט רק. בעצם יוצא מהדברים שלך, אם הבנתי אותם נכון, אני חושב שהבנתי. הפער בין העמדה שאתה מציג לעמדה שאני הצעתי פה, למעשה החוק, הוא פער מאוד קטן. כי אתה רק אומר אני מבחינת המשקל שאני נותן למצב היום, בבחירות המקומיות הקרובות במקומות שבהם יש מועצה ממונה הוא משקל קטן בעיניי.

המשקל הוא קטן, למרות שיש צידוק עקרוני ואפשר לעשות את זה גם בזמן הזה וגם בהקשרים האלה.

גם חקיקות, מה שאתה כינית פרסונלי ולוח זמנים כזה, הם לא בלתי אפשריות, אפילו אפשר. רק אתה אומר הצידוק מבחינתי במערכה שלפניי, כמו שאני מכיר את תושבי העיר או הערים, הוא לא מצדיק את זה.

אם נוכיח שזה מצדיק אז היה מקום - - - לא, זה ממש לא מה שאמרתי. את החלק הזה הוא לא אמר. התחלת טוב ולקחת שמאלה.

אמרת שגם זה אפשרי. אחרי שהעלית את שני הקשיים. אז תן לו רגע לומר. אני אחזור שוב. אני אמרתי, כפי שאמרתי, חילקתי את ההתייחסות לשלוש רמות: ברמה העניינית של גופו של גופה של הצעת החוק אפשר לסגור כך ואפשר לסגור אחרת והכנסת תקבל החלטה. אם היא סבורה שהמצב. גם לגבי שני הקשיים אמרת. לגבי שני הקשיים אמרתי שכל קושי כשלעצמו יתכנו מצבים שגם במצב של קושי, כשהוא עומד בפני עצמו יתכנו חריגים, מצבים שבהם למרות קיומו של הקושי אפשר יהיה לחוקק. כפי שנתתי את הדוגמאות. ולמה כאן לא? בהינתן העובדה שמדובר בשני קשיים המצטברים זה על זה אנחנו רואים במצב קושי משמעותי מאוד.

בסדר גמור. אבל בסוף זה עניין, כמו שאתה אומר, כל קושי כשלעצמו. לא, לא קשור לשום צידוק. נו, אתה אומר כל קושי כשלעצמו אפשר לחוקק. שהיה צידוק, הזכרת דוגמאות.

אמרתי שבכל אחד מהקשיים כשלעצמו יתכנו מצבים חריגים שבהם למרות הקושי אפשר. מי אמר שזה לא המצב החריג עכשיו? שואלים את דעתי, אני אומר את דעתי.

שלשיטתך המצב הוא לא מצב חריג.

כשהתחלת טוב התחלת, אחר כך לקחת את זה טיפה.

זה ברור, אני הבנתי ככה. הרי בסוף הכול שאלה של משקלות. וזה חוות דעת. חוות דעת בודקת משקלות. אולי שימשכו את הצעת החוק, הכי טוב. הוא אמר את דעתו. עמית, תמשוך, תמשוך, כדאי לך. אנחנו צריכים לסיים. אפשר אדוני משפט אחרון בבקשה? קשה לי להגיד לך לא. משפט אחרון. באמת שמרה על הדיון בצורה מאוד יפה.

אני רגילה מבית משפט, אחרת שופטים יוציאו אותי. יותר מ-702 מתושבי טבריה חתמו כנגד הצעת החוק, על עצומה. אני יכולה כמובן להציג.

אבל להתחיל 702 אז מישהו יביא 1,702. לא, העירייה הקימה עצומה מנגד, חתמו עליה 209. אוקיי. חברים, אנחנו נועלים את הישיבה. יש לנו ישיבת מליאה. ההודעה על הישיבה הבאה תימסר. תודה רבה לכולם. ואני משבח את ההתנהגות. הישיבה ננעלה בשעה 16:30.